גבירותי ורבותי חברי הכנסת, עדיין אין שר, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת היום, יום שני, כ"ו באייר התשע"א, 30 בחודש מאי 2011 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה, גברתי.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הרשות לשיקום האסיר (תיקון), התשע”א 2011, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 185) (אי-תחולת תקני דיווח כספי בין-לאומיים, הארכת הוראת שעה לגבי שנת המס 2010), התשע”א 2011. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 17) (זכויות הורה), התשע”א 2011, של חבר הכנסת זבולון אורלב. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/3280/18 וכלה בהצעת חוק פ/3299/18, הצעת חוק שימוש בדואר אלקטרוני בגופים ציבוריים, התשע”א 2011, מאת חברי הכנסת אורי אריאל, דב חנין ומאיר שטרית, הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (קבלת הודאה שנמסרה לפני מדובב פסיבי), התשע”א 2011, מאת חברת הכנסת מרינה סולודקין, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון, זכות ערר על סירוב הממונה על החקירה),

(תיקון, הפקעת זכויות),

הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון, הארכת תקופת מאסר),

לא. אני מבקש שהממשלה תשלח את השר, שכן חברת הכנסת רוחמה אברהם עתידה לעלות לדוכן בעוד שניות ספורות על מנת להרצות, ואני אקרא לה, כי היא תוכל, עד שהשר יבוא, לדבר שלא על מכסת הזמן. אבל הממשלה צריכה להיות נוכחת כדי להשיב על הצעות האי-אמון אם היא מבקשת לדחות אותן. על כל פנים, רבותי חברי הכנסת, אדוני השר הנכבד, היום הוגשו חמש הצעות אי-אמון, שכן הסיעות ביקשו לעשות שימוש גם במכסות הנתונות להן ולא רק עשרה חברי כנסת התאגדו יחד על מנת להגיש הצעת אי-אמון. יש לנו הצעות אי-אמון מטעם סיעת קדימה, מטעם סיעות מרצ והעבודה, מטעם סיעת רע"ם-תע"ל, מטעם סיעת האיחוד הלאומי ומטעם סיעת חד"ש. חמש הצעות אי-אמון להביע אי-אמון בממשלה, שהראשונה בהן היא הצעת האי-אמון של סיעת קדימה, שכותרתה: נתניהו מוביל את ישראל לבידוד מדיני, ואותה תציג חברת הכנסת רוחמה אברהם, שאותה אני מזמין לעלות הבמה. והנה השר המשיב, שר החינוך, המחנך את כל ילדי ישראל להיות דייקנים. והוא יענה על כל הצעות האי-אמון היום. נדמה לי שכולן מדברות על הנושאים המדיניים ולכן השר ישיב על כל ההצעות יחד, אבל כמובן יהיה נוכח וישמע את כל ההצעות. גברתי, סגנית יושב-ראש הכנסת, השרה לשעבר, חברת הכנסת הנכבדה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, לרגע נדמה שהיתה פה איזו מבוכה, כי לא הייתי בטוחה שהשר הנוכח ידע אני פה, אני פה.

ידע להשיב על כל השאלות והסוגיות המדיניות. אבל מכיוון ששר החינוך נכנס, אני מודה, נרגעתי. או, אז את רואה,

אדוני, אבל שר החינוך לא יכול להחליף את ראש הממשלה. ועוד איך יכול להחליף, ועדיף שיחליף. רגע. ועוד איך יכול להחליף ועדיף שיחליף. אתה יודע מה, אני מסכימה אתך. ועוד איך יכול להחליף ראש ממשלה כזה, אני מבקש מחברי באופוזיציה להפסיק, אבל אני מסופקת אם הוא יוכל להשיב על חמש הסוגיות שלעניות דעתי ראש הממשלה הנבחר אמור להשיב עליהן. בוא נראה אותך, חבר הכנסת, שר החינוך גדעון סער. ועל חמש הסוגיות שעליהן ראש הממשלה מחויב להשיב לבית הזה ולציבור בישראל, לאחר שובו מוושינגטון, על חמש הסוגיות, שר החינוך, ביחד ועל כל אחת בנפרד. על הראשונה, מעל שנתיים, מעל שנתיים ימים מאז נבחר ראש הממשלה נתניהו להרכיב את הממשלה, שנתיים שבהן לא עשה דבר על מנת לקדם את האינטרסים המדיניים החיוניים של מדינת ישראל, מעל שנתיים שבהן לא עשה דבר על מנת להבטיח תמיכה בין-לאומית רחבה באינטרסים הקיומיים שלנו, מעל שנתיים, שר החינוך, שבהן לא עשה דבר על מנת לבצר את היוזמה, שהיא נשמת אפה של הציונות. על אוזלת היד, על חוסר המעשה, על גרירת הרגליים ועל עמידה במקום, על כל אלה חייב ראש הממשלה נתניהו תשובה לבית הזה ולציבור כולו. על השנייה, על שנים של אטימות פוליטית וקיבעון מחשבתי, על שימוש בססמאות נבובות, על התלהמות יתר ומכירת אשליות שבסופן, בהבנה מאוחרת, וגם מאוחרת מדי, בהבנה כי מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, תשתרע רק על חלק משטחה של ארץ-ישראל וכי הריבונות הלאומית לא תוכל לכלול הלכה למעשה ולהגשים את חלום ארץ-ישראל השלמה. ואני יודעת שגם אתה, לאחרונה, מתעורר לקראת החלום הזה. על הכחש, על הכזב וההסתה חייב ראש הממשלה הסבר לציבור כולו וגם לבית הזה. על השלישית, על בידודה של ישראל אל מול העולם, על היהירות ועל קוצר הרואי המשמשים שמן במעגל הדה-לגיטימציה, על ההתגרות בגדולה שבידידותינו ועל ההתעלמות מהנעשה סביבנו, על כך שהמלחמה הבאה, אם חלילה תפרוץ, לא תהיה כקודמותיה, ובמלחמה הזו תקצר ידנו עד כדי חשש מהותי ליכולותינו לבצר את המדינה היהודית במזרח התיכון, על העיוורון והיוהרה, גם על אלה חייב ראש הממשלה לבוא לכאן ולתת הסבר, כאן בבית הזה ולציבור כולו. על הרביעית, על הפלגנות והמדון, על העדפת המפריד על פני המאחד, על המדיניות של אחד בפה ואחד בלב, אתה לא תוכל לענות, שר החינוך, ועל הרצון לקיים את האינטרס הפוליטי הצר על פני טובתה של המדינה כולה ושלום אזרחיה, על ההתפרקות מול סימן קלוש של מנהיגות. גם על זה אני לא בטוחה שתוכל לענות, על חוסר היכולת לקבל החלטה והכניעה הבלתי פוסקת לשוליים הפוליטיים, תוך העדפת שלמות הקואליציה על פני שלמות העם ושלום המדינה, על הקריצה, גם על זה לא תוכל לענות, על החיוך וטובת ההנאה הפוליטית, על פני טובתה של המדינה. על כל אלה חייב רק ראש הממשלה לענות לבית הזה ולציבור כולו. על החמישית, על שיכרון הכוח, על הסנוור מאור הזרקורים, על ההתבשמות ממחיאות הכפיים וקהות החושים. חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, כאשר יידומו שאריות הדי מחיאות הכף, תתקרב ישראל אל מאורעות ספטמבר ואל ההכרזה האפשרית החד-צדדית על כינונה של מדינה פלסטינית. כשהדי האהדה בגבעת-הקפיטול יתפוגגו, וזה יקרה כבר בימים הללו, ייוותרו כאן אזרחים חרדים, דואגים, משוללי תקווה, חשופים לעימות, לעימות מיותר ומסוכן. חברי חברי הכנסת, החודשים שיבואו אינם מבשרים טובות. אין לממשלה הזו מדיניות, אין לממשלה הזו דרך, אין לה, אין לה כוח להנהיג, ולעתים נדמה כי יש גורמים בתוכה שמבקשים לקדם את העימות כפרומו להמשך הקידום הציני של מאוויים פוליטיים. כן, מאוויים פוליטיים בלבד. אדוני היושב-ראש, על חמשת אלה חייב ראש הממשלה לתת דין-וחשבון, לציבור ולנו. מייד יעלה לכאן שר החינוך שישיב בשם הממשלה הכושלת הזו, ובוודאי תאשים, אולי כהרגלם בקודש של כל השרים, את כל הממשלות הקודמות, אבל אני אומר לך משהו שהוא חשוב.

וגם בבית הזה, מתחילים להרגיש שכבר מתפוגג לו מבט הקסם של גלגולי העיניים והעברת האשמה אל ממשלות קודמות, מתפוגג לו הקסם של הטפות המוסר והבריחה הבלתי פוסקת שלכם מאחריות. למעלה משנתיים זה הרבה זמן לתקן, לשנות וגם להוביל דברים. למעלה משנתיים שנתניהו הוא ראש הממשלה המכהן, והאחריות כולה, מראשיתה ועד סופה, עליו ועל ממשלתו. אדוני היושב-ראש, אלה המתבשמים מגינוני המרקע של ראש הממשלה צריכים להביט מעבר לחלון. שם כולם יראו את הרפואה קורסת, שם תראו את הפערים החברתיים המעמיקים מדי יום, את קריסת מעמד הביניים, את הזוגות הצעירים וגם את הקשיים שמערימים על הסטודנטים, ובמיוחד, את הניוון הפושט בכל חלקה טובה במערכת הציבורית.

שמבקשים להחליף מנהיגות חזקה ואמיתית בגינונים הוליוודיים, צריכים לזכור כי מעולם לא היה מצבה של ישראל כל כך עגום בקרב הקהילה הבין-לאומית. מי שמבקש לראות במחיאות הכפיים של חברי הקונגרס פתרון לבעיותיה הבוערות של ישראל, צריך להישיר מבט אל הציבור, אל המראה, ולשאול את עצמו האם הוא בטוח בגורל ילדיו, האם הוא בטוח בגורל נכדיו, האם הוא סומך על המנהיגות הנוכחית שתדע לשמור על נצח ישראל. אני, אדוני היושב-ראש,

כמו רבים מאזרחי המדינה הזאת, מטילה ספק רב ביכולותיה ובכוונותיה האמיתיות של הממשלה הזו. לסיום, אדוני היושב-ראש, 31 פעמים קמו חברי הקונגרס והריעו לראש הממשלה, ואתם יודעים מה? גלעד שליט לא שב הביתה, 31 פעמים קמו חברי הקונגרס והריעו לראש הממשלה, ואתם יודעים מה? עדיין הזכות לבריאות שמורה רק למי שידם משגת, 31 פעמים קמו חברי הקונגרס והריעו לראש הממשלה, ועדיין, עדיין ישראל דוהרת במדרון החלקלק לבידוד בקרב הקהילה הבין-לאומית, 31 פעמים קמו חברי הקונגרס והריעו לראש הממשלה, אבל אף אחת, אף אחת מבעיותיה המהותיות של ישראל לא התקרבה במילימטר אחד לפתרון, 31 פעמים קמו חברי הקונגרס והריעו לראש הממשלה, וישראל, ישראל עדיין מחפשת מנהיג אמיץ וחזק, מנהיג שייקח ושיוביל, מנהיג אחד שיעשה את מה שנכון ומה שטוב למדינה הזו ולא למרכז הליכוד, חבר הכנסת השר, שר החינוך גדעון סער. 31 פעמים קמו חברי הקונגרס והריעו לראש הממשלה.

ואז מה? תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחברת הכנסת רוחמה אברהם, אשר הביאה את נימוקי קדימה להצעת האי-אמון בממשלה ובראש הממשלה. אני מזמין את חבר הכנסת אילן גילאון על מנת שהוא יביא את נימוקי הצעת האי-אמון מטעם סיעות העבודה ומרצ. אדוני היושב-ראש,

החינוך, ראשית תודה מקרב לב לשמוליק על הז'קט, פשוט מאוד קר במליאה. אני רוצה לומר לך, לפני שתביע אי-אמון, להביע בך אמון מלא בתוכנית,

אני גם מועמד, פשוט היה לי לתענוג לשמוע אותה. להרכיב את הממשלה הבאה, לכן זה מחייב. אבל כדי שלא יהיה יותר מדי מתח באולם, אני אגיד שאם אפילו חלק מטענותי יתקבלו או האי-אמון יתקבל, אני אשקול להסיר את המועמדות שלי להרכבת הממשלה הבאה. אבל בשלב זה, אפילו שם ז'קט, שמת לב? כיאה, אבל אני לא הייתי רוצה שאתם תסתכלו בצורה אלא תשימו לב לתוכן של הדברים, ואין צורך גם לקום. אדוני היושב-ראש, בשום פנים אני לא מקבל את אלה שאומרים שבנאומו של ראש הממשלה בקונגרס היתה הצהרת מלחמה. אני אומר צריך להסתכל על הדברים נכוחה, הצהרת מלחמה בוודאי ובוודאי לא היתה. לצערי הרב, אדוני, לא היתה גם הצהרת שלום. על-פי היפוכה של אמרת קלאוזביץ, שהמדיניות היא המשך המלחמה באמצעים אחרים, הייתי אומר שאם הנושא שלנו הוא המדיניות לאור נאומו של ראש הממשלה לגבי המצב המדיני,

אין מצב מדיני, זה אומר שהמלחמה בעצם נמשכת. אבל אני רוצה להיות קצת יותר מינורי,

מהמתגוללים והמתלהמים והקמים על ראש הממשלה. אני רואה חשיבות בנאום שלו בפני עצמו, בצורה, בהחלט רואה חשיבות. אני אומר לך, וכבר שיבחו כולם את הנאום הזה וגמרו עליו את ההלל, וזה היה בהחלט נאום חשוב. אני בהחלט מתקומם כנגד אנשים שמבקרים את התוכן של הדברים אבל הם בעצמם לא מציעים תכנים אחרים, אבל אני ארצה לדבר על מספר תכנים אחרים, משום שחבל לי מאוד שממד הזמן איננו מתקיים כאן על-פי הקצב שאנחנו היינו מבקשים לקיים אותו. דיבר ראש הממשלה על הזכות ההיסטורית. בכלל, אדוני, מהי זכות היסטורית? האם אלה שבאו ראשונים, או אלה שסגרו אחרונים, או אלה שהיו כאן לדורותיהם? והכי טוב כשאין בכלל ויכוח על זכות היסטורית, אבל כאשר יש, כנראה יש למי שטוען עליה, גם לאלה וגם לאלה, רק הפשרה יכולה להתקיים במקרה הזה.

67' שישים-ושבע, "סבעה וסתין", sixty-seven, soixante-sept, אפשר לומר את זה בעוד הרבה מאוד שפות, אין לפחד ממנו, אדוני שר החוץ. הלוואי שהיה שעון-עצר בידי והייתי יכול להחזיר אותו לשנת 1967, ואולי מדינת ישראל אז היתה הכי קרוב לתוכנית המיתאר שהיא היתה אי-פעם. ב-1967. ולו אנחנו למחרת 1967, נניח ב-6 או ב-7, ביום השביעי למלחמה, היינו מגיעים לרזולוציה שלאט-לאט ראש הממשלה מגיע, כי ראש הממשלה עבר כברת דרך, ואני אומר שקרה משהו שם מ"מקום תחת השמש" ועד נאום בר-אילן, אני לא מזלזל בזה. אני מחשיב את זה, והלוואי שזה היה קורה ב-1967 למישהו, אולי ממפלגה אחרת.

אם חברת הכנסת אברהם אמרה קודם שיגידו, הממשלות הקודמות והקודמות של הקודמות, אני יכול להרשות לעצמי, ככה בניקיון דעת, בניקיון כפיים, לומר שבמבחן התוצאה בעצם אף אחד עוד לא הגיע לשום דבר ממשי, אולי למעט רבין ולפניו בגין שהוכיח שאפשר לחתום הסכם שלום עם מדינת אויב, אבל רבין, שאפשר להגיע להידברות עם האויב הנורא מכולם. להזכירך, ערפאת באותה תקופה, מעמדו היה גרוע ממעמד ה"חמאס" היום. לכן, 1967, אדוני, אלה הם קווים שעליהם דובר בכל הסדר אפשרי עתידי. אלה היו תמיד קווי המיתאר. לא סתם אמר נשיא ארצות-הברית: "הרי אני אומר מה שכולם אומרים". אבל הדברים האלה גם לא נאמרו במפורש על-ידי אלה שביקרו את ראש הממשלה. יתירה מזאת, כל אחד יודע שלא יהיה פתרון, עד אשר יהיה פתרון לגבי בעיית ירושלים. כל אחד יודע את זה. דווקא הדבר החדש שנאמר, אתה יודע מה? אני אפילו לא רוצה לומר שלא היה שום דבר בנאום עצמו בקונגרס. שמעתי ככה, האוזן המוזיקלית שלי אפילו שמעה דיבור על כך שמדובר באיזה עניין יצירתי לגבי ירושלים. אני מבין "עניין יצירתי לגבי ירושלים": בירה משותפת, אולי מועצת עיר משותפת, אולי חלוקה של מה שליהודים,

ומה שלערבים, לערבים. אף פעם לא חשבנו שסילואן זה ירושלים. בוודאי שלא חשבנו כך. באשר לתנאי לגבי ה"חמאס" הרי מה? אדוני השר, מה? אתם לא מבינים מהם אילוצים פוליטיים? אז לראש הממשלה יש צורך להכניס את "פלסטין ביתנו" לממשלה שלו. הם אינם הפרטנר הישיר שלנו. ואם אנחנו נשכיל, אנחנו גם נהפוך את אבו מאזן חזק יותר מולם אם יהיו בחירות עתידיות. יש לנו אפשרות כזו. בואו ונתחיל להעמיד את זה במבחן המציאות. הנאום לחוד, הפרקסיס לחוד. צריך להבין שהנאום, ככל שהיה מזהיר וככל שהיה באנגלית רהוטה, ואני אומר את הדברים בלי כחל ושרק, בלי מירכאות בכלל, אני יכול לשאול אותך שאלה? אני מבין את חששותיך לגבי ממשלת ישראל, ולא שאני מסכים אתה. האם אתה לא חושש מעט במחשבתך ובדרכך ובדרך שבה מדברת מפלגתך מאז 67' מכך שהיום נשיא הפלסטינים, אבו מאזן, מדבר על פלסטין נקייה מיהודים, וזו לא מלה בערבית שאפשר לפרש אותה כך או כך. זה בא מתוך שירו של מחמוד דרוויש האומר לנו, ליהודים: "לכו מכאן. קחו את כולכם, קחו את בתיכם,

קחו את קבריכם"? אני מבין את כל דבריך. אני שומע אתכם כאן, ואתם עקביים. אתם, כמובן, עקביים. אני חמור. אתם עקביים, כי אני בימין, אז אם אני שומר על דעתי, אז יש פה משום,

אני אומר. אתה אומר.

אז אני אשאל זאת כמובן גם את חבר הכנסת, אנחנו הרי דוגלים בהגדרה עצמית, מסעוד גנאים, אבל אני שואל אותך: האם לא מדאיג אותך, מלים כאלה שאומרים הפלסטינים, קודם כול, לצורך הדיוק ההיסטורי, מי שהתקרב לעמדת החמורים מזה 44 שנים זה דווקא מי שהחמאתי לו כרגע, זה ראש ממשלתך. הוא התקרב לדיבור של החמורים, זה 44 שנים מ-1967.

שנית, שמעתי את הפרשנות לאבו מאזן. גם אני מקשיב ושומע. הלוא מחר אם אבו מאזן היה אומר שצריך לעשות רכבת קלה, היו לך אנשים בממשלה שהיו קופצים: אוי,

אסוציאטיבית זה נאצים וזה, לא, לא, לא, לא. עשה לי טובה, בחייך. הרי לא לכך כּוּון, וכולנו יודעים שלא לכך כוון, ולא זה היה העניין.

אני יודע שלהעלות את זכות השיבה על ראש שמחתנו לא היה שום טעם מצדו של ראש הממשלה, כי אף אחד גם לא מעלה את הנושא הזה. תוכנית ז'נבה מדברת על זה במפורש, וכל מי שמעלה את זה, כדי לעלות ולשים אבני ריחיים נוספות על תהליך השלום.

שהפרקסיס הוא החשוב ולא הנאום. מה צריך לקום מחר בבוקר. מה שאני יכול לטעון הוא שקורה תהליך של שינוי בעמדות אלה שחושבים שהם,

הם אלה שמשנים לקראת אלה שהם החמורים.

הלוואי שהיתה לי היום מציאות של 1967. אדוני, משתי סיבות:

כפי שבזמנו בן-גוריון חשב,

כולם נתלים בו ומצטטים אותו. זה מה שהוא אמר למחרת 1967, ביוני.

2. איך היינו מגדירים היום זכות היסטורית? הוא אמר: חוץ מירושלים. נניח שמלחמת ששת הימים לא היתה כלל מתרחשת, מה היינו אומרים היום, אדוני? לכן, זכות היסטורית איננה עניין רק לפתרון מדיני. נדמה לי שעם אדוני הייתי פעם באחד הוויכוחים בפסגת-זאב, ואתה אמרת אז "צריך לשכוח מחלום ארץ-ישראל השלמה" לאחד מחניכי בית"ר.

ואני אמרתי: לאו דווקא.

חלום ארץ-ישראל השלמה נשאר, וזכות היסטורית יש לנו. אבל חלום ארץ-ישראל השלמה יתממש בשתי ישויות מדיניות נפרדות. למה אני אומר את הדברים האלה? כי ראש הממשלה גם נתן הרצאה היסטורית מאלפת. הוא לימד קצת היסטוריה את נשיא ארצות-הברית, וטוב שכך, על זכותנו ההיסטורית וכמה אנחנו בהחלט קורבנות של ההיסטוריה. אני אומר שהיו תקופות שזה עוד היה נכון, והיום לא ראוי, לא נכון, אחת המדינות,

גם הצבאיות וגם הכלכליות, הגדולות, שתשתמש בנימוק הזה. אבל, אדוני היושב-ראש, היה איזה בחור, אחד שקוראים לו על שם שדה-התעופה בניו-יורק JFK, ג'ון פיצג'רלד קנדי. כך זה אצל האמריקנים. הם קוראים לאנשים על שמות של שדות-תעופה,

הוא אמר שמי שתקוע יותר מדי בעבר ומי שחושב רק על ההווה, סופו שיפסיד בעצם את העתיד. לכן, הסכנה.

שאני חושב שרק חסרי יושרה יאמרו שבראש הממשלה לא קרה שום שינוי, ואני כן חושב, ואני חושב שאני אולי אחד המובהקים שאומר: לראש הממשלה הזה יש פוטנציאל. הלוואי שאנחנו היינו במקומו עם היכולות שיש לו כדי לזרז את התהליך ההיסטורי, בל לנו לחכות עוד 44 שנים שנים. לכן, ברמת הפרקסיס, אחרי הנאום המזהיר, אנחנו נניח אותו רגע הצדה. יש זמן לישון על זרי הדפנה. אני בטוח שבהיסטוריה ייכתב איך הרטיט בנימין נתניהו,

את לבבות הסנטורים ואנשי הקונגרס וכל השמנה וסולתה ובעצם את וושינגטון כולה, ואין שום בעיה, והייתי מחר ניגש לפתרון מעשי שכולל: א. בוא ונדבר בתחומי גבולות 67', ולא לפחד מן המונח הזה. אין שום פחד. הנה, אני אומר: 67'. מה, זה מפחיד?

נניח את ה"חמאס" בצד. אין שום צורך להעלות אותו באוב כל זמן שהוא לא נחוץ לנושא המשא-ומתן. בוא ונתחיל עם דיבור קודם כול על נושא גלעד שליט עם אבו מאזן, קודם כול עם אבו מאזן. דבר שני, אין שום צער בכך שאנחנו נקפיא את הבנייה מעבר ל"קו הירוק", בתחום ההתנחלויות. אין שום בעיה עם זה, לא היתה שום בעיה עם זה. אנחנו שבויים בתוך סמנטיקה, בתוך אנשים שהופכים לדוקטרינרים, שיש להם איזו עמדה והם חייבים להתאים את המציאות לעמדה שלהם. לכן אני אומר: לא. לא לעניין לזה. אם ניגש לקווים המעשיים, נדמה שתהיה לנו אפשרות לעשות משהו עם ממד הזמן כדי לא להמתין עוד 44 שנים ולהגיע לאותה מסקנה שיכולנו להגיע לפני 44 שנים קודמות. אין בזה שום טעם. לראש הממשלה אני מבקש להעביר משהו משותף לנו. אני חושב שאנחנו, הדור שלנו, אדוני היושב-ראש, חטא כלפי הילדים שלנו. בל נחטא גם כלפי הנכדים שלנו. אני עדיין מתעקש התעקשות רבה ואינני מאמין בהסדר כפוי בשום פנים ואופן. אלה היו הוויכוחים שלי, בתור סטודנט צעיר, עם ישעיהו ליבוביץ. אני חושב שאין שום דבר טוב בדברים כפויים.

גם הדבר הזה, בסופו של דבר, יהיה בעירבון מוגבל.

מתוך אופטימיות של מי שמאמין שלכל דבר יש תקנה, ומתוך אמונה שבני-אדם יכולים לזרז את ההיסטוריה, ומתוך קריאה לאחינו, מעל ראשיהם של המנהיגים, שמגיע להם לשגשג, לחיות ולהיות חופשיים מפחד ולהזדקן בכבוד באזור הזה, זו הקריאה הישירה שאני אומר להם: תתנו את התמיכה שלכם במנהיגיכם.

שאולי צפויים להיות דמוקרטיות, לא בקצב שמדינת ישראל מתפתחת, עבורכם האזור הזה קיים. לראש הממשלה, אני רוצה לסיים ולעזור לו בציטוט נוסף או השלמה לציטוט שהוא עצמו ציטט. והוא ציטט עכשיו, במסע האחרון שלו בארצות-הברית, את רוזוולט, מתוך נאום ההשבעה שלו ב-4 במרס 1933: "יש לפחד רק מן הפחד עצמו". אני אומר גם לראש הממשלה: יש לפחד רק מן הפחד עצמו, אבל יש השלמה לפסוק הזה, משום שראש הממשלה לא קרא את כולו. המשפט כולו אומר את הדבר הבא, רוזוולט, 4 במרס 1933, בנאום ההשבעה שלו: "יש לפחד רק מן הפחד עצמו. אימה עלומת שם, נטולת היגיון ונטולת הצדקה, המשתקת את המאמצים הדרושים כדי להפוך נסיגה להתקדמות". הבנת את זה, מר נתניהו? מזה צריך לפחד. תעז ותוכל לשנות את ההיסטוריה. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. כאמור, השר ישיב לכל מציעי האי-אמון. חבר הכנסת גילאון נימק את הצעת האי-אמון של סיעות העבודה ומרצ, ואני מזמין את מסעוד גנאים, שיבוא וינמק את הצעת האי-אמון של סיעת רע"ם-תע"ל בכותרת: ממשלת נתניהו קוברת את תהליך השלום ומגבירה את הקרע עם האוכלוסייה הערבית, בישראל אתה מתכוון.

בהחלט. מחוץ לישראל, אבל בישראל בעיקר.

הבנתי, אלא אם כן אדוני רוצה שכל הערבים לעולם יהיו תחת שלטון ישראל.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 תחילה, האמת, רציתי, וזו הזדמנות ששר החינוך הוא המשיב, שנברך אותו על ההסכם עם ארגון המורים, משום שבאמת אני גם חושב שכבוד השר ראה את הדרך הנכונה לחיזוק כל מערכת החינוך בישראל והעלאת רמתה דרך חיזוקו של המורה, משום שבסוף המורה הוא הציר המרכזי, הוא הדינמו שיכול להניע את הכול, לקדם את הכול. אז ברכות על ההסכם, ולו נשארתי מורה הייתי נהנה מפירות ההסכם הזה, אבל עכשיו אני בכנסת. אדוני היושב-ראש, עדיין, אולי ההדים של,

חבר הכנסת צרצור, להיות מורה. זהו רמז לאדוני. אין כל ספק. תודה, כבוד השר. רק מבחינתי, חבר הכנסת הוא המוביל בשאילתות לשר החינוך, כלומר הוא מעביד אותי קשה מאוד. נכון.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני עדיין לא ספרתי ולא יודע לספור את הפעמים שחברי הקונגרס מחאו כפיים בנאומו של ראש הממשלה, מאחר שיש כמה סוגים, אמרו לי, יש לפעמים שהם עמדו בלי למחוא כפיים, לפעמים הם עמדו ומחאו כפיים, ולפעמים,

הם מחאו כפיים בלי לעמוד, אני עדיין לא ספרתי, לא ידעתי. אבל אין ספק שהנאום הוא חזק, מבריק, מזהיר, אבל לפי דעתי, גודל הברקתו ויופיו כגודל כמות השקרים שהיו טמונים בו, וכל הגאווה הלאומית ששטפה את המדינה, במיוחד בימין, הכול זקוף-קומה, כי נתניהו נתן לאובמה, גם אם בישיבה ביניהם, שצולמה, נתניהו פעל כשתדלן ולוביסט חזק מאוד. שמעתי אותו אומר לאובמה: אנחנו עם קטן, מדינה קטנה, לא כמו אמריקה, שהיא עם גדול, מדינה גדולה. אז כנראה בישראל אוהבים את ראשי הממשלה ככה, שנותנים לראשי ולנשיאי העמים הגדולים והמדינות הגדולות. מאחד, הסכסוך והריב כנראה מאחדים. אז זה הזכיר לי סיפור, אדוני היושב-ראש, שקראתי על מנהיג מוכשר, או מי שהיה מנהיג מוכשר,

זקוף-קומה, מלא גאווה לאומית, הוביל את בני עמו וכולם צעדו אחריו. ההמונים ראו את מנהיגם ואמרו: תראו איזה מנהיג חזק יש לנו, שצועד קדימה בביטחון, הוא בוודאי יודע לאן הוא מוביל אותנו. המנהיג הסתכל אחורה ואמר: ההמונים האלה, שצועדים אחרי, באמת יש להם, הם פותחים,

מאוד מחזקים אותי. והוא המשיך לצעוד, אבל לצערי, אל התהום. לפני כמה ימים היה נאום של פרדריק דה קלרק, נשיאה הלבן האחרון של דרום-אפריקה, היה לו נאום באוקספורד, וכדאי להאזין לדבריו, אדוני היושב-ראש. הוא אומר ככה, שתי נקודות: מנהיג אמיתי יהיה נכון לסכן את עתידו מתוך הבנה שהסיכון הגדול ביותר למדינתו הוא בחוסר המעש.

הוא אומר, כמו הימאים, על מנהיגים להבחין בפעולת הזרמים השונים ולזהות את מועדי הגאות והשפל. לפעמים נפתח חלון הזדמנויות. על המדינאי לזהותו לפני שההיסטוריה תטרוק חלון זה בפניו. נאום דה קלרק הוא דוגמה, למה בדרום-אפריקה הגיעו לפיוס ההיסטורי בין המיעוט הלבן לבין הרוב השחור. אדוני היושב-ראש, בנאומו של נתניהו יש שלושה דברים שאני חייב להתייחס אליהם.

למרות היופי, באמת, של הנאום, יש כמה שקרים, כפי שהזכרתי. איך הוא יכול להגיד שהוא תומך בשאיפת העמים הערביים לחופש, ובזמנו כולנו שמענו אותו מתריע, מפחיד, שמהפכות אלה יביאו אסלאמיסטים, יביאו כל מיני בן-לאדנים, והוא אפילו הורה לבנות איזה גדר בין ישראל לבין מצרים. למה לא להגיד את האמת? אתה לא עם המהפכות האלה, בעולם הערבי, לא עם האביב, כי חשבת שהאביב של העמים הערביים הוא סתיו לישראל. ככה, בהתחלה. למה בפני הקונגרס אתה רוצה להיראות כדמוקרט, ו"אנחנו תומכים", כאילו תומך בדמוקרטיה בעולם הערבי? אנחנו יודעים שזאת דמוקרטיה על-תנאי, שהוא תומך בה. גם בנאומו, נוכחתי לדעת שאנחנו חיים בגן-עדן דמוקרטי, המיעוט הערבי-פלסטיני בתוך מדינת ישראל.

אם אנחנו עד עכשיו חיינו, ואני בספק, אני לא אומר שאין דמוקרטיה; בטח, יש, אבל הכול יחסי, אבל הדמוקרטיה הזאת מתכרסמת בעידן הממשלה הזאת. כל החוקים האנטי-דמוקרטיים האלה, מה יגיד עליהם ראש הממשלה? חוקים גזעניים, אנטי-דמוקרטיים.

פנים דמוקרטיים בחיינו, אבל ראש הממשלה שוכח שרוב האדמות שלנו נגזלו בעידן הדמוקרטיה הזאת. לערבים בישראל היו רוב האדמות במדינה. היום אין להם, 2.5%-2%. רוב האדמות שלהם הופקעו ונגזלו בצל הדמוקרטיה הזאת. דמוקרטיה פירושה גם לתת את הזכויות למיעוט, לתת לו להביע את דעתו. אבל כל החוקים האלה, והחוק האחרון, אדוני היושב-ראש, אתה מכיר אותו, זה שנותן עדיפות לחיילים משוחררים בעבודה, זה שהיועץ המשפטי של הכנסת אמר שהוא מפלה, שהוא אנטי-דמוקרטי. אז מה יישאר מהדמוקרטיה שראש הממשלה מתפאר בה בפני הקונגרס? גם בעניין ירושלים, אדוני היושב-ראש, כל העניין של ייהוד ירושלים, התבשרנו שיש גם הצעת חוק שכל השמות הערביים בירושלים, ישנו אותם לשמות עבריים, של חברת הכנסת חוטובלי. אז כל החוקים האלה, אדוני היושב-ראש, לפי דעתי, מכרסמים בדמוקרטיה, מגבילים את חופש הביטוי. יש גם אופנה וטרנד חדש, והוא הכחשת הנכבה. אין נכבה.

לא היה טבח שם ולא פה. לא נהרסו כפרים.

חבר הכנסת אלדד, הרבה חברי כנסת מהימין, והנכבה, אנחנו הקורבן. אתם אשמים בה. אם יש לך שיח עם זה של זכות השיבה, של הנכבה, אתה לא פותר אותו בהכחשתה.

הכחשת הנכבה מביאה, באמת, שהשיח הזה יהיה השיח המרכזי, המרכזי, בישראל ומחוץ לישראל. אדוני היושב-ראש, אפילו הגיע הדבר הזה עד כדי כך שאחד מחברי הכנסת מהימין סירב והתנגד לכך שנתלתה בכנסת תמונה, ציור, של משפחה ערבית מיפו, משנת 1936, על קירות הכנסת. ולמה הוא מתנגד? כי זה מחזק את הנרטיב של הנכבה. איזה דמוקרט גדול. אתה רוצה לפסול את קיומנו? כאילו לא היו ערבים, לא היה כלום, לא היו חיים לפני 1948? הדבר הזה מסכן את הדמוקרטיה, ומסכן גם אותנו כערבים במדינה הזו. אדוני היושב-ראש, בסוף כל העניין של גבולות בני-הגנה, גבולות 67', את מספרי הקסם האלה שאובמה זרק בקונגרס או בבית הלבן, אחר כך הסביר אותם באיפא"ק, אז כאילו הוא אמר 67' בהתחלה זה הברוטו אבל לא הנטו. הברוטו זה 67' אבל הנטו לא בהכרח זה גבולות 67'. אדוני השר, לשרים אי-אפשר לקרוא קריאות ביניים. אי-אפשר, הוא לא יכול לקרוא קריאות ביניים.

אני רוצה לשאול, ישראל יצאה לכמה מלחמות, 48', 56' אפילו מלחמת 67' לא היו. אני רוצה לדעת האם במלחמות האלה ישראל הפסידה או ניצחה. לא היו גבולות 67', זה לא נאמר על גבולות 67' אם לא היתה מנצחת היא לא היתה קיימת. אני לא יודע, נדמה לי שישראל, אדוני היושב-ראש, גם ב-48' וגם ב-67' יש נרטיב ישראלי, אני מבין את הנכבה ואת הכאב, אני רק חושב שצריכים להאשים את אותם אלה שעמדו בראש המנהיגות הערבית באותה עת. אבל יש גם נרטיב ישראלי שאומר שב-48' התקיפו את מדינת ישראל שבע מדינות כדי לא לתת לה להתקיים. זה לא סיפורי בדים, חבר הכנסת עפו אגבאריה, אלה הן עובדות, מה היה אחרי זה, איך התנהג הצבא, מה קרה לאוכלוסייה הערבית, אני אתן לך את כל הזמן. ויש גם כאלה שמאמינים שב-67' מצרים וסוריה תקפו את ישראל, עצרו את מצרי טירן, חסמו אותה, איימו, הירדנים פרצו וביקשו לחלק את ירושלים בטנקים שלהם.

יש עובדות אחרות, אדוני היושב-ראש. עובדות אחרות, נו, בסדר. עם עובדות אחרות, עובדות אחרות שאומרות שאפילו ב-48' חלק ממדינות ערב שתקפו, במיוחד ירדן, חבר הכנסת מסעוד גנאים, יש לי כבוד גדול אליך.

אני לא מדבר על ההיסטוריה. אני חוויתי את ההיסטוריה. אני הייתי כאן בקו העירוני כאשר הטנקים הירדניים ניסו להיכנס, לפרוץ מארמון-הנציב ולהיכנס לתלפיות. זאת אומרת, אני הייתי שם. אני לא אומר לך עכשיו מה סיפרו לי,

יכול להיות שאתה לא מאמין לי, זה עניין אחר. האבות שלנו והסבים שהיו בצפון לפחות יודעים לספר, שלפחות כוח ההצלה הערבי של קאוקג'י הרבה פעמים הוא שמסר כפרים, אחרי שהם לקחו אותם מכוחות, כמו אל-ברווי,

משום שאני אספתי את כל ההיסטוריה בעל-פה הזו, אני אספתי אותה. אבל יש לי עוד חדשות בשבילך, אדוני היושב-ראש. אני קראתי להיסטוריונים, ההיסטוריונים החדשים שלא רוצים את הנרטיב, או לא רוצים את הגרסה הציונית הרשמית של מדינת ישראל, שאומרים אפילו שכל הטענה הזו שכאילו מדינות ערב והוועד הערבי העליון הוא שקרא לתושבים הערבים לעזוב ולברוח,

אחד ההיסטוריונים אומר: אני בדקתי בכל המקורות, לא מצאתי שום דבר. מצאתי רק כמה קריאות למפקדים בשטח, מפקד או שניים, אבל בקריאה רשמית מכל מדינה ערבית, או מהוועד הערבי העליון לנטוש, לא היית צריך לקרוא את ההיסטוריה בצורה הנכונה כדי להגיע למסקנה הנכונה, אדוני היושב-ראש, ולא רק ססמאות, ולפעמים גם רוצים, אבל מה שכואב לי יותר, אדוני היושב-ראש, זה כאילו שלא היה כלום. את מעשי הטבח מי עשה, עשרות מעשי טבח מי עשה? הערבים עשו? הקורבן עשה? אלה הכוחות היהודיים שהיו, "ההגנה" ואחרים. עשו טבח בגוש-עציון, עשו טבח ברובע היהודי, עשו. אני מספר לך, אני מעיד בפניך. זאת אומרת, אני לא מספר לך מה אמרו לי ההורים שלי. אדוני היושב-ראש, גם דבר אמת אחרונה: הנרטיב הישראלי, או הטענה הרשמית הישראלית מנסה לטעון כאילו ישראל היא הגוף הקטן שהגן על עצמו מול כל מדינות ערב. אבל מספרית, אדוני היושב-ראש, הכוחות היהודיים עלו פי כמה על כל הכוחות הערביים, אם כוחות מדינות ערב, אם צבא ההצלה, ואם כל אלה שפעלו. הכוחות היהודיים היו, מספרית,

זה עובדה, זה לא פוליטיקה, כבוד השר. ראו כפול בעיניים. היו, הכוחות היהודיים היו, אם אתה מאמין בזה, זאת זכותך.

זה טוב לכם להציג את עצמכם בפני העולם שאתם דוד הקטן, ואנחנו גוליית הענק שמאיים. תודה, אדוני היושב-ראש. על כל זה, אני מבקש אי-אמון בממשלה. תודה רבה.

על אמת אפשר להתווכח כמובן כשרואים דברים שנותנים להם פרשנות אחרת, אבל על עובדות אי-אפשר להתווכח. זאת אומרת, כל אחד והעובדות שלו. אני הייתי פה ב-1944, הייתי ב-1945,

אבל ידענו כבר אז. בתור ילדים כבר הבנו, היינו כמו הילדים באום-אל-פחם, היינו מן אל-באלד,

עכשיו, זאת אומרת, זה לא סיפורים. ב-1967 היינו פה, זאת אומרת, אני לא מספר לך. מתן וילנאי ואני היינו פה. הוא היה חייל צעיר עדיין, כמעט בצבא סדיר, ואני כבר הייתי מילואים, ב-1967 היית כבר שנה בקבע.

תודה רבה. רבותי, תודה רבה. פה כנראה יהיו דברים שלא נוכל להסכים. אני מזמין את חבר הכנסת מיכאל בן-ארי לבוא ולהציג את הצעת האי-אמון שלו, אני קודם אציג אותך, אתה תקבל את כל זמנך, של האיחוד הלאומי, כאשר הכותרת היא: דבריו של ראש הממשלה בנאומו בקונגרס האמריקני. על כך מבקשת הסיעה להביע אי-אמון בממשלה. בבקשה, אדוני.

את הדבר הנורא הזה שאנחנו הבסנו אותם במלחמות אני שומע פעם אחר פעם. אני חייב להגיב על זה. ברוך השם. זה דבר נורא מבחינה זאת, שכאשר אני אומר שהבסנו אותם, אני בא מהר-הרצל, ואני לא רוצה עוד הר-הרצל. אנחנו נביס אותם עוד פעם, אנחנו נמחק אותם בפעם הבאה, אבל אנחנו לא מוכנים שיהיה לנו חייל אחד ששערה מראשו תרד, וזה מה שהם רוצים,game over . הם ניסו להשמיד אותנו כמה פעמים והם מנסים פעם נוספת. לא ניתן לכם להשמיד אותנו פעם נוספת,

חבר הכנסת בן-ארי, אתה מתכוון לאויבינו. ואם תנסו, לאויבים שלנו, נמחק אתכם. חבר הכנסת בן-ארי, אני רוצה להזהיר אותך. תזהיר אותי. אתה מדבר על אויבינו ואני מסכים אתך. כאן יושבים חברי כנסת נכבדים שנבחרו על-ידי אזרחי ישראל בדיוק כמוך וגם כמוני. אדוני היושב-ראש, עכשיו אני רוצה להתחיל את הנאום שלי. בבקשה, אני נותן לך את הדקה שגזלתי ממך.

מחר בערב

אחד מהימים הקדושים ביותר שאנחנו מתפללים אליהם כבר אלפיים שנים,

על-פי המדרש, כוהני בית-המקדש זורקים את מפתחות בית-המקדש, ובית-המקדש עולה באש. מאז הטביע בר-כוכבא את המטבע של חירות ירושלים, ונלחם לחירות ירושלים, במשך מאות על מאות של שנים, יהודים לא פסקו לרגע להתפלל ליום הקדוש הזה שאנחנו נזכה כאן במדינת ישראל הריבונית לחגוג, בעזרת השם, בשירה, בהלל, ובהודיה לה' יתברך שזכינו לחזור למרחבי ארצנו. הלל עם ברכה. לא צריך להגיד לי, אני תלמידו של הרב כהנא, אומר הלל עם ברכה גם בערב יום העצמאות וגם בבוקר, וכנ"ל ביום ירושלים, מתוך שמחה והודיה לה' שלא יחשדו בנו בכפירה בטובה. אני אומר, אם היו שואלים את סבא שלי אם לברך הלל, רק בשביל לראות מרחוק כזה דבר, הוא היה מברך הלל כהנה וכהנה. לכן אין בכלל שאלה בדבר הזה. אבל אני רוצה לנצל את זמני, ברשותך, לדברים מאוד חשובים, אולי גם אני אתייחס בסופו של הנאום שלי ובדקות האחרונות לנאומו של ראש הממשלה. לכן תוקף קדושת היום הזה, והאחדות שזה יוצר בעם ישראל במשך דורות, זה מצחיק אותי לפעמים שמדברים, הפגנות, השמאל הישראלי. אותם שלושה אנשים מפגינים ליד מוזיאון תל-אביב, עושים להם כזאת תקשורת המונית, כשבחגי ישראל, או בשעות האלה, במצעד דגלים, עשרות אלפים ומאות אלפים שמים את פעמיהם לכיוון הר-הבית ובית-המקדש, עוטפים את ירושלים מכל הכיוונים. אני מזמין כל חבר כנסת מכאן לצאת באמצע הלילה, בעוד שבועיים ימים, בליל שבועות, ב-03:00-02:00, ויראה את הנאמנות של עם ישראל למקום המקדש. אלפים אלפים,

עשרות-אלפים, גברים, נשים וטף, זקנים. לא אשכח, כתלמידו של הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, עוד בגיל מופלג, ערב שבועות, באמצע הלילה, היה שם את פעמיו לתפילת ותיקין מול שריד בית-מקדשנו. רבותי, זו העוצמה של עם ישראל. אחד מהסופרים, כמעט משוררים, שהיה לנו בדור הקודם, מאיר אוריין, כותב: "מימים ימימה היה רווח מנהג אצל בני עמנו שזכו לשמחה" חתונה או אירוע מאוד משמח, "היו הולכים להזמין את הקרובים שלהם, שהלכו לעולמם, לשתף אותם בשמחתם". יש כזה מנהג עד היום, מי שמסתובב בבתי-עלמין, לפעמים רואים שמניחים הזמנה על המצבה. יש דבר כזה, אפשר לראות את זה פה ושם, בכל מיני מקומות, זה מנהג של החסידים. הוא כותב: אנחנו צריכים ביום הזה של השמחה להזמין אתנו לשמחה, אני אקרא את הרשימה בקצרה כי זאת רשימה ארוכה ארוכה, של מי שנמצא אתנו ביום הזה. הוא כותב ככה: "ממודיעין יבואו וישמחו עמנו מתתיהו הזקן וחמשת בניו החשמונאים. ממרומי מצדה ירדו אלינו שמעון בן אלעזר וחבריו, ומביתר יגיע אלינו שמעון, אחרון הגיבורים, לאדמת ישראל" שמעון בר-כוזיבא, בר-כוכבא, לפני רדת הלילה הארוך והתהומי של הגלות, "נזמין את הלוויים שאומרים שירה בבית המקדש, גם נפנה דרך לעשרת הרוגי מלכות, מקדשי השם", שקידשו את השם על גאולת התורה, על גאולת הארץ, על השבועה לירושלים. הוא אומר: "ליד רבי ישמעאל בן אלישע יעמוד רבי עקיבא בן יוסף, הלוחם הקדוש שנשמתו יצאה ב'אחד', והוא לא פסק להפיח תקווה בעם ישראל גם כשהוא רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים". הוא שוחק כי הוא רואה, אני אומר לך את מה הוא רואה. שואלים אותו אם מרד בר-כוכבא נכשל,

זה כמו לצאת ממשחק כדורסל בסוף המחצית הראשונה. המחצית השנייה היתה לפני 44 שנה. בר-כוכבא עומד, כל אלה שמחרפים אותו אלפיים שנה,

אתם רואים את החיילים האלה? אלו הם הרוח של החיילים שלי. ניצחנו בסופו של יום. עם ישראל ניצח בסופו של יום כשהוא חזר לירושלים. גם אותו אנחנו מזמינים לשמוח אתנו. ישנם אבלי ציון, אלה שמתקנים תיקון חצות, בוכים על הרצפה עם אפר על ראשם במשך אלפיים שנה. ולמרות כל החירופים והגידופים של הנצרות שחירפה אותנו וגידפה אותנו והפכה את המקום הזה לפח אשפה, התקדש שמו של הקדוש-ברוך-הוא בעולם, ולפני 44 שנה חזרנו למקום. כותב: "נעמיד כיסא גם לרבי יהודה הלוי, שבכל ימי חייו לא הסיח דעתו מציון ומשלום אסירי ה'ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך'". "יפה נוף, משוש תבל, קריה למלך רב, לך נכספה נפשי" כותב רבי יהודה הלוי, וזוכה, לא זוכה, ואנחנו זוכים, ואנחנו מזמינים אותו. גם את הרמב"ם, שביקר בירושלים, נזמין. את כל אלה שנשרפו ונטבחו ולעגו להם, איפה האלוקים שלכם? איפה אלוקי ישראל? ביום הזה, ביום ירושלים, ביום שהתקיימה בנו נבואת הדורות, "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים". ביום הזה אנחנו מודים לה' יתברך, שחזרנו למלוא רוחב ארצנו. זה לא עול, זה לא כיבוש, זו חזרה הביתה, עם ישראל חזר לארצו, חזרנו לעיר קודשנו ותפארתנו. זה שבאו לפה פולשים וניסו להקים פה כל מיני ישויות ולא הצליחו, זה עורבא פרח. זה צריך להיות איזה פסיק על גבי ההיסטוריה. ההיסטוריה האמיתית, מי שמניע את גלגלי ההיסטוריה זה עם ישראל. מי שחושב שלחינם הריעו לו שם בבתי הקונגרס, לראש הממשלה שלנו, נתניהו, לא מבין שאנשים שבנויים על ערכי התנ"ך ורואים את עם ישראל, עם הנצח, ורואים את נבואת הנביאים שאומרת: ישושום מדבר וצייה ותגל הערבה ותפרח כחבצלת, ורואים איך המדבר והשממה הזאת, אדוני היושב-ראש, הפכה להיות ארץ פורחת, הפכה להיות ארץ שהכלכלה שלה חזקה, והיא גורם משיכה להמונים המונים שבאו לפה, הן המהגרים הערבים שבאו לפה באמצע המאה הקודמת בהמוניהם, על-פי כל המחקרים, והיו פה מאות שנים, והן התופעה של המסתננים עכשיו, לא משום שאנחנו גזענים הם באים לפה, לא כי אנחנו נחשלים, אלא כי הפכנו את המדבר לגן פורח. רבותי, התרועות הגדולות לראש הממשלה לא היו, לפי ההבנה שלי, לזה שהוא אמר: זאת נחלת אבותינו, אבל אני אוותר עליה בנדיבות. אני רוצה לומר,

אתה לא משבח את נאום ראש הממשלה?

אחד הדברים הראשונים שלמדתי בבית-ספר זה, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. ברשותכם, אני אלך אתכם גם כן לפסוק של החכם בספר משלי פרק כ"ה שאומר ככה: "תפוחי זהב במשכיות כסף"

"דבר דבור על אפניו". הרמב"ם ב"מורה נבוכים" מסביר מה זה "תפוחי זהב במשכיות כסף". אתה רואה מין שבכת מתכת יפה מכסף,

אבל כשאתה מתבונן ברשת החוטים פנימה אתה יכול לראות את מה שמסתתר בפנים,

אם אתה מסתכל בפנים, הרי חכם יודע להסתיר את דבריו הנעלמים, את דבריו העילאיים. האיש הפשוט רואה את הכסף, האיש המתבונן רואה את תפוח הזהב.

רוצה קצת לפקפק אם תפוח זהב מסתתר בתוך משכיות הכסף, או שמא תפוח אחר. אמרתי היום לראש הממשלה בוועדת החוץ והביטחון: אתה לא מכיר את הבזאר? אתה לא מכיר את המשא-ומתן בשוק? לא אומרים: אני מוכן לשלם 200 שקל, בכמה אתה נותן לי את זה? יגידו לך, 200 שקל. מה אתה אומר עוד? בפעם הבאה תגיד 300 שקל. הרי יבוא חבר הכנסת מופז, תבוא לבני ותגיד, אדוני ראש הממשלה, אתה צריך ללכת קדימה, מה אתה שם על השולחן? איך אתה מתקדם קדימה? מה אתה עוד נותן? הפיקח, הסוחר הממולח, עומד ממול ופשוט שותק, הוא לא מגיע בכלל למסחר, למה שהוא יגיע למסחר? יש פה חבורה שלמה שתגיד לו, לסוחר הפחות ממולח, תתקדם,

מה אתה נותן עכשיו? רק זה מה שאתה נותן? תוותר על התנאי הזה, תוותר על התנאי הזה. אתה לא רוצה לקנות את הסחורה? מה זה חשוב, המחיר המופקע? וראש הממשלה שלנו נפל לתוך הפח הזה. שאלתי שאלה: אתה נתת תמורת זה שהוא ייתן, הוא לא נתן כלום, האם לקחת בחזרה? האם אחרי שהוא לא מסכים להכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, אם אני הייתי אבו מאזן הייתי אומר: מכיר את מדינת העם היהודי,

לא צריך חמש שנים, תיקחו פה הסכמים, הם לא מחזיקים מעמד חודשיים. תיקחו פה אמירות, הם לא מחזיקים מעמד יומיים. הוא יגיד, אני אמרתי? הוא לא יתחייב. ואז ייפלו לנו על הגדרות. מה זה קווי 67'? הציג את זה קודם חבר כנסת ממרצ, אתם יודעים מה המרחק בין שכונת יוספטל בכפר-סבא לבין הגדר בקלקיליה? בין 1,200 ל-1,300 מטר. כמה זמן צריך כדי שההמונים יעברו את זה? באים בטענה, מה קורה בעולם בגלל מה שקורה בעולם צריך להשתולל? צריך להיבהל? צריך להיערך.

רבותי, אנחנו נמצאים בשעה גדולה. אנחנו לא נמצאים בשעה קשה. אנחנו נמצאים באחת משעותיו הגדולות של עם ישראל. זכינו לדור של אחת משעותיו הגדולות של היום הזה. ועל זה נאמר: מי בז ליום קטנות, קטנות אמונה שהיתה בהם. זה אנשים שנמצאים בדור גדול, בדור של גאולה, והופכים את זה לקטנות, הופכים את זה לסחר-מכר. אין לשום ראש ממשלה, וברשותך,

אני רוצה רק שתי שורות להקריא מדבריו של דוד בן-גוריון בקונגרס הציוני ה-20.

"אין רשות לשום יהודי לוותר על זכות העם היהודי בארץ." זה לא בסמכותו של שום יהודי. גם לא לך, ראש הממשלה, אין לך זכות לא לפתרון יצירתי בירושלים ולא, חס ושלום, לשום ויתור על שטחי ארץ-ישראל, שהתפללנו אליהם ושחררנו אותם במלחמת ישע. שלא תוביל אותנו צעד אחר צעד לאלה שמובילים אותך אל התהום שאתה יודע שאתה מובל אליו.

תודה רבה לחבר הכנסת בן-ארי. אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין שיבוא ויעלה את נימוקי סיעת חד"ש לאי-אמון בממשלה בכותרת: סרבנות השלום של ממשלת נתניהו. אחריו יעלה וישיב שר החינוך, בשם הממשלה, על כל הצעות האי-אמון יחד.

תודה רבה, אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, מר נתניהו הוא אמן המלים. פחות בעברית, אגב, יותר, הרבה יותר, באמריקנית. הוא אמן המכירה, אדוני היושב-ראש, אני שמעתי שהוא הצטיין במכירת רהיטים, והיום הוא יודע למכור ססמאות והוא מוכר אותן בהצלחה רבה. הוא הגיע לקונגרס הימני בארצות-הברית וקיבל הרבה תשואות. אבל בל נטעה, עמיתי חברי הכנסת, לתשואות הרמות האלה אין שום קשר לאינטרסים האמיתיים שלנו, האנשים שחיים בארץ הזאת, היהודים והערבים אזרחי ישראל. אפשר לדבר על התכנים של נאומו של נתניהו. אפשר לדבר על האופי שבו ראש ממשלה, שממשלתו מקדמת בכנסת יום-יום חקיקה אנטי-דמוקרטית נגד המיעוט הערבי, מתהדר באוזני זרים, שלא קוראים עברית ולא קוראים חוקים שמביאים לכאן לכנסת, על מצבם המצוין של אזרחי ישראל הערבים, על הדמוקרטיה המלאה והנפלאה שניתנת להם יום-יום. אפשר לדבר על התפעלותו העצומה של ראש הממשלה מהחירויות שניתנות לערבים תחת שלטון ישראל כאשר מדינת ישראל עד עצם היום הזה מחזיקה תחת כיבוש, אומנם כיבוש עם רשות פלסטינית כזאת או אחרת, מוגבלת, כמעט עם שלם. עמיתי חברי הכנסת, אפשר לדבר על הדברים האלה, אבל הדבר שחשוב יותר לומר הוא, שהתנאים שמר נתניהו הציב בנאומו לתהליך השלום הם "נון-סטרטר" מוחלט. אין שום פלסטיני בעולם שיקבל אותם, אין מדינה ערבית אחת בעולם שתתמוך בהם, אין איש באירופה שיתייחס אליהם ברצינות. זה גיבוב של תנאים בלתי מציאותיים, שמותח קו ישיר לקבורתו של תהליך מדיני עם הפלסטינים. ומתעוררת השאלה, ושאלו אותה גם עיתוני ישראל, מדוע בכלל ביקש מר נתניהו לדבר בפני שני בתי הקונגרס? מדוע ביקש להופיע שם? כדי לא לומר שום דבר, אבל ממש שום דבר חדש? כדי לומר לעצמו שגם בתקופת כהונתו השנייה הוא מופיע בפורום הזה? כדי לספור את מספר הפעמים שהוא מקבל תשואות? כל השאלות האלה מתעוררות, עמיתי חברי הכנסת. ובכל זאת, אני אומר לכם ואני אומר לציבור הישראלי, שאנחנו צריכים לומר למר נתניהו תודה. התזה המרכזית של נאומו של ראש הממשלה בפני בתי הקונגרס בארצות-הברית היתה "אין פרטנר". ואני רוצה לומר לכם, הנאום הזה הוכיח שהתזה הזאת הנכונה אין פרטנר. מר נתניהו הוכיח באופן ברור שהוא איננו פרטנר לשלום, לא רוצה להיות פרטנר לשלום, לא ילך לתהליך שלום, לא יקדם שלום בינינו לבין הפלסטינים לבין העולם הערבי. מבחינה זו נאום נתניהו עשה שירות גדול לדיון הפוליטי בישראל. נופצו האשליות שאולי היו פה ושם גם בתקשורת וגם בקרב פרשנים מדיניים שהנה, מאחורי הקלעים, הולך ומתבשל לו משהו, ומר נתניהו עוד יפתיע את כולנו בנכונות להגיע להסדר מדיני. הוסרו המסכות האלה, ואנחנו רואים בדיוק עם מי יש לנו עסק. וכאשר המסכות הוסרו, עמיתי חברי הכנסת, התמונה שמתגלה מאחוריהן היא תמונה מבהילה. היא תמונה מבהילה. מה שמר נתניהו בעצם אומר לנו, ובואו נתרגם את נאומו מאמריקנית לעברית: לא יהיה כאן תהליך מדיני. לא יהיה כאן תהליך מדיני, לא יהיה תהליך מדיני עם הפלסטינים, לא יהיה תהליך מדיני עם העולם הערבי, לא תהיה הידברות עם הקהילה הבין-לאומית. אנחנו, עמיתי חברי הכנסת, הולכים לעימות. מה אפשר לעשות שרוב העם בישראל תומך בדברים שלו?

אנחנו עוד נראה את זה.

אל תמהר. אל תמהר. מדבר סקר תרחק, אמר ד"ר בורג בזמנו. האלטרנטיבה, עמיתי חברי הכנסת, לתהליך מדיני אמיתי, איננה התמשכות של הסטטוס-קוו. זו טעות גדולה שאסור לעשות. מה שלמדנו באזור הזה בחודשים האחרונים, שגם המזרח התיכון נמצא בתנועה. דברים שהיו קיימים בעבר לא נמצאים עוד ולא יישארו עוד. הסטטוס-קוו הולך ומשתנה. הסטטוס-קוו לא יוכל להישמר באופן מלאכותי גם בזירה הישראלית-פלסטינית. ולכן, בהיעדר תהליך מדיני אנחנו צפויים להידרדרות, אנחנו צפויים לאסקלציה, אנחנו צפויים למצב שילך ויחמיר ויוביל את כולנו,

יוביל את כולנו למלחמה חדשה. לא במקרה אנחנו שומעים השבוע מפיקוד העורף על תוכניות לפינוי של 300,000 אזרחי ישראל מבתיהם במצב של עימות צבאי. צריך לברך את פיקוד העורף על התוכנית שלו, אבל אני אומר בצער: פינוי של 300,000, עמיתי חברי הכנסת, לא יועיל. במלחמה הבאה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר גדול. המלחמה הבאה באזור הזה שהולך וצובר כלי נשק חדשים מכל הצדדים, עלולה לחרוג הרחק ממה שידענו בעבר. וידענו בעבר מלחמות קשות. המלחמה הבאה יכולה להגיע כמעט לכל בית בישראל. אומרים לנו אנשי פיקוד העורף: זו לא תהיה מלחמה בחזית, זו תהיה מלחמה בתל-אביב ובחיפה ובירושלים. נאום נתניהו הבטיח לנו מלחמה כזאת, לשם הולכת ממשלת ישראל. הכתובת, עמיתי חברי הכנסת, נמצאת על הקיר. נתניהו מאוד נהנה מהתשואות. הוא הזכיר לי את נירון שידע לנגן נפלא מול רומא הבוערת. עמיתי חברי הכנסת, חשוב לדעת ולזכור ולהבין: קיימת דרך אחרת. קיימת דרך אחרת. בעולם כולו מבינים את זה. הסדר ישראלי-פלסטיני ייתכן על בסיס אחד ויחיד: שתי מדינות לשני העמים, שתי בירות בירושלים. ירושלים המערבית בירת ישראל, ירושלים המזרחית, בירת פלסטין. קווי 67' הם הבסיס היחיד להסדר אמיתי, ולהסדר כזה אפשר להגיע. אפשר להגיע. יש פרטנר אמיתי להסדר כזה בצד הפלסטיני, בהנהגה הפלסטינית. אני אומר את הדברים לא רק מפי התקשורת, אלא גם מעדות אישית, מתוך השיחות וההיכרות שלי עם המנהיגים הפלסטינים. וכן, עמיתי חברי הכנסת, אפשר לפתור את הבעיות. הבעיות הן קשות, אסור להתחמק מהן. אפשר לפתור אותן. אפשר לפתור את כל הבעיות הקשות, אפשר להתמודד באופן אחראי וצודק גם עם בעיית הפליטים. עמיתי חברי הכנסת, הכרה במדינה פלסטינית בצד ישראל, הכרה במדינה פלסטינית בצד ישראל היא אינטרס שלנו. היא אינטרס שלנו, יהודים וערבים אזרחי מדינת ישראל. הכרה במדינה פלסטינית בצד ישראל היא מפתח של דרך בכיוון הנכון, דרך בכיוון של חיים ועתיד ושגשוג, ולא דרך בכיוון של מלחמה וחורבן. עמיתי חברי הכנסת, הציבור הישראלי בימים האלה,

מה היה קורה, אני אעצור את השעון כמובן, מה היה קורה אם ראש ממשלה בישראל, נגיד מאיר שטרית הוא ראש ממשלה, והוא אומר: הוא רוצה את מדינת ישראל נקייה מערבים. מה היית אומר לי לומר לו? מה היית אומר לי לומר לו? אני שואל אותך פשוט, כי אתה מדבר על שתי מדינות לשני עמים, החיים זה לצד זה. מה היית אומר לי אם מאיר שטרית, שהיה אז, באותה העת, ראש ממשלה, אומר לי: אני רוצה שמדינת ישראל תהיה נקייה מערבים? הרי אני עצמי הייתי מזדעזע, אבל מה היית אתה אומר לי לומר לו? זה מה שאמר אתמול נשיאה של הישות הפלסטינית על יהודים. הוא השתמש במילותיו של מחמוד דרוויש. אדוני, הוא השתמש במילותיו של מחמוד דרוויש, בשירו הידוע על כך: קחו את בתיכם, קחו את קבריכם, קחו את מתיכם.

אני מכיר את שירו של מחמוד דרוויש,

אדוני היושב-ראש, אם היית מביא לא רק את השיר, אלא גם את מה שמחמוד דרוויש עצמו אמר על השיר הזה. אני לא, אם כבר מביאים דברים בשם אומרם, בוא נביא אותם באופן מלא. חבר הכנסת, הוא עונה לי, הוא לא עונה לך. עזוב את זה. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, השאלה הגדולה היא מה אנחנו רוצים ולאן אנחנו רוצים להגיע, ואם אנחנו נבין שרק בדרך של הסדר אמיתי עם העם הפלסטיני ועם מנהיגי העם הפלסטיני, שמוכנים להסדר כזה, והם מוכנים להסדר כזה, והם חוזרים ואומרים את זה בכל הזדמנות, בערבית ובאנגלית ובעיתונים ובכלי התקשורת, לציבור הפלסטיני, רק אם נגיע להסדר כזה נציל לא רק אותם, אלא גם אותנו. עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לומר לכם, זה הזמן שבו צריך להשמיע קול אחר. במוצאי-שבת, 4 ביוני, אנחנו נקיים בתל-אביב הפגנה גדולה של מחנה השלום, יהודים וערבים, תחת הססמה: כן להכרה במדינה פלסטינית.

גדולה מאוד. בוא נדבר בשבוע הבא. בוא נדבר בשבוע הבא. אדוני שר החינוך, ניפגש פה שוב, לא? חשבתי שהולכים להפגין נגד הטבח בסוריה. הטבח בסוריה ראוי למחאה, ואנחנו מוחים גם נגד הטבח בסוריה. בוא לא נערבב דברים, גם נגד זה צריך למחות. וגם, חבר הכנסת אדרי, גם על העתיד שלנו בארץ הזאת צריך להיאבק. גם על העתיד ועל השלום שלנו צריך להיאבק. צריך להגיד את מה שצריך להגיד על סוריה, וצריך להגיד את מה שצריך להגיד על נתניהו. צריך להגיד את מה שצריך להגיד על נתניהו.

משפט סיום, אדוני היושב-ראש. המפתח לעתיד שלנו נמצא בידינו. לא יהיו פתרונות קסם מבחוץ. מי שהיו לו אשליות בעניין הזה היה יכול לשמוע את נאום אובמה ולהבין. המפתח לעתיד שלנו נמצא בידינו. אל נאבד את המפתח הזה, אל נאבד את המפתח הזה, אל נאבד את הסיכוי שלנו לעתיד אמיתי לנו ולילדינו בארץ הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין, שהציג את עמדתה של סיעת חד"ש. אני מזמין את שר החינוך להשיב בשם הממשלה על כל חמש הצעות האי-אמון של הסיעות שהגישו את הצעת האי-אמון. אדוני שמע שעה ועשר דקות את כל הנואמים, אני מקווה שייקח לו פחות משעה ועשר דקות להשלים את התשובה. ייקח לי פחות, אדוני היושב-ראש. אני רק רוצה להביע את צערי על כך שמנהג חדש, או לא יודע אם הוא חדש, קם לו בכנסת ישראל, אדם מציג הצעת אי-אמון, יוצא, ולא שומע את התשובה. לא, אדוני לא חייב להשיב לאיש שלא נמצא פה. אני פה, אבל אני מודיע, אדוני היושב-ראש, בקדנציה הקודמת הגשתי לא פעם ולא פעמיים, אתה צודק. לא קרה שהצגתי בפני הבית הצעת אי-אמון ולא שמעתי מה היה לממשלה להשיב. נכון, היו שני חברי ליכוד לפחות, אתה ועוד אחד.

פרלמנטריזם מבוסס על כללים מסוימים. אני חושב שהערתו של אדוני נכונה. גם חבר הכנסת אילן גילאון הגיע,

שלושה ממציעי האי-אמון,

נמצאים כאן. שלושה זה כבר 60%. אני רק אומר, כשם שאנחנו צריכים לבוא לאולם המליאה, אדוני כשר חינוך דייק. לי לקח זמן לחשב. אדוני היושב-ראש, אני גם נוהג לסכם את עיקרי הדברים כדי לדעת על מה להשיב, על מה לא להשיב, אבל לפחות לבוא ולהקשיב לדברי התשובה זה ראוי,

בכך אסתפק. למה אני פותח כך, אדוני היושב-ראש, שמעתי את נאומה של חברת הכנסת רוחמה אברהם. אני חייב להגיד, ואני אומר את זה בלשון המעטה, היו בו מלים, אני אולי אצטט, כדי שאני לא אצטרך לתאר את המלים, היה בו מן ההתלהמות ונקיטת מלים, "כחש", "כזב", "יהירות" הייתי אומר, בהיקפים או בכמויות גדולות מאוד. אבל ניסיתי למצוא בדברים תוכן, ניסיתי, אדוני היושב-ראש, למצוא משפט אחד שתציג לנו דוברת סיעת האופוזיציה הראשית, שבו היא חולקת על דברים שאמר ראש הממשלה, או במפגש עם הנשיא אובמה בפומבי, או בפני איפא"ק, או בפני שני בתי הקונגרס, ולא מצאתי, אדוני היושב-ראש, משפט אחד כזה בנאום של יותר מעשר דקות. משפט אחד כזה של ויכוח, על מה המחלוקת? קודם כול, מחלוקת לשם שמים, אתה מתווכח. ואני חושב שלא בכדי לא מצאתי.

היו שם משפטים שהיא מסכימה ואני לא מסכים. גם בכך היושב-ראש מדייק. אני לא מדבר על הלעג, הלעג איננו במקומו משני טעמים: כי כאשר אתם לועגים לנאום הזה, אתם לועגים לתחושה של גאווה שחשו הרוב הגדול של אזרחי ישראל, הרוב הגדול, המכריע, כולל המצביעים שלכם, חבר הכנסת מולה, כולל המצביעים שלכם. ואני בטוח שאתם לא יכולים להצביע על שום אדם אחר, ודאי לא בבית הזה, ואני לא חושב שגם מחוץ לו, שיכול באופן הזה לעמוד ולהציג, לייצג את ישראל, את ה-case שלה, את הנרטיב שלה, את האמת שלה, את הצדק שלה, כפי שעשה ראש הממשלה לפני שבוע בוושינגטון. אבל זה לא מדיניות, אתה יודע את זה. אני אגע בדבר אחרי דבר, תוך ניסיון להבין מהי בכלל המדיניות שלכם, כי בשביל להתווכח אתם צריכים להגיד על מה אתם חולקים בנאום, מהי הנקודה, אתם מקבלים את קווי 67' או לא מקבלים? אתם בעד אחדות ירושלים או לא בעד אחדות ירושלים? דבר מאוד פשוט, כדי ללבן את מה שטוענים שבמחלוקת. אני שמעתי אדם אחד הגון, שישב בספסלים האלה עד לפני כמה חודשים, צחי הנגבי, אומר: אני מאמץ כל מלה שראש הממשלה אמר. כל מלה. אני לא מאמץ את עיקרי הדברים, אומר צחי הנגבי, אני מאמץ כל מלה שראש הממשלה אמר. אז למה הוא עזב את הליכוד? ולכן אני מעריך, בזהירות, שצחי הנגבי מבטא את עמדת מצביעי קדימה.

אני מעריך. אני אסביר לך איך, חבר הכנסת מולה. אני רואה סקר. אני רואה בסקר שיותר משני-שלישים של הציבור תומך, ואז אני אומר: הליכוד, עדיין אין לו 80 מושבים בבית הזה, אז כדי להגיע לרוב כזה אנחנו צריכים לקבל את תמיכת, יוצאי הליכוד, מצביעי קדימה, פשוט מאוד. אבל אני חייב לומר שאיך שפעלתם בשבוע שעבר היה חריג במה שמקובל במדינת ישראל, לפחות היה מקובל הדבר, וזה שורש הסיבה, אדוני היושב-ראש, שבעת שראש הממשלה נמצא בשליחות מדינית בחוץ-לארץ גם לא מגישים הצעות אי-אמון, בעבר היה מקובל המנהג הזה של איפוק בביקורת, של ריסון, לפחות לפרק הזמן שראש הממשלה נמצא בשליחות מדינית. אפילו בזה לא עמדתם. עד כדי כך איבדתם את הממלכתיות, עד כדי כך איבדתם את האחריות, שאפילו בכלל הזה, להמתין.

הם ויתרו על האי-אמון. אני לא מדבר על האי-אמון.

מכאן שורש המנהג, אבל המנהג לא נגע, אדוני היושב-ראש, רק באי-אמון, וכאשר, בזמן שראש הממשלה מייצג את מדינת ישראל בחוץ-לארץ, אתם באים, תחת כל עץ רענן, ובכל אולפן טלוויזיה, מנגחים את מדינת ישראל, אתם חורגים מהפרקטיקה שהיתה מקובלת בזמן שכל ראשי הממשלה היו בשליחויות מדיניות. תאמינו לי, אתם טועים בגדול גם לשיטת המצביעים שלכם. אתם הרי תראו, אם אתם תמשיכו בדרך הזאת, אתם תראו בדיוק לאן אתם תגיעו. אני לא יודע למה אתה אומר "אנחנו". אנחנו לא מנגחים את מדינת ישראל. אני מציע לגלות תפיסה, הוא משיב עכשיו להצעת אי-אמון של חברת הכנסת רוחמה אברהם בשמכם, ומותר לו להשיב. תשמעו, נדמה לי שאתם אומנם עדינים מאוד כלפי הממשלה בהגשות האי-אמון שלכם, אתם בוררים ומקפידים על כל מלה ומלה כדי לא להתלהם ולהעליב חלילה. הוא משיב כפי שהוא רוצה. הוא קצת יותר נוקב, הוא קצת יותר נוקב.

פעם ראשונה,

אי-אפשר.

חברת הכנסת רוחמה אברהם, גברתי השרה, את אופוזיציונרית לא פחות טובה ממה שהיית שרה בממשלה. שר החינוך, כהרגלו, אין מה לעשות. הלוואי שהוא היה יכול, חברת הכנסת אברהם.

פעם ראשונה שאני משיב על הצעת אי-אמון שאתם הצגתם בקדנציה הזאת.

אז תנו לי להשיב.

הציבור שצופה בנו לא יסכים למה שאני אומר. אתה מבקש מאתנו, טוב, מספיק, חבר הכנסת מולה. רבותי, עכשיו הוא משיב לכם. חבר הכנסת שי רוצה לעלות.

אבל מעבר לכללים של הממלכתיות אני רוצה לגעת גם בשורש של הדברים. מדוע העמדה והעמידה שהציג ראש הממשלה בארצות-הברית לאחר נאום נשיא ארצות-הברית היתה כל כך קריטית, היתה כל כך חיונית? כי החומרה שהיתה בראייתנו, ואני מדבר היום על מדינת ישראל ובמדינת ישראל אנחנו חיים במשטר דמוקרטי, היום יש ממשלה כזאת, אתמול היתה ממשלה אחרת, אנחנו יודעים שתמיד שלטון מתחלף. כשבא נשיא אמריקני, וארצות-הברית היא ידידת ישראל ואנחנו מכבדים את הנשיא ואנחנו רואים חיוניות,

ברצון שלו לקדם את השלום במזרח התיכון. יכולות להיות לנו מחלוקות, אבל אנחנו מכבדים. כשבא נשיא ארצות-הברית והציג את המשוואה של קווי 67' כבסיס, עם חילופי שטחים מוסכמים, דהיינו קיבל בנושא הטריטוריאלי בהגדרה הזאת את העמדה הפלסטינית, וגם אתם לא מקבלים את העמדה הזאת, לפחות לא באופן רשמי, ואם תגידו שאתם מקבלים אז יהיה לנו על מה להתווכח בבחירות. אבל הדבר היותר חמור לא היה רק העניין הזה כשלעצמו, אלא העובדה שבמקביל לא הובעה עמדה דומה בסוגיית הפליטים, כמו שלמשל הובעה במכתב של נשיא ארצות-הברית ג'ורג' בוש לראש הממשלה דאז אריאל שרון, שהתייחס לפתרון בעיית הפליטים במדינה פלסטינית ולא במדינת ישראל. אז למה הדבר דומה? אנחנו בעצם היינו צריכים לקבל מצב שבו אנחנו מקבלים מראש את עקרון הנסיגה המלאה לקווי 67'. אנחנו מאמינים שהם קווים שאינם בני-הגנה, אני חושב שגם אתם מאמינים בזה, שהם אינם קווים בני-הגנה, לפחות הרוב שלכם כפי שאני מכיר את עמדותיכם, ואחר כך לעמוד בפני תביעה להצפת ישראל בפליטים פלסטינים, כאשר אנחנו ראינו רק לפני שבועיים, ואנחנו עוד לא יודעים מה נראה, שהתביעה הזאת, ביום הנכבה ראינו, אצל הפלסטינים היא תביעה חיה וקיימת. אם ראש הממשלה לא היה עומד בצורה הברורה ביותר, ואם ממשלת ישראל לא היתה עומדת ולא תעמוד בעתיד בצורה הברורה ביותר במצב כזה, היא פוגעת בעתיד ישראל. והוא היה חייב, הוא היה חייב לעמוד על העניין הזה בצורה הברורה ביותר, והוא שירת בכך את האינטרס הישראלי. והרבה יותר נוח לפעמים לטייח דברים. חבל שראש הממשלה לא אמר את שני הדברים

בראייתנו, חבר הכנסת שטרית, נשיא ארצות-הברית אמר,

אני לוקח את מרצ, לא את קדימה וקל וחומר לא את הליכוד. גם היא יש לה עמדה בסוגיית הפליטים, זאת אומרת אין אף אחד שיגיד: בואו נסכים בנושא הטריטוריאלי ונשאיר את נושא הפליטים פתוח, אבל זה מה שנאמר. אז איך ראש ממשלת ישראל יכול לא לומר דברים ברורים? ולכן נאמרו דברים ברורים ביותר. ואני חושב שזה חשוב ביותר ליצור מצב, אני אתייחס פה לאיזו נקודה מההיסטוריה הלא-רחוקה, שאסור ליצור את הרושם שאפשר לדחוק את ישראל עד הסוף, כי בסוף, אם ישראל תידחק עד הסוף, גם שלום לא יהיה, ואתם יודעים את זה. ואני רוצה להזכיר מה קרה לפני קצת פחות מעשר שנים, בתקופת ראש הממשלה אריאל שרון שהיה אז יושב-ראש הליכוד ואחר כך היה גם יושב-ראש קדימה, כאשר היה לו חשש שהולכים להקריב אינטרסים ישראליים בתקופה של נשיא סופר-ידידותי כמו נשיא ארצות-הברית ג'ורג' בוש, והוא נשא אז את הנאום שכונה אחר כך "נאום צ'כוסלובקיה". והוא לא חשש לעמוד גם, גם מול נשיא ארצות-הברית, בדבר שהוא ראה חיוני לעתיד ישראל. למה אתם מבזים בגלל זה את ראש הממשלה? למה אתם מלמדים עליו קטיגוריה? הייתם צריכים לחזק אותו בנושא. חד-משמעית הוא אמר שירושלים לא תחולק. חד-משמעית. אני רוצה להגיד מה אמר אריאל שרון באותו נאום, שבו הוא התחיל לדבר מנקודת המוצא של ההכשלה של הפלסטינים להגיע להפסקת אש. היינו באמצע האינתיפאדה השנייה. אני דיברתי בין היתר על בזבוז הזמן,

ואני רוצה לומר את הדברים בצורה אמיתית, כפי שאני מאמין בהם. לאחרונה אדוני לא מדבר הרבה. לאחרונה, לא צריך להגזים. למעט בתשובה על שאילתות ועל הצעות לסדר-היום. וגם אדוני היה חבר כנסת מהמעולים ביותר. נכון, בקדנציה הזאת, אמרתי. "לאחרונה" יאמר אדוני. גם היום חבר כנסת מן המעולים. אומר אז אריאל שרון: "אנחנו עומדים גם במערכה מדינית מורכבת וקשה. אני פונה אל הדמוקרטיות המערביות ובראש ובראשונה למנהיגת העולם החופשי, ארצות-הברית: אל תחזרו על הטעות הנוראה של שנת 1938" ושימו לב גם על מה מדבר אריאל שרון, כי אם היה אומר את זה ראש ממשלה אחר, אולי היו לועגים לו, "אז החליטו דמוקרטיות נאורות באירופה להקריב את צ'כוסלובקיה למען פתרון זמני נוח. אל תנסו לפייס את הערבים על חשבוננו. לא נוכל לקבל זאת. ישראל לא תהיה צ'כוסלובקיה". מי אמר את זה? אמר את זה יושב-ראש קדימה הראשון. הדוגמה הזאת, תסלח לי, חבר הכנסת אביטל, קצת סבלנות. אתה די חדש פה, קצת סבלנות, קצת אורך רוח. אני חוזר בי, אבל בנימוס, לא שומעים אותך,

אני מציע לכם, כאשר יש גורמים בעולם המערבי שרוצים להקריב אינטרסים של מדינת ישראל, זה האינטרסים שלנו, זה לא אינטרסים מפלגתיים, אלה נכסים של מדינת ישראל,

להגיע לאיזה איזון שהוא לא, ואנחנו רואים את זה במקומות מסוימים באירופה. אנחנו רואים את זה במקומות מסוימים באירופה, את הנטייה הזאת. אנחנו לא יכולים לקבל את הדבר הזה. ואני אומר, אם אתם באמת,

ואני חושב שאלה העמדות שלכם, זאת אומרת אני חושב שאנחנו, הרוב הגדול, אולי לא סיעת מרצ, אולי לא חלק מסיעת העבודה, לא המפלגות הערביות, אבל הרוב הגדול של הבית הזה יכול להתאחד מאחורי העמדות שראש הממשלה הציג בנאום בפני שני בתי הקונגרס. במה אנחנו לא יכולים להתאחד מתוך הנאום הזה? ואנחנו הולכים לתקופה קשה מאוד. למה שלא נציג פעם אחת אחדות ישראלית מול אחדות פלסטינית וערבית? הרי אתם רואים מה קורה, אתם רואים את הברית בין ה"חמאס" לבין ה"פתח". וכשאתם רואים את הברית בין ה"חמאס" ל"פתח", אני שומע את כל הדוברים שלכם, אתם אף פעם לא אומרים מילת ביקורת אחת על הרשות הפלסטינית, כל הביקורת זה, ממשלת ישראל. היא אשמה שאין תהליך שלום, היא אשמה שהכול תקוע. הכול?

אני לא מדבר, יש כאלה שעולים עליכם בזה. שמעתי ביום שישי את עמרם מצנע,

סניגור גדול יותר מכם של הפלסטינים.

אני לא יכול להגיד, אתם לא מסנגרים על הפלסטינים בלהט שלו. אבל בכל זאת אתם לא אומרים מלה אחת, מה שאנחנו תמיד דורשים, מה שחבר הכנסת נחמן שי, עוד מעט הוא עולה, או סגן שר החוץ לשעבר מגלי והבה. כשהוא היה סגן שר החוץ היה דורש בכל מפגש מדיני בחוץ-לארץ, הוא היה אומר: תגלו איזון. גם היום הוא אומר את זה. אל תהיו פרו-ישראלים. תגלו איזון.

אז אני אומר,

חברי כנסת ישראלים, תגלו איזון בביקורת, בין הביקורת שלכם על ממשלת ישראל, שאתם אומרים שהיא סרבנית, לבין הפלסטינים שאתם יודעים ששנתיים לא באים למשא-ומתן, מציבים תנאי מוקדם אחרי תנאי מוקדם אחרי תנאי מוקדם, שהולכים וכורתים ברית עם ה"חמאס". מי שכורת ברית עם ה"חמאס" רוצה לבוא לתהליך שלום? אז אתם יודעים, אני הולך הכי רחוק לטובתכם, אתם יודעים שלא כל האשמה מוטלת לפתחה של

אני חושב שהיא בכלל לא מוטלת לפתחה, אבל אני הולך, מקל עליכם.

תציגו עמדה שיש בה איזון ויושר פנימי. אתה לא שומע את כולם, גדעון. יכול להיות, חבר הכנסת אדרי. אני בטוח שאם הייתי שומע אותך, אם אתה היית מציג את האי-אמון, לא היית אומר את זה בצורה הזאת. איך אתה יודע? אני אגיד לך את האמת, אני התחלתי בזה, נמצאת פה חברת הכנסת אברהם, היא לא היתה בראשית דברי, אני בטוח שאם הייתי נותן לך את נאום ראש הממשלה בפני שני בתי הקונגרס ואומר לך, תסמני במרקר צהוב את המשפטים שאת לא מסכימה להם, וקחי כמה זמן שאת רוצה, היה לך קשה. אתה יודע מה ההבדל. אני לא מדברת על הדברים האלה, אני מדברת על העובדה שלקח לו הרבה זמן, בזבז הרבה זמן, ולא רק זה, זה מלים כדרבונות בלי שום כוונה להוביל תהליך אמיתי. אתם כבר שופטים את הכוונות. עכשיו אתם לא מגישים אי-אמון על הנאום, עכשיו אתם שופטים את הכוונות. זו עובדה.

הבנתי, זה באמת דבר חדש. אני מציע לכם, מה שמנסים היום הפלסטינים לעשות במהלך חד-צדדי, מתוך זה שהם אימצו אסטרטגיה, כשהם לא רוצים תהליך מדיני כי הם רוצים להגיע להישגים מדיניים בלי לשלם את המחיר של הפשרה. וראש הממשלה אמר שהוא מוכן ללכת לפשרות מרחיקות לכת, אבל הם לא רוצים את זה כי הם לא רוצים להתעמת עם ה"חמאס", ויש להם השיקולים שלהם. יש גל של מהפכות בעולם הערבי. הם קונים את האופוזיציה, הם עושים קואופטציה של האופוזיציה לתוך השלטון. זה עניין פוליטי פלסטיני, ואתם יודעים שהפלסטינים הם הסרבנים בסיפור הזה. והם הולכים לעצרת האו"ם. האם זה לא הזמן להתאחד? כמו שאנחנו, כשאנחנו ישבנו בספסלים שאתם יושבים, והיינו קטנים יותר, והיתה מלחמה בלבנון, מלחמה, בוא נגיד, לכל אחד מאתנו היתה ביקורת על ההתנהלות של המלחמה, לא אמרנו מלה אחת. לא אמרנו מלה אחת, נתנו גיבוי מוחלט, יחד עם חברת הכנסת אברהם ניסחנו אז את הודעת הסיכום במושב הכנסת בפגרה, לתמוך בממשלת ישראל.

אנחנו עומדים במערכה. מערכה זה גם מערכה מדינית.

אותו הדבר ב"עופרת יצוקה", היינו תוך כדי מערכת בחירות, זה היה ינואר, ב-10 בפברואר היו בחירות. עשינו פוליטיקה? לא עשינו פוליטיקה בעניין הזה. גילינו גישה ממלכתית ונתנו גיבוי כי עמדנו במערכה. ואני אומר היום, אדוני השר, חבר הכנסת מולה, נראה לי שהשר לא מעוניין בקריאות הביניים האלה. אני אומר לכם היום, אל תעשו את העוול הזה למדינת ישראל. לי אין ספק שאנחנו נגבר עליכם גם במערכת הבחירות הבאה. למה אני אומר לכם את זה? כי אני רואה איך אתם מתנהלים, אז לי אין ספק בזה. אבל אני אומר לכם, אל תעשו את העוול הזה למדינת ישראל. בואו נעמוד ביחד כמו שאומה גאה צריכה לעמוד כשהאויבים שלה מטילים עליה, לא מצור ביטחוני, ברוך השם אנחנו יותר חזקים, מצור מדיני. בואו ביחד נמצא את הדברים סביב הנאום הזה של ראש הממשלה, עם מה שיש בו. אני יודע שהרוב הגדול שלכם חושב שהדברים הם נכונים ואמיתיים. ואז גם נוכל לעבור את התקופה הזאת, כי בסופו של דבר אלה דברים שהם יסוד היסודות. כל הדברים שנגע בהם ראש הממשלה, אלה דברים שהם האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, וכל ממשלה אחראית שתרצה לעמוד מתוך ראייה לאומית נכונה, תעמוד על אותם הדברים.

תודה רבה לך, אדוני השר. אם כן, אנחנו נעבור לדיון עצמו. ראשון הדוברים, חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. לאחר מכן, חבר הכנסת רוברט אילטוב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האזנתי בקשב רב לדבריו של שר החינוך. אני רוצה לומר לו, שלא צריך להטיף לקדימה ולהסביר לה מהי אחדות לאומית ואיך צריך להגן על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל ומהם האינטרסים של מדינת ישראל. אנחנו יודעים אותם, אנחנו שומרים עליהם. ובבוא הזמן, שלא כמו התחזית שלו, אלא כמו התחזית שלנו, גם כשיינתן לנו להחזיק את ההגה מחדש, נדע לנווט את הספינה הזאת יותר טוב. אני מבטיח לו. ונשמור על האינטרסים הלאומיים שלנו. דבר שני, אנחנו יודעים שגם לפלסטינים יש חלק בקיפאון. גם בעניין הזה עינינו רואות ואוזנינו שומעות. אבל יחד עם זאת, אנחנו מכהנים בכנסת הזאת כחברי כנסת מטעם ישראל ואנחנו בוחנים היכן עומדת מדיניותה של ממשלת ישראל מול הקיפאון הזה. אנחנו רוצים לראות את ממשלת ישראל יוצאת לדרך. אנחנו רוצים לראות פעולה מדינית שתכליתה לשבור את המצור שמטיל עלינו היום העולם. חברי חברי הכנסת, לראש הממשלה היה נאום מצוין בוושינגטון, בקונגרס. נאום מצוין, אי-אפשר לקחת ממנו את היכולות הרטוריות שלו, ואי-אפשר לקחת ממנו את היכולות בהכרת ארצות-הברית. אני מכיר בכך. אבל השאלה שאני שואל היא, לאן הוא מביא את היכולות האלה? מה הוא עושה עם ההישג שהיה לו? כיצד הוא נוטל את הגיבוי שהוא קיבל, שהוא קצת בעירבון מוגבל, אבל אני נותן אמון, כיצד הוא נוטל אותו כדי ללכת קדימה, כדי להביא את ישראל לחוף מבטחים? אני רוצה להציע פה הצעה קטנה, קטנה בלבד, שיכולה לסייע לנו במסע הדה-לגיטימציה שאנחנו עומדים בו. תסיר את המצור הימי מעזה. לא צריך יותר לצור על עזה. זה מגוחך, מפני שאנחנו במו-ידינו הקלנו בשעתנו על המעבר ביבשה. המצרים פתחו את המעבר היבשתי, תחילה לאנשים ואו-טו-טו גם לסחורות. כאשר אנחנו צרים על עזה מהים אנחנו חוטפים, ונחטוף, בדעת הקהל הבין-לאומית, שהוא מעריך אותה וכולנו מעריכים אותה, ולא נזכה לשום נקודות זכות. כל מה שהם רוצים להעביר בים, הם יוכלו להעביר בקרוב ביבשה, ואנחנו נישאר, כמו שנאמר, גם נאכל את הדג המסריח וגם יגרשו אותנו מהעיר, גם לא נוכל להתמודד עם הביקורת הבין-לאומית וגם כל מה שרוצים להכניס לעזה,

צריך לפתח מנגנונים כדי למנוע הכנסת חומרי חבלה ואמצעי לחימה וטילים לעזה. מוכרחים לחפש דרך וצריך למנוע יציאה וכניסה של מחבלים ושל טרוריסטים לעזה, גם את זה צריך, אבל האמצעים הנוכחיים מיצו את עצמם. אם ראש הממשלה באמת רוצה לגלות מנהיגות, באמת רוצה ללכת קדימה, הוא צריך ביוזמתו להסיר את המצור הימי, לנהוג בעזה כמו שנוהגים בתנועות ימיות אחרות במזרח התיכון, בים התיכון. אפשר לעצור ספינות, אבל המצור הימי הזה מיצה את עצמו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לך, חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת רוברט אילטוב. ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. כבוד היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, מדי שבוע אנחנו רואים העלאת אותם הנושאים שהאופוזיציה החליטה להעלות בנושא המדיני ואנחנו חוזרים על אותן כותרות של הצעות האי-אמון. אני חושב שהכותרות האלה אינן במקומן. דווקא אחרי הנאום של נתניהו בקונגרס, הכנסת היתה צריכה לחזק את נתניהו. יש נושאים שהם גם במחלוקת פנימית, יש דברים שהימין לא אהב אותם, יש דברים שהשמאל לא אהב, אבל באופן כללי, אם להסתכל על ההצהרות ועל הנאומים, על הנאום עצמו, אין ויכוח שהיה הישג מדיני חזק מאוד בקונגרס האמריקני. אין מחלוקת, ראינו במו-עינינו, ואת העובדות אי-אפשר לטשטש.

דווקא פה הייתי מצפה מחברת הכנסת יושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני כן לתת חיזוק לראש הממשלה, בעת לא פשוטה, כאשר אנחנו באמת במתקפה בין-לאומית על מדינת ישראל, עם דה-לגיטימציה מאוד חריפה של מדינת ישראל. דרך אגב, הדה-לגיטימציה לא התחילה בקדנציה הזאת, אלא התחילה מפעולות שעשתה ממשלת ישראל בראשות אהוד אולמרט, והדה-לגיטימציה הזאת התחזקה בגלל פעולות, ודווקא אז האופוזיציה כן תמכה בממשלה. ואני חושב שהאחריות של האופוזיציה, דווקא במקרה הזה, חייבת להיות מאוד קשוחה, וכן עליה לתמוך בממשלה במהלך כזה, מדיני חשוב למדינת ישראל. פה לא מדובר על הממשלה, פה מדובר על אינטרס של מדינת ישראל. לכן אני חושב שבמקרה הזה יושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני עושה טעות

אנחנו דווקא שמענו הרבה מאוד חברים שלה, מהמפלגה שלה, שכן תמכו וחיזקו את ראש הממשלה. אני חושב שיש מצבים שבהם אין, לא צריכה להיות, מחלוקת, ימין או שמאל, צריך להתאחד,

כמו שהציע שר החוץ בנאומו בוועידת המפלגה. הוא הציע להתאחד, ששלוש המפלגות יתאחדו, להגיע לקונסנזוס רחב ככל האפשר וללכת על מהלך מדיני משותף, לא משנה פה אופוזיציה, קואליציה, חשוב להתאחד. במקרה הזה אני שוב אומר, אין, זה לא הזמן. מחכים לנו ימים קשים לקראת ספטמבר וזה הזמן של הכנסת להתאחד, אתה מכין,

לא לתקוף האחד את השני, להיפך, הכוח שלנו הוא באחדות. לכן אני מבקש לדחות את הצעות האי-אמון. אחרי שהרסתם כל חלקה טובה במשך שנתיים.

אני מזמין אתכם לשולחן שלנו, לשבת אתנו, לא חשוב קואליציה-אופוזיציה, לגבש מדיניות משותפת בנושא המדיני החשוב הזה וללכת הלאה.

תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנביא ירמיהו אומר: עיניים הייתי לעיוור ורגליים לפיסח אני. כמה עיוורון יכול להיות בכנסת הזאת? מה, אנחנו לא מסתכלים סביבנו מה קורה בעולם? העולם נמצא בתהפוכות, בתימן כבר "אל-קאעידה" שולט. יש למישהו ספק מה קורה בתימן? מסביבנו, אדוני, יש בעירה. כל המהפכנים, פרצופם האמיתי נחשף. ייתכן שעוד נקבל את קדאפי, שזו היתה טעות של המדינות שנלחמות נגדו היום, כי בסופו של דבר אנחנו נקבל את הקיצונים ביותר. מה שקורה בהתפתחות באפגניסטן, הכוחות האמריקניים מסולקים משם. יש כאן "אל-אומה אל-ערבייה", וזה לא משנה איפה הם, זו אומה אחת, אם בארץ-ישראל, אם בירדן, אם בתוניסיה, כולם אומה אחת ויש להם אמביציה אחת. איחדת את כולם כבר? כולם מאוחדים, תאמין לי, איפה שהם נמצאים. תראה, אדוני היושב-ראש, מה קורה במצרים. מי יודע מה מחכה לנו עם מצרים. יש שם משטר צבאי, עוד אין בחירות, מגבים את ה"חמאס" באופן מוחלט, אבו מאזן משתף פעולה עם ה"חמאס", ארגון טרור שמוקע אפילו בארצות-הברית, החוק האמריקני הרבה יותר נוקשה. אנחנו עוד יכולים להעביר את הכספים לאבו מאזן בשביל ה"חמאס", ולשחק את המשחק כאילו אנחנו לא יודעים ולא מבינים לאן הכסף הולך, אבל בארצות-הברית, החוקה שם ברורה, מכיוון ש"חמאס" הוא ארגון טרור, אי-אפשר להעביר כסף לפלסטינים. ברגע שהם חברו יחדיו, הם אחד. זה כמו ה"חיזבאללה" בלבנון. אנחנו כל הזמן מלקים את עצמנו. במקום לחזק, אדוני היושב-ראש, את ראש הממשלה, ולתרום באופן חיובי, אנחנו מנסים רק לנגח פה, אחד הנאומים היפים ביותר, שראש הממשלה, באמת, סוף-סוף אמר את הקווים האדומים של מדינת ישראל. אני רק יכול לומר משפט שמאוד צרם לי במה שחבר הכנסת

אני רוצה לומר לו שגם מזכ"ל האו"ם אמר שהם פועלים להפסיק את המשט של ה-IHH. הם קוראים למנוע את המשט הזה. גם ארצות-הברית, היא שותפה לעניין הזה. וחבר הכנסת אומר בעצם: מה אכפת לנו, אנחנו צריכים להיראות ג'נטלמנים, לתת למשט הזה לעבור. אז אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אם אנחנו ניתן למשט הזה לעבור, בעצם אנחנו צריכים להרים דגל לבן ולומר: אנחנו נכנעים לטרור. רק משפט אחד, ובזה אני מסיים. אני רוצה לומר לכם שאולי נלמד קצת מוסר ממה שקרה במדינות ה-8G, שריככו את עמדתן כלפי מדינת ישראל רק כי קנדה התנגדה לאזכור 1967. הם לא הסכימו למה שאובמה אמר. הצהרת מנהיגי מדינות ה-8G,

קוראים לישראל ולפלסטינים לשוב לשולחן הדיונים, רוככה באופן משמעותי, רק כי קנדה סירבה שגבולות 67' יצוינו בה.

לכן אני אומר, לפחות נלמד מאותן מדינות, שהן קצת, אוהבי ישראל. אני מצפה מהאופוזיציה, שבעצם מייצגת חלק גדול מעם ישראל, שלא משנה אם הם באופוזיציה או בקואליציה, צריך להבין שהמאבק שלנו הוא מאבק משותף. תודה רבה לחבר הכנסת

בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, מכובדי השר, עמיתי חברי הכנסת, הקשבתי לחלק מהנאומים, וגם לתשובה המאלפת של כבוד שר החינוך לחברי הכנסת, ואני רוצה להזהיר פעם נוספת: שלא יטעו אתכם מחיאות הכפיים של הקונגרס. זה קונגרס אינטרסנטי, בצל של בחירות, ותו לא. אתם עוד לא שכנעתם, כבוד ראש הממשלה וחבריו, את העם האמריקני, בוודאי לא את אירופה. החיפזון מהשטן, צוחק מי שצוחק אחרון. לא לצהול. אתם אמרתם: שלום עם עמים, צריך לדבר עם העמים, צריך להיות בסיס רחב, הבסיס הרחב הוא העם האמריקני ואירופה, שלא מובטח.

איך אני יודע שישראל סרבנית שלום, אדוני היושב-ראש? אני אגיד לך איך, פשוט מאוד, ואני מוכן להתווכח על זה עם מי שרוצה: היתה לנו ועידת חרטום, "שלושת הלאווים" של הליגה הערבית. מאז ועידת חרטום ו"שלושת הלאווים", באה היוזמה הסעודית ב-2008 באל-מדינה אל-מנוורה בסעודיה. התוצאה: ישראל הושיטה יד לשלום, ועידת חרטום אמרה לא. עכשיו הליגה הערבית יוזמת תוכנית סעודית-ערבית, נורמליזציה עם מדינת ישראל, 24 מדינות, כולל הממשלה הפלסטינית, שחתומה על זה. וישראל, עד הרגע הזה, בשתי הממשלות שלה, אפילו לא אמרה כן ליוזמה הסעודית. התוצאה הפשוטה, של היגיון בריא: ישראל סרבנית שלום. לא יעזרו כל הנאומים. חבר הכנסת נסים זאב, אני עונה לך בין היתר בזה, לכן הייתי רוצה שתיתן לי הקשבה. עכשיו נימקתי איך ישראל סרבנית שלום. אומר כבוד שר החינוך בשם הממשלה: הפלסטינים לא באים למשא-ומתן. שכחתם לרגע שהמשא-ומתן התחיל לפני 17 שנה? שכחתם שהיתה סחבת של ישראל 17 שנה? אה, אתם מתחילים לספור מהיום, את זה לא הבנתי. חברי האמיתי, שכני, השר לשעבר יעקב אדרי, הספירה מתחילה מהיום, או מאוסלו? אתה שואל את האיש שהממשלה שלו היתה מוכנה לעשות הסכם שלום. 95% מהנושאים היו כבר מסוכמים. תשאל את הממשלה הריקה הזאת, לכן אני אומר חד וברור: דברו אמת לעם שלכם. אתם צריכים, כדי לקדם שלום, מנהיג אמיץ. ישראל לא צריכה נואם טוב, היא צריכה מנהיג אמיץ שיאמר את האמת לעמו: תמורת שלום צריך להכריע בפשרה, פשרה הוגנת. לא עושים טובה, לא לפלסטינים ולא לערבים. עושים טובה לדורות הבאים של העם שלכם, ולחברה הישראלית כולה, שאנחנו חלק ממנה. נא לסיים. לכן אני מציע לכם, במקום נאומים וצהלה מיותרת, תתפכחו, ואולי יפה שעה אחת קודם, כבוד היושב-ראש.

תודה רבה לחבר הכנסת גאלב מג'אדלה. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הנושא המדיני, שעליו אנחנו דנים, הוא תמיד נכון, תמיד חשוב, אבל אני רוצה לגלות לכם סוד שכולכם יודעים: הוא לא פתיר. אני עוד זוכר את הנאומים שנאמרו על הבמה הזאת לפני 30 שנה, הייתי כתב צעיר, אמרת "לא פתיר" לא פתיר, בתי"ו. לא פתיר.

אנחנו חושבים שאתה גם היום צעיר. גם היום אני צעיר? לא כתב צעיר. צעיר ברוחך, אבל אני זוכר את אותם הנאומים, אותם נימוקים, אותם דיבורים, והארץ לעולם עומדת. אבל מה, השינוי הוא שמה שבשעתו אמרו תופיק טובי ומאיר וילנר, היום אומרים ראש הממשלה וראש האופוזיציה. אבל הדיבורים נשארו.

כי כמה שאני יודע, ואני לא יודע הרבה, הצד השני עדיין לא חושב שהוא חייב להגיע להסכם עם ישראל. עדיין יש תקווה לחזור לגבולות 48', ולכן כל מה שאנחנו מדברים פה יהיה חבל על הזמן, ואני לא רוצה לבזבז את זמנה של הכנסת. אני רוצה לדבר על דברים שאנחנו כן יכולים לפתור, וזה דווקא בתוך המדינה עצמה. הבעיה המרכזית של מדינת ישראל היא בשלושה מלים, הדיקטטורה של הביורוקרטיה. שלוש מלים. שלוש מלים. שלוש מלים. אבל איך ידעו שהוא חרדי אם הוא יגיד "שלוש"?

הוא מהתקשורת. איך ידעו שאני חרדי אם אני אגיד "שלוש" במקום "שלושה"? אז ברוך השם יש לי כמה סימנים שאני חרדי. חשבתי שאתה תגיד: דיור, רווחה וגיור,

שלוש הבעיות האלה, וכל הבעיות האחרות, אני עכשיו עדיין תחת הטראומה של הדיונים על המים,

כל הבעיות של המדינה, הייתי מתמצת אותן בשלוש מלים: הדיקטטורה של הביורוקרטיה. וזה בשעה שמדינת ישראל אומרת לעולם כולו שהיא מדינה דמוקרטית, שמעניקה זכויות אדם לכל אזרח, בלי הבדל דת וגזע. זה נכון שמדינת ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שבה האזרח יכול לצעוק, להפגין, להאשים ולהשמיץ, אפילו לערוך סרטים שמציגים את חיילי צה"ל בעזה ובשטחים כקלגסים. רק אתמול שמעתי את שרת התרבות בתקשורת, חוששני שזה היה היום, אפילו, אתמול.

שהיא עומדת ומתגוננת על זה שהיא החרימה אירוע שמראים שם סרט שמוציא את דיבת הארץ רעה, בתחנה הצבאית, שהיא יחידה צבאית. אז נכון שבעניין של חופש הדיבור, האזרח יכול לעמוד ולדבר ולצעוק אל הקיר כמה שהוא רוצה, אבל חוץ מזה, כשזה מגיע למעשה, כשאדם נקלע אל זרועות השלטון, אם הוא עומד לפני פקיד, אם הוא עומד לפני שוטר, אם הוא עומד בכל מצב שהוא צריך שירות אזרחי, שירות מן המדינה, הוא יכול לדבר אל הקירות. והציבור כולו סובל מזה, והציבור החרדי סובל מהאפליה ומהעוולות האלה יותר מכל ציבור אחר, מלבד האוכלוסייה הערבית. אני יכול למנות, אם היה לי זמן הייתי מונה, מלידה עד פטירה, את מערכת האפליות והעוולה שלפיהן מתייחסים פקידי השלטון, על כל זרועותיו, בראש ובראשונה נגד ילדי החרדים, שעצם לידתם נכנס בזמן האחרון לוויכוח ציבורי, אם צריך בכלל ילדים. השבוע הזמינו אותי לאיזה אירוע בקשר ליום ירושלים על שאלת הסכנה הדמוגרפית של החרדים בירושלים, לאן הגענו. ולמרות כל זאת, אנחנו מקווים שהיות שזה בידינו, יהיה אפשר לשנות. ואני אומר שאילו השכילה האופוזיציה להעניק לאזרח החרדי תחושה שהוא יכול להיות מחוץ לקואליציה, ייתכן שרבים מאתנו היו בוחרים לשבת באופוזיציה, ואולי אפילו לתת לאחרים לייצג אותנו בכנסת. אבל כאשר כל יום עולות גזירות וחקיקות חדשות נגד ה', נגד התורה, נגד שומרי התורה, אין לנו ברירה אלא להיות בקואליציה ולהצביע בעד הממשלה ששולטת בכל תחומי חיינו במדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת אברהים צרצור, בבקשה. מישהו לא היה,

אם אתה עוקב אחרי, אתה צודק, אבל מישהי לא היתה, לכן לא הקראתי את שמה. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, חבר הכנסת זאב דיבר על מה שנקרא "האומה הערבית". הוא אמר: אין עמים ערביים, יש אומה ערבית, ואני חייב להגיד לכם שחבר הכנסת זאב קבע עובדה שאנחנו מאמינים בה בכל לבנו. ולכן אני אומר לכם במלוא הכנות, המציאות שהאומה הערבית היום חיה בה היא תוצאה של קונספירציה שבאה לאחר הסכם סייקס-פיקו, שכולנו מכירים אותו. בצל מלחמת העולם הראשונה היו שיחות בין נציג בריטניה באותן שנים,

לבין נסיך סעודי, באותם ימים,

חוסיין אבן עלי. ההתכתבויות בין שתי הדמויות האלה נקראו בהיסטוריה המודרנית "מוכאתבאת חוסיין-מקמהון", התכתבויות מקמהון-חוסיין. ומה הבטיח הנציג של בריטניה באותן התכתבויות? הבטיח שאם אתם, הערבים, תקומו נגד האימפריה העות'מאנית, אנחנו מבטיחים לכם, ונעזור לכם, להקים מדינה ערבית בכל המזרח התיכון תחת שליטתך, כבוד הנסיך חוסיין אבן עלי. הוא שכח שבריטניה היתה חלק אינטגרלי של הקולוניאליזם המודרני, שיחד עם צרפת חתמה על הסכם סייקס-פיקו, שלפיו חילקו את המזרח התיכון בין שתי האימפריות האלה. המציאות שאנחנו חיים בה היום, 22 מדינות, תוצאה של אותה קונספירציה. ולכן, מה שאני רוצה לראות בעולם הערבי זה מדינה אחת, נשיא אחד, גיאוגרפיה אחת, פרלמנט אחד, ואם מדינה כזאת תקום במזרח התיכון, אני חושב שהיא תוכל גם לטפל בבעיה של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, ישראלי-ערבי, בצורה יותר מסודרת. היא לא תצטרך,

לשאת ולתת עם ממשלות שמוגדרות סרבניות של שלום. היא תצטרך לטפל בסוגיה הזאת ישירות עם הבוס של מדינת ישראל, עם הפטרון של מדינת ישראל, דהיינו ארצות-הברית. אם יהיה ביכולתה של המדינה המיוחדת הזאת להשתמש בכל כלי הלחץ הנמצאים בשליטתה, היא יכולה להשיג את ההישגים האדירים והכבירים והנדירים בלי אפילו לירות כדור אחד לכיוון של מאן דהוא, וזה יהיה לטובת המזרח התיכון כולו, וזה יהיה גם לטובת היציבות והשלום הבין-לאומי, בכל העולם.

מי שחושב שהמהפכות הערביות היום יכולות להזיק למדינת ישראל, טועה טעות מרה. המהפכות האלה יכולות להביא לשלטון שליטים דמוקרטיים, להקים משטרים דמוקרטיים שיבססו שיטה של פעולה המושתתת על קובץ של ערכים ומוסר שיעזור במידת האפשר להקים מזרח תיכון תרבותי יותר מאשר מזרח תיכון שחי מתחת לחרבות, וזה הדבר שחבל.

תודה רבה לחבר הכנסת אברהים

חבר הכנסת אריה אלדד, ואחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כולנו מודעים לקשיים הכלכליים של שר הביטחון שלנו, אנחנו יודעים כמה קשה לחיות ממשכורת אחת, ולכן אנחנו עדים לתופעה שהוא בחר בעיסוק נוסף ובשעות הפנאי שלו הוא עוסק בחיזוי רעידות אדמה והוא מנבא לנו רעידת אדמה, או צונאמי בעקבות רעידת אדמה בים, שיגיע בספטמבר. הוא שם לעצמו ואינני יודע פה אם זו תחזית או אג'נדה, להגדיר שמדינת ישראל צפויה לדברים איומים ונוראים בספטמבר, כי כל העולם יקום עלינו אחרי שהמדינה הפלסטינית תכריז על עצמה. אז בא ראש הממשלה לקונגרס האמריקני, וזכה באמת לקבלת פנים שאינני זוכר רבות כמותה עם תמיכה גורפת מקיר לקיר, וקמו וישבו וקמו וישבו, וההישג המדיני הראוי לציון הזה, ואתם יודעים שאני לא מכביר שבחים על ראש הממשלה שלנו, הוא רחב חשיבות, משום שעכשיו ברור לכול, גם לחוזי תחזיות רעידות האדמה, שהנשיא אובמה לא יכול לעולל למדינת ישראל כל מה שהוא היה רוצה לעולל לנו, כיוון שהקונגרס אתנו, וזה חדשות טובות. אבל ראש הממשלה זכה למחיאות כפיים ולהערכה הנלהבת ביותר של הקונגרס דווקא כשהוא דיבר על כך שעם ישראל לא יכול להיות כובש בארצו, שלא נכניס אף פליט ערבי לישראל ושירושלים תישאר מאוחדת. כשהוא דיבר על הדברים האלה, אם יכולנו למדוד את עוצמת מחיאות הכפיים, אלה היו מחיאות הכפיים הרמות ביותר. ואינני זוכר, ואולי אוזני מטעות אותי, מחיאות כפיים כשהוא אמר שלעת שלום, אם יהיה דבר כזה, אנחנו נותיר יישובים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. באמת אינני זוכר. תקנו אותי אם אני טועה, אבל אינני חושב שהקונגרס האמריקני הריע בתשואות לדבר הזה.

ההכרזה הזאת לא היתה דרושה על מנת לגייס את הקונגרס האמריקני לתמיכה בנו מול הנשיא אובמה. ברור שלנשיא אובמה נאומו של ראש הממשלה לא היה טוב. לא מצא חן בעיניו כל מה שהוא אמר שם. בוודאי לא מצא חן בעיניו שהוא מגייס את הדמוקרטים והרפובליקנים. למה האיש שאמר, מי שאומר כן למדינה פלסטינית אומר לא למדינת ישראל, וחוזר ואומר את הדברים בהתלהבות ובשכנוע ממש כמו הדברים שהוא אמר בפני הקונגרס האמריקני לפני שבוע, למה האיש הזה צריך לבוא ולהגיד כן למדינה פלסטינית? איפה זה שם אותו? בתור אחד שאומר לא למדינת ישראל?

תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אומרים שיותר מ-30 פעם עמדו על הרגליים בקונגרס על-פי מיטב המסורת של רודנות שרוצה להלל את אורחיה. הרודנות האמריקנית, שרוצה להמשיך לשלוט על העולם, נלהבת מביצועי השוטר שממלא אחר הוראותיה ואחר האינטרסים הגלובליים שלה. אני אומר לראש הממשלה מברוכ שהוא קיבל את תהילת מפעיליו. בסופו של יום,

אשר חיים כאן ובאזור הזה, ואנחנו נמשיך לחיות כאן, ואנו, עמי האזור, לא יהודים, לא ערבים, לא פלסטינים ולא ישראלים, לא רוצים: לא למות ולא להמית בשירות ארצות-הברית. נאום נתניהו הוא נאום מצדה של ראש ממלכת ספרטה. הוא נאום הכיבוש ונאום ההתגרות בהיסטוריה. הוא נאום ההליכה עם הראש בקיר. זהו נאום באמריקנית רהוטה, אבל נאום של אנאלפבית בכל מה שקשור לשפת האזור, האזור הזה, שמתחדש מדי יום ושהעמים בו החליטו לקחת את ענייניהם לידיהם. נתניהו מוביל את האזור כולו, כולל אזרחי ישראל, להתנגשות נוראה. ההיסטוריה החדשה אינה יכולה ואינה מסוגלת לקבל מציאות של עם של עבדים, העם הפלסטיני, עם שמנושל מאדמתו ומזכויותיו, עם שמנושל מהציוויליזציה ומהחירות. לכן, אדוני היושב-ראש, אני בטוח שבסופו של תהליך העם הפלסטיני ישיג את חייו במדינתו העצמאית על אף הכיבוש. השאלה היא מה יהיה המחיר על-פי המתווה של נתניהו המגובה מארצות-הברית. אנו, הערבים והיהודים, אזרחי ישראל, נאמר לא לנתניהו וכן לחיים, נאמר לא להתנחלויות וכן למדינה הפלסטינית. אנחנו נאמר כן לגבולות 67' כגבולות של שתי מדינות שירושלים תהיה בירתן, של פלסטין ושל ישראל. ביום השנה לכיבוש אנו, יהודים וערבים, נצא ונצעד, ב-4 ביוני, ברחובות תל-אביב על מנת שנקרא: הקץ לכיבוש וכן למדינה פלסטינית. לא לנאום מצדה של ראש ממלכת ספרטה, אלא כן לשלום ישראלי-פלסטיני. אנחנו נדרשים, כל שוחרי השלום נא לסיים. לצאת באותו יום כדי לתת את התשובה, תשובת החיים לנאום המוות של נתניהו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך. אדוני, אני לא רוצה לדבר על פצצת הזמן המדינית שעלולה להתפוצץ לכולנו בפרצוף בעוד כמה חודשים, אלא על פצצת זמן אחרת שנוגעת לכל אחד מאתנו, פצצת זמן חברתית.

דיון שיזם יושב-ראש הוועדה לעובדים זרים, חבר הכנסת יעקב כץ, עמיתי, והוא נגע במצבם של חולים סיעודיים, קשישים ונכים שמטופלים על-ידי עובדים זרים. בוועדה הזאת נחשפה עובדה שהיתה ידועה, אבל באמת כששמענו את העדויות על כך, שמהרגע שחולה קשיש, נכה, מקבל עובד זר, ושניהם סגורים יחד באותה דירה, איש אינו מבקר אותם. עוברים חודשים על חודשים, כשאותו זקן, לפעמים לא תמיד בכישורים מלאים, ואותו עובד זר או עובדת, בלי לדעת שפה ובלי שום הכנה, תקועים באותה דירה בלי שום ביקורת ובלי שום פיקוח. המדינה שלנו, אדוני היושב-ראש, לקחה את כל התחום הזה, של סיעוד, של טיפול בקשישים, של טיפול בנכים, העבירה אותו לחברות פרטיות, והכול נופל על אותם עובדים זרים, שסגורים עם הקשישים,

עם החולים, באותן דירות. ורק לחשוב, היו שם עדויות מאוד קשות על מקרים שבהם העובדת הזרה,

קמה בבוקר ונוטשת את המטופל, או עדויות אחרות, של עובדים זרים, על התעללויות והטרדות, או עדויות של שניהם יחד. ולמה הדברים האלה קורים? כי אף אחד לא טורח לבוא ולבדוק, וזה דבר כל כך, באמת, בלתי מתקבל על הדעת, כשחשמלאי בא אליך הביתה ועושה איזה תיקון קטן, הוא צריך רשיון, הוא צריך ללמוד. פה אנחנו לוקחים חולים, אנשים שזקוקים לתרופות, לטיפול סיעודי, נותנים להם עובדת, נאמר מהפיליפינים, צעירה, שלא עברה שום הכשרה, ואף אחד לא בודק מה קורה שם.

לפי הנחיות הביטוח הלאומי, אותן חברות פרטיות צריכות פעם בחצי שנה, שזה ממש לא מספיק,

פעם בחצי שנה לשלוח מישהו כדי לבדוק מה קורה עם אותו זקן ועם אותה עובדת זרה. אותו בודק, הוא הרי מקבל את המשכורת שלו מחברת הסיעוד הפרטית, לכן בדרך כלל הדוחות האלה הם ככה, מה שנקרא "מכובסים". ואז אנחנו עומדים מול גל בלתי נסבל של תלונות קשות ביותר, של קשישים, של נכים, של חולים סיעודיים, שעומדים בפני מצבים בלתי אפשריים.

רבותי, זה לא קורה על הירח, וזה לא קורה בארץ אחרת, אנחנו כולנו נהיה שם, יש לנו הורים כאלה, יש לנו סבא וסבתא כאלה, אנחנו בעצמנו אולי עוד מעט נגיע למצב הזה. החברה שלנו בישראל מזדקנת, תוחלת החיים הולכת ועולה, ופשוט, כשאתה מסתכל, הדברים שנחשפו היום היו קשים מנשוא. אני אומר כאן, שאם הממשלה חושבת שלאורך זמן יהיה אפשר ככה פשוט להיפטר מכל עניין האחריות לאותה אוכלוסייה שהולכת וגדלה במדינת ישראל, להפיל הכול על עובדות מהפיליפינים, בלי שום פיקוח, בלי שום אחריות, זה פשוט דבר שלא יכול לבוא בחשבון. אני רוצה לומר שבוועדה לעובדים זרים אנחנו עוסקים בעניין הזה, ואני מברך את חבר הכנסת כץ שלקח על עצמו להוביל את זה. אני אעשה את זה אחריו, אני אמשיך את זה, כשאקבל ממנו את ראשות הוועדה, כי הדבר הזה הוא תעודת עניות, עזבו, זה באמת, הדברים שנחשפו הם קשים מנשוא, תעודת עניות לחברה שבכלל רוצה להתקרא חברה אנושית.

תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה. אחריו, הדובר האחרון, חבר הכנסת כרמל שאמה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, נתניהו ראש הממשלה הפך את הקונגרס לקונגרס הציוני הראשון, אפשר לקרוא כך לבית-הנבחרים האמריקני, ואני רואה את התגובות כאן, לא סולחים לנתניהו על הרבה דברים, אבל בעיקר לא סולחים לו כשמשהו מאוד מצליח לו. מצליחים כל מיני דברים קטנים, גדולים. הנאום הזה נתפס בעולם המערבי לפחות, וגם כאן, בישראל, כהצלחה מאוד גדולה. כי נתניהו, למרות כל ההפחדות ששמענו מראש, עמד מול נבחרי הציבור האמריקנים, ואמר להם כמה אמיתות, בצד גם דברים אחרים, שכאן זוכים לנחרות בוז, אבל שם, כשהוא מדבר על ארץ-ישראל, ארץ אבותינו, והמוני האמריקנים שאולי לא יודעים איפה זה בדיוק גוש-עציון ואיפה זה חברון, ואיפה זה שכם, קמים ומוחאים כפיים, אז כאן אנשים עומדים צרי עין וקפוצי גבות ואומרים: אה, באמת, זה כבר מוגזם, 30 פעמים לקום? הם לא סולחים לנתניהו שהוא נשמע משכנע שם, לפחות באנגלית, בעברית הוא לא משכנע אותם, באנגלית הוא נשמע משכנע, אז לא סולחים לו על זה. אפילו כועסים על האנגלית, שהיא טובה מדי. גם אני כועס על כמה דברים שנתניהו אמר. אותי מכעיס מאוד שראש הממשלה אומר שיהיו התנחלויות שיישארו מחוץ לגדר, מחוץ לגבולה של מדינת ישראל. אני סומך על זה שלא יקרה שום דבר בסוף, כי הוא לא מתכוון באמת, או כי הם, הפלסטינים, בוודאי לא יסכימו למה שהוא מסכים. לא מתכוון

אז, זה באמת העניין. אבל אני לא יכול לסמוך על זה שאני לא סומך עליו. יכול להיות שבסוף הדיבורים הללו יהפכו למעשים, כי מה שעלול לקרות עם ההבטחות והמלים של הליכוד, שהוא כרגע אומר ולא מתכוון, אבל במשא-ומתן על ההתניות שלו הוא ייסוג מהן ויוותר, על האמירה הנפלאה שהוא אמר, שהוויכוח הוא לא על המדינה הפלסטינית אלא על קיומה של המדינה היהודית, שאני מזדהה עם זה מאוד, אפילו שאני מתווכח גם על קיומה של מדינה פלסטינית, אבל נתניהו כבר אמר שהוא רוצה מדינה פלסטינית, שתי מדינות לשני עמים, אז על האמירה הזאת שהוויכוח הוא על המדינה היהודית, עם זה אני מזדהה. השאלה היא אם נתניהו של עוד שנה ועוד שנתיים, הוא יזדהה עם זה, או שעל ההתניות הוא יוותר, ואנחנו נישאר עם ההבטחות שיישובים יהודיים וישראליים יישארו מחוץ לגדר הגבול. אבל אני אסיים רק ואומר,

זאת היתה, לפחות לרגע אחד של נחת היתה פה הצלחה דיפלומטית. העולם ראה שהאמריקנים תומכים בנו. אבל פה לא סולחים גם על ההצלחה הזאת. רק האמריקנים. רק האמריקנים,

של 300 מיליון אנשים, שהיא המעצמה הגדולה בתבל. נכון. לוב לא תומכת בנו, וסוריה לא, ומצרים לא, ועוד כמה ארצות לא, ובעצרת האומות המאוחדות לא תומכים, חבר הכנסת אגבאריה,

אבל האמריקנים כן תומכים. ואני אומר, היה נאום טוב, מה אתם רוצים, לפחות נאום טוב ומחיאות כפיים קיבלנו, בואו נפרגן לראש הממשלה לפחות את זה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי אורבך. חבר הכנסת כרמל שאמה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אנחנו ניצבים כאן כמה ימים אחרי חזרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו משליחות שאפשר להגיד שהיתה סוג של שליחות היסטורית, לפחות בטווח הזמן שאנחנו חיים בו. אדם סביר ונורמלי, שעקב אחרי ההתרחשויות, אם תספר לו שמה שחיכה בפרלמנט הישראלי לבנימין נתניהו ראש הממשלה כשהוא חזר זה חמש הצעות אי-אמון, חמש הצעות אי-אמון לא על המצב הכלכלי או על המצב החברתי, על המסע המדיני שלו, שאי-אפשר להגדיר אותו כפחות ממושלם. הרי כל דבר שעשה ראש הממשלה, בניגוד לכל הציפיות,

של בידוד, של צונאמי מדיני, של התנגשות חסרת תקדים עם הממשל בארצות-הברית, הכול ראש הממשלה עשה בתזמון ובמינון הכי נכונים והכי מדויקים.

בעיקר סיעת קדימה באופוזיציה הופכת להיות מיום ליום לאופוזיציה שאין לה מה למכור לעם. אין לכם בעצם באמת מה למכור לעם. הרי למה אתם מתנגדים? במה אתם מביעים אי-אמון? באיזה אמירות של ראש הממשלה בקונגרס? זה שהוא אמר ירושלים מאוחדת? אתם נגד ירושלים מאוחדת? תגידו את זה לציבור. ואם אתם לא נגד ירושלים מאוחדת, אז על מה הביקורת? זוהי שאלה פשוטה.

כשהוא אומר שבעיית הפליטים הפלסטינים היא לא בעיה של מדינת ישראל, וכמו שאנחנו פתרנו את הבעיה של הפליטים היהודים ממדינות ערב בתוך שטח מדינת ישראל, כך צריך לפתור את בעיית הפלסטינים בתוך שטח, אם תוקם, מדינה פלסטינית, אתם נגד זה? אתם רוצים לייבא פליטים לתוך מדינת ישראל? תגידו את זה לציבור בישראל. על זה אתם מצביעים בו אי-אמון? נקודה שלישית שראש הממשלה אמר, ואני חושב שאין לכם עליה מחלוקת, או שאתם לא יודעים באמת מה אתם רוצים, כשהוא אומר, אני לא אדבר עם ארגון טרור כמו ה"חמאס", ובעצם מיישר,

קו ונורמה בדיוק כמו שארצות-הברית נוהגת, אז בגלל זה מביעים בו אי-אמון? כשהוא אומר ודורש, דבר בסיסי,

ראש ממשלת ישראל, ראש ממשלה מטעם הליכוד, הוא אומר: הוויכוח הוא לא על המדינה הפלסטינית, אני לא מתווכח על המדינה הפלסטינית, על הצורך בה או על הקמתה, אני מתווכח על הזכות של מדינת ישראל, של עם ישראל לבית יהודי בארץ-ישראל, האם גם הזכות הזו ניתנת אצלכם לערעור? אז בבקשה, תגידו את זה לציבור. כשהוא אומר שהאסלאם הקיצוני מאיים על העולם ושאירן גרעינית היא סכנה קיומית לישראל, אז אני שואל: גם בזה יש לכם מחלוקת? אני עד עכשיו לא הבנתי על מה בדיוק המחלוקת. אני לא מדבר על הסיעות הערביות. אני מדבר על סיעת קדימה. אני אתן לך עוד דקה, כי אני התחלפתי באמצע ואני לא יודע כמה הפריעו לך, אז יש לך עוד דקה. לא הפריעו לו. הפריעו מאוד, זה שאתם לא מפריעים זה מפריע לי. זה גם סוג של הפרעה.

שובב. כשראש הממשלה נואם מול הקונגרס והסנאט ובעצם מול כל העולם הפוליטי והמדיני, ואומר בצורה ברורה: פתרון הקבע הוא שתי מדינות לשני העמים, במה קדימה חושבת אחרת? על מה האי-אמון? לא, באמת, אני מנסה להבין. אני רואה את הכותרת: אי-אמון במדיניות נתניהו ובנאומו מול הקונגרס. עברתי על כל הנאום שלו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. חוץ מזה שאתה כל פעם רואה שזו היתה מלאכת מחשבת, על מה אתם חולקים עליו שם?

אז לא שמעתי צעקה מכם שאתם חולקים על ירושלים מאוחדת. לא שמעתי מכם צעקה שאתם חולקים על כך שהפליטים הפלסטינים צריכים להישאר בפלסטין, אם תקום. לא שמעתי מכם שאתם בעד להידבר עם ה"חמאס", שראש הממשלה אומר, לא לדבר עם ה"חמאס".

נא לסכם. נא לסכם? אחרי שהוספת לי דקה? אחרי שהוספתי לך, בלי לספור את השבתות והחגים שהוספתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לכן, חברי מסיעת

כל הצעות האי-אמון האחרות עוד איכשהו אפשר להבין ולבלוע אותן. את האי-אמון שלכם? אין לכם מקום באופוזיציה. אתם אופוזיציה שאין לה מה למכור. אתם לא יכולים להגיד באמת את מה שאתם מאמינים.

תודה רבה לחבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן. כבוד שר החינוך בשם הממשלה מבקש לסכם את הדיון ונעבור להצבעות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התקיים דיון אשר מתוכו יכולנו ללמוד את הבדלי הגישות בבית לתוכן נאומו של ראש הממשלה. היה בדברים,

גם קודמי וחברי לסיעה, חבר הכנסת שאמה ציין, שלאמיתו של דבר, כאשר אנחנו מדברים על מפלגת האופוזיציה הראשית, היא לא הצליחה להצביע על איזשהו יסוד מיסודות נאומו של ראש הממשלה בוושינגטון שעליו היא חולקת. ואני חייב לומר שזה לא פשוט,

מערב הנאום, כאשר ישבתי באולפן עם חבר הכנסת מופז, כבר מאז ניסיתי להבין במה חולקת קדימה על תוכן הנאום, וככל ששמעתי יותר דוברים התקשיתי יותר להבין את הטיעון. כאשר אנחנו מגרדים את הכול, אנחנו נשארים עם אמירה, שאמרה אותה גם היום בקריאת ביניים חברת הכנסת אברהם ואמרו אותה אחרים, ראש הממשלה לא מתכוון. זאת אומרת אנחנו, אדוני היושב-ראש, עוסקים בתחום הכוונות הנסתרות מהעין, שאינן גלויות לנו, אולי גלויות לקדוש-ברוך-הוא, ולא בתחום העמדות, ההשקפות המדיניות אשר מובעות בריש גלי, בשער בת רבים. אם אנחנו מדברים על תפיסת עולם שהוצגה כאן, למשל, על-ידי חבר הכנסת אילן גילאון, אז חבר הכנסת אילן גילאון אמר ביושר את השקפתו, שהיא תפיסת תנועתו, מה הבעיה בקווי 67'? הוא שאל את זה בצורה כל כך כנה. אני משוכנע שזו השקפתו. אבל אני מזכיר לבית שכל ממשלות ישראל מאז מלחמת ששת הימים, לא היתה ממשלה אחת, אדוני היושב-ראש, שבאה ואמרה: אני מקבלת את קווי 67'. נהפוך הוא. גם ממשלות שמרצ היתה חברה בהן, מעולם לא באו והצהירו: אנחנו מקבלים את קווי 67'. אפשר למצוא, אולי, בדוחק, חריג אחד לכלל הזה, והוא העמדות שהוצגו בחדר סגור, ולא היו בזמן אמת בידיעת הציבור או בידיעת הבית הזה, או קיבלו את אישור הממשלה או הכנסת, על-ידי ראש הממשלה אהוד אולמרט, שלאחר התפטרותו, ממש בימים האחרונים של כהונתו, הציג עמדה כזו, הכוללת למעשה חילופי שטחים של 1 על 1, ולמעשה מקבלת את אותו עיקרון. אבל הוא מעולם לא היה דבר אשר ממשלה כלשהי או כנסת כלשהי אשררה, ומעולם לא היתה זו עמדה שהציבור הרחב תמך בה במערכת בחירות, ואמר: אנחנו בעד חזרה לקווי 67', אלה גבולות בטוחים. כל מה שעשתה מדינת ישראל מאז מלחמת ששת הימים, וכל הפרשנות, חבר הכנסת בר-און, להחלטה 242 של האו"ם היתה הבחנה בין נסיגה משטחים לבין נסיגה מהשטחים. ראש הממשלה בנאום בר-אילן, זה לא היה, הוא לא נאם בהודעה מדינית, שום דבר מכל מה שהוא אמר עד היום לכנסת מאז היבחרו, לא הביא להצבעה בכנסת,

חבר הכנסת בר-און, אתה כאדם שהוא בעל ידע בתחום המשפט הקונסטיטוציוני גורס ברצינות שכל נאום מדיני, שהוא לא בגדר הסכם, ראש ממשלה צריך להביא לאישור הכנסת? הכנסת כל שבוע,

אתם באים, הסיעה שלכם באה, מציעה הצעת אי-אמון בעקבות נאום מסוים,

בעקבות נאום מסוים, אז הבית בידו ובכוחו, גם, חבר הכנסת בר-און, לא שומעים אותך. אתה לא באמת מאמין שאני טועה. אתה לא מאמין שאני יכול לראות. לא מאמין, אני רוצה לומר ליושב-ראש הכנסת, אני חושב שאדוני יכול לסכם. הכנסת, על-פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, גם זה לא דבר סטטוטורי, מצביעה או צריכה להצביע על הסדרים מדיניים שיש בהם ויתור על שטח מהשטחים שאנחנו מחזיקים בידינו, לרבות שטחים שלא הוחלה עליהם ריבונות ישראל. היום יש לנו גם חוק משאל עם שעוסק בחבלי ארץ שהוחלה עליהם הריבונות הישראלית. אבל ודאי שאין כל חובה שבדין, שבחוקה, להביא לאישור הכנסת נאום כזה או אחר. אבל כל מי שעקב אחרי מה שקרה במדינה מאז נאומו של ראש הממשלה, יודע שהציבור הרחב תומך בדברים האלה. אני אפילו אסתכן ואומר שהרוב הגדול של מצביעי קדימה, שהיא מפלגת האופוזיציה הראשית, אולי לא של המפלגות הערביות, אולי לא של מרצ, אולי אפילו לא של העבודה, אבל בוודאי הרוב של מצביעי קדימה תומך באותם עקרונות, תומך בנושא של אחדות ירושלים, תומך בשלילת, אני מבקש מכל חברי הכנסת לשבת, שכן מייד לאחר שיסיים השר את נאומו אנחנו נעבור להצבעות. תומך בהתנגדות להכנסת פליטים לתוככי ישראל. ומשום כך,

אדוני היושב-ראש, מאחר שהציבור הרחב תומך בעמדות האלה, אני מציע לכנסת לדחות את הצעות האי-אמון שהוגשו בעניין זה. תודה רבה לשר החינוך אשר השיב על הצעות האי-אמון, חמש במספר, והשיב בשם הממשלה. אנחנו נעבור עכשיו להצביע על כל הצעת אי-אמון לחוד. יש לנו חמש הצעות. נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעות. השר לנדאו, נא לשבת. רבותי חברי הכנסת, הצעת האי-אמון הראשונה היתה הצעת אי-אמון של סיעת קדימה, אשר נומקה על-ידי חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, ונושאה: נתניהו מוביל את ישראל לבידוד מדיני. נצביע על הצעת אי-אמון זו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הצעת סיעת קדימה

אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 37, בעד, 45 נגד, אחד נמנע. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעת קדימה, שנומקה על-ידי חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון של סיעות העבודה ומרצ, שנומקה על-ידי חבר הכנסת אילן גילאון, וכותרתה: המצב המדיני לאור נאומו של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו בקונגרס. רבותי חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הצעת סיעות העבודה מרצ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 34 בעד, 47 נגד, אחד נמנע. אני קובע שהצעת האי-אמון לא נתקבלה. אני לא יודע מי נמנע. נמנע חבר הכנסת אלדד. חשבתי שמא טעות נפלה אצל אחד המכשירים.

הצעת האי-אמון שנומקה על-ידי חבר הכנסת אילן גילאון, של סיעות העבודה ומרצ, לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון השלישית, של סיעת רע"ם-תע"ל, שנומקה על-ידי חבר הכנסת מסעוד גנאים, בכותרת: ממשלת נתניהו קוברת את תהליך השלום ומגבירה את הקרע עם האוכלוסייה הערבית הישראלית. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? הצעת סיעת רע"ם-תע"ל להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 30 בעד, 49 נגד, אין נמנעים. אני קובע שגם הצעת האי-אמון של סיעת רע"ם-תע"ל, שנומקה על-ידי מסעוד גנאים, לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת האי-אמון של סיעת האיחוד הלאומי, שנומקה על-ידי חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בכותרת: דבריו של ראש הממשלה בנאומו בקונגרס האמריקני. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

הצעת סיעת האיחוד הלאומי להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

רבותי חברי הכנסת, 27 בעד, 46 נגד, וארבעה נמנעים. אני קובע שגם הצעתה של סיעת האיחוד הלאומי, שהוצגה על-ידי חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון של סיעת חד"ש, שנומקה על-ידי חבר הכנסת דב חנין, בכותרת: סרבנות השלום של ממשלת נתניהו. רבותי חברי הכנסת, נא

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצעת סיעת חד"ש להביע אי-אמון

30 בעד, 49 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו נעבור לאזכרה לחברנו חבר הכנסת והשר לשעבר זאב בוים. הרעיה עדנה, אמו של זאב, חנה, הילדים, נטע ובעלה מוזס, טלי ובעלה שלמה, יערה ובעלה יובל, דני ואשתו שלומית, איתי ואשתו מדלן, עידו וליבי, הנכדים,

דרור, מעיין, אמרי,

יואב, מיקה, אלונה, נועה ויונתן, האחות רחל והאח אלי, בני משפחה, חברים ומוקירי זכרו של זאביק, לפני כחודשיים ימים הלך לעולמו בטרם עת אחד מחברינו המוערכים והאהובים, הלוא הוא חבר הכנסת והשר לשעבר זאב, זאביק, בוים, והוא בסך הכול בן 67. נכבד בבקשה את זכרו בקימה.

בני המשפחה, מכובדי, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, שרי הממשלה, חברות וחברי הכנסת, בני המשפחה היקרים, זאביק היה מן האנשים הנחושים, המקצוענים והשורשיים שידע הבית הזה. במשך חצי יובל, מאז התמנה לראש העיר קריית-גת, הוא היה שליח ציבור, ולפני כן מנהל בית-הספר התיכון בעיר, לתפארת העיר והחינוך. בחירתו לכנסת ברשימת הליכוד היתה טבעית ביותר, כמי שנולד וגדל במחוזות "ז'בוטינסקאיים". לאורך דרכו, משירותו בנח"ל, דרך פעילותו החינוכית בארץ ומחוץ לה, ועד כהונתו בכנסת, במשך כמעט חמש כנסות, וכמובן, כשר בממשלה, תמיד ראה לנגד עיניו את שולחיו ואת הערכים שלאורם גדל, גם כשהצטרף לליכוד, וגם אחר כך, כשבחר לעזוב את הליכוד. בכל דרך שבחר ללכת היתה אהבתו לארץ-ישראל לא יודעת גבול. הוא לא הפסיק כל חייו ללכת בשביליה, באתריה ובדרכיה, מתוך אהבה, מתוך ידע, מתוך עניין ומתוך ערגה. מאבקו העיקש, הצנוע ומעורר הכבוד, במחלת הסרטן, מבטא באופן הכואב והמר את דרכו ואת אישיותו, את השילוב בין אותו "תגר" הנחוץ לעתים לפעולות ציבוריות, לבין ה"הדר", שעליו הקפיד ברמה האישית, כמו גם בכבוד הזולת, ובכבוד לבר-פלוגתא. בשם הכנסת כולה אנחנו שולחים לכם, בני משפחתו, את תנחומינו. הוא היה איש רעים, ובלכתו איבדתי גם אני חבר אישי. זאביק היה דוגמה ומופת, בדרכו ובאישיותו, לנבחר ציבור הגון ומעורר הערכה, גם בקרב מי שחלקו עליו. מעולם, מעולם, גם כפוליטיקאי, לא היה מבטיח דבר אם לא התכוון להגשים את ההבטחה. תמיד פיו ולבו היו שווים, גם כאשר דעתו או אמירותיו לא נעמו לבני שיחו או לבר-פלוגתא שלו אשר ביקש לשמוע מה בפיו ומה הוא מבטיח או מסרב. בכנסת שימש חבר כנסת פעיל והתמנה לשר לאחר ששימש סגן שר הביטחון תחת שרביטו של שאול מופז כשר הביטחון, היה שר העלייה והקליטה ושימש שר השיכון. יהי זכרו של איש יקר זה ברוך. אני מזמין את כבוד ראש האופוזיציה. אדוני ראש הממשלה רוצה לדבר?

אני מזמין את ראש הממשלה לשאת את דבריו. איני מצוי כל כך בתקנון הכנסת בעניין הזה. חשבתי שאוכל להגיד כמה דברים בתמצית ושידידי בני בגין, השר בגין, ידבר בהרחבה. אני מבין שהדבר הזה איננו אפשרי, על כן אני רוצה לומר תמצית דברי, שאני חושב שהם מבטאים את רחשי הלב של כולם כאן. אני חושב שזאביק בוים היה בן-אדם למופת, הוא היה מחנך למופת,

שליח ציבור למופת. אני יודע שהליכתו טרם עת היא אבדה גדולה לכם, בני המשפחה. וכולנו ראינו את כאבכם ואת הדברים שאמרתם, באמת קורעי הלב והנוגעים ללב, בזמן ההלוויה, וגם אחריה, ואין מישהו שלא הרגיש את עומק כאבכם והזדהה אתו. אבל הליכתו של זאביק היא גם אובדן גדול לנו, חברי הבית הזה, אובדן גדול לכנסת ואובדן גדול לעם. זאביק היה איש העם ואיש הארץ, איש ספר, אוהב ישראל. אני חייב להגיד שגם כבר-פלוגתא תמיד שמר על הדר, תמיד שמר על דרך-ארץ, הוא תמיד נתן יחס של כבוד ותמיד זכה ליחס של כבוד. אני מצר על כך שאדם כזה, שבוודאי היה ראוי להמשיך לתרום למדינתנו ושהיה ראוי ליהנות מפרק זה בחייו, אני מצר על כך שהאיש הזה שהיה סמל לחיוניות,

הישראלי הגאה והפטריוט היהודי, שהוא לא קיבל את יתרת החיים שכולנו היינו מייחלים שיהיו לו, השנים שיהיו לו, אבל הזיכרון שלו הוא איתן ונצור בלב כולנו כמודל לחיקוי, כמופת. יהי זכרו ברוך. תודה לראש הממשלה בנימין נתניהו. אני מזמין את ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, לעלות ולשאת דברים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, משפחת בוים היקרה, שלמדנו מאז שנפטר זאביק גם להכיר אתכם יותר וגם להכיר את זאביק האחר, שאני לפחות פחות הכרתי כאן, דרככם ודרך החוויה המשפחתית שלכם. ביום שישי לפני שבועות ספורים נפגשנו, אוהביו של זאביק בוים, בבית-הקברות בבנימינה, לטקס גילוי המצבה. ובית-הקברות מוקף אילנות גבוהים, וזה היה יום באמצע האביב שבו קדרו השמים והעצים התכופפו מהרוח וכיסו ויצרו מעין בועה סביב בית-הקברות הזה, שבו ישבו אוהביו של זאביק ודיברו עליו, על חייו, בשבחו, ועל אהבתם אותו. ובפנים הקבר, האבנים שעדנה כיתתה רגליה כדי להשיג אותן בכל רחבי הארץ, כדי שיסמלו גם את החוזק שהיה בו כאדם וגם את רכותו בפנים, ומאחור דברי האהבה, "התשמע קולי", ומלפנים,

סמל בית"ר, שהיווה את כל אהבתו והווייתו של חבר הכנסת זאביק בוים ומאפייני דמותו, ולא רק קורות חייו, חבר כנסת ושר, אלא מאפייני דמותו מחנך ובית"רי. ובתוך הבועה הזאת שכיסו העצים נשמעו השירים שמסמלים את הגעגוע למה שזאביק היה, ארץ-ישראל הישנה והטובה. לא רק געגוע לימי בנימינה, אלא לימים שבהם בנימינה כמשל היתה ארץ-ישראל כולה. וזה קצת מוזר להגיד את זה היום, כי זאביק גדל בימים שבהם בנימינה עצמה וכל ההוויה הבית"רית ושל אנשי האצ"ל שם, של משפחתו, באופן מסוים חשה התנכרות מצד כל יתרת ארץ-ישראל,

כשמדברים על ימי בנימינה, כל אחד רוצה לחזור ולהיות במקום המיוחד הזה ומה שהוא מסמל, כי הוא הפך להיות ארץ-ישראל היפה של כולם. זאביק חסר היום לנו, לכולנו, בכנסת. קולו חסר. הוא תמיד היה אומר, כשהוא היה מבקש לדבר, או לומר דבר מה, הוא היה אומר: יש לי קול מיוחד שאפשר לשמוע בכל רחבי הבית הזה. לדעתי הוא גם השתמש במונח המוזיקלי המתאים לקולו, ואני לחלוטין לא מבינה בזה, אבל לא רק חסר הקול שלו, החזק והמרעים, אלא בעיקר תוכן דבריו, כי זאביק היה בית"רי בהליכותיו ומחנך בנאומיו, וגם כשרב את ריבה של הארץ הזאת, וגם כשביקש לחנך על-פי האידיאולוגיה שבה האמין, הוא תמיד עשה זאת במלה שנשמעת היום, כשמדברים בזאביק בוים, יותר מבכל הימים שבהם הכנסת הזאת שומעת את המלה "הדר" ההדר הבית"רי. ואולי כדברי ז'בוטינסקי שאמר שהבית"רי צריך להיות שקט בזעמו, כך זאביק ידע בקולו המיוחד ומתוך האידיאולוגיה והאמונה הפנימית הזאת לחנך באופן הבית"רי ביותר שמבטא את אותו "הדר" ולא רק את ה"תגר". וגם אל הבית הזה זאביק בוים התייחס בכבוד, בית-מחוקקים כפי שצריך להיות ולא מגרש משחקים פוליטיים, כפי שבחדר ישיבות הממשלה, גם כשהיה שר, תמיד חשב על טובת המדינה ולא רק על טובת משרדו הוא, כשהוא תמיד נאמן לכל החלטה שהיא החלטה דמוקרטית. משפחת בוים, רבים ביקשו לדבר היום באירוע הזה לזכרו של זאביק בוים, יכולתי לראות גם את חילופי הדברים הקלים שהיו בין רצונו של ראש הממשלה לנאום לבין הרצון של חבר הכנסת בני בגין, שלא לדבר על מה שקרה בסיעת קדימה לפני האירוע היום, כשמצאנו את עצמנו מתחלקים במעט דקות, כשרוצים לדבר עוד מחבריו, גם דליה איציק ראש הסיעה,

חבר הכנסת רוני בר-און, ועוד אחרים שאמרו: גם אנחנו רוצים לחלוק כבוד לזאביק ביום הזה. כשסיפרתי היום שאני אדבר בו, שאלו אותי האם אמרתי את כל אותם הדברים לזאביק בחייו. כתבת, עדנה, על המצבה: "התשמע קולי". אני לא יודעת אם הוא שומע אותנו היום, ובוודאי אנחנו לא תמיד אומרים לחיים בינינו את מה שאנחנו כה מיטיבים לומר לאחר שהם נפרדים מאתנו, אבל בגלל מחלתו של זאביק אני חושבת שהספקנו יותר מאחרים. אבל אנחנו רוצים לדבר בשבחו לא רק בשביל המשפחה, ולא רק בשבילו, אלא אנחנו רוצים שישמעו עליו ועל מה שעשה, ואיך היה כאדם, ואיך היה כחבר כנסת וכאיש ציבור, לא רק ציבור בוחריו בתוך קדימה, לא רק עבור ציבור בוחרי קדימה בקרב הציבור הכללי, אלא עבור כל אחד מאזרחי המדינה הזאת, שידע שגם בבית הזה, גם במגרש הפוליטי, אפשר אחרת, ושישמעו על זאביק בוים לפני שהם מרימים ידיים מהפוליטיקה בכלל, ושיאמינו שעוד יש אנשים כאלה, וגם אם הם הלכו מאתנו, כל מה שהם האמינו בו נשאר אתנו. יהי זכרו ברוך.

תודה רבה לראש האופוזיציה ציפי לבני. אני מזמין את שאול מופז, שהיה שר הביטחון ותחת שרביטו שימש זאביק בוים סגן שר הביטחון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עדנה, משפחת בוים, זאביק, ישנם בקרים שאני עדיין מחפש אותך במסדרונות הכנסת שעה שאני עושה את דרכי למליאה, מחפש את החיוך החם, את מחוות השלום הקטנה, ישנם ימים שאני מחפש את העצה החכמה בשיחה בארבע עיניים. עצות טובות הן מצרך נדיר, לך, זאביק, היו בשפע. "איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא?" זאביק היה איש חינוך בכל רמ"ח איבריו, מנהל בית-ספר, אדם שמחפש את קרבתם של בני-נוער ובני-נוער רוצים בקרבתו. זאביק ראה בחינוך הדור הבא משימה בעלת חשיבות לאומית, כך ראה את הדברים כמנהל בית-ספר צעיר בקריית-גת, וכך גם כשר העלייה והקליטה וכסגן שר הביטחון, עת הוביל את תוכנית "אמיר" לשילובם וחיזוקם של עולים אתיופים בצבא. זאביק האמין ביכולתם, ומתוקף אמונתו פעל לאפשר להם את התנאים המתאימים, שיבטיחו את שילובם בצה"ל ובחברה הישראלית. בדמותו של זאביק השתקף הציוני הגאה, איש הרוח והמעשה, המחנך, גם הלוחם, המגן על מולדתו באמונה שלמה. זאביק האמין בתקומת ישראל, פעל למענה כל חייו הבוגרים וחינך דורות של תלמידים על ערכיה. היכרותנו היתה מועטה בשנים, אך רבת משמעות. הכרנו עת כיהנתי כשר הביטחון. ראש הממשלה אריאל שרון רצה למנותו לסגני. תמהתי על הבקשה, כיצד איש חינוך ללא ניסיון במערכת הביטחון יכול למלא את התפקיד,

בשקט הכל-כך אופייני, בלי לומר יותר מדי,

עשה את המלאכה יום-יום, שעה-שעה, בנאמנות אין קץ, בתחושת שליחות ואחריות שאין למעלה ממנה, מילא את תפקידו במקצועיות ובמסירות, ואני נשביתי בקסמיו, ומצאתי חבר אמת, לא עניין של מה בכך לאנשים בגילנו,

ובטח בחיים הפוליטיים. זאביק פעל על-פי אמונתו, תמיד הלך בדרכו, ואנחנו הלכנו יחד, דבר חריג בנוף הפוליטי. היית, זאביק, עץ השדה, כמאמר נתן זך: "האדם עץ השדה / כמו האדם גם העץ הצומח / כמו העץ האדם נגדע". המחלה תפסה אותך ברגע הכי לא מתאים, וכי מהו רגע מתאים לחלות במחלה כה קשה וחשוכת מרפא, אך היתה בך היכולת הכל-כך מיוחדת להאמין שיש ביכולתך לא רק להילחם בה, אלא גם לנצח, להצליח במקום שרבים אחרים כשלו, להאמין שאפשר חרף הקשיים ולמרות המגבלות. נלחמת כי זה היה בדמך, כי אהבת את החיים, את המשפחה, את עדנה, הילדים והנכדים, נלחמת כי היה לך עוד כל כך הרבה להספיק ולשנות ולתקן, נלחמת כי מצאת עניין בכל יום מחדש, כי חיית חיי שליחות, נלחמת כי מעולם לא הכרת דרך אחרת, נלחמת במחלה הארורה, אך לבסוף לא יכולת לה. אני זוכר איך לפני נסיעתך האחרונה ישבנו, וסיפרת לי הכול לפרטי פרטים. ישבת מולי ופירטת לקראת מה אתה הולך, בקור רוח, כאילו מדובר במישהו אחר. לא רצית שאף אחד ידאג יותר מדי, אבל כולנו דאגנו. בעיקר דאגה לך עדנה. זאביק אמר כל הזמן: עדנה דואגת, עדנה מסדרת, עדנה יודעת, היא יודעת מה היא עושה.

אמרתי לך בשבעה, ואני חוזר ואומר גם היום: את הארכת את חייו של זאביק, ונטעת בהם תקווה, את הפכת את הסבל לנסבל, הקלת כמה שיכולת, ואף מעבר לכך. זאביק היה איש חינוך ומעשה, הוא חינך למעשים ועשה למען החינוך ולמען הביטחון בסבלנות אין קץ, בנחישות ובנאמנות. את מורשתו נמשיך, ולאור הערכים שעליהם חינך, נפעל. אני באופן אישי מתגעגע אליך, זאביק. נזכור אותך תמיד. יהי זכרך ברוך. אמן. תודה רבה. עד כאן ציון זכרו של חבר הכנסת והשר לשעבר זאב בוים, זיכרונו לברכה. דקה הפסקה, רבותי.

בשעה 18:57.) אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החוקה, חוקה ומשפט, חבר הכנסת רותם, לעלות ולבוא להציג את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), לקריאה שנייה ושלישית. לחוק זה אין הסתייגויות, ולכן לאחר הצגתו נעבור מייד להצבעה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. נא לצלצל. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס'

(תיקון מס' 2), התשע"א 2011. במסגרת התיקון הגדול שנערך בחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), נקבעה הוראת שעה שנועדה להסדיר את מעמדם של רשמי ההוצאה לפועל שכיהנו ערב כניסתו של תיקון זה לתוקף. הוראת השעה פקעה לפני כשבועיים. לנוכח הצעות החוק שאנחנו עומדים להעביר כאן היום, אני מקווה, לגבי מעמדם של רשמי ההוצאה לפועל, ביקשה הממשלה להאריך את תוקפה של הוראת השעה עד סוף חודש פברואר 2012, כדי לאפשר למערכת ההוצאה לפועל ולהנהלת בתי-המשפט להיערך לתחולתם של ההסדרים החדשים ולהסדיר את מעבר כוח-האדם בין מערכות שונות. אין להצעת החוק הסתייגויות, ואני מבקש מהכנסת לאשר אותה בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. תישאר כאן, אני אספור. רבותי, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. נושא ההצבעה: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 2). הואיל ואין הסתייגויות אנחנו נצביע על החוק מקשה אחת, בקריאה שנייה. הוא ממשיך לעמוד, אני לא מוריד אותו, אני אספור את הצבעתו. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? קריאה שנייה, נא להצביע.

2 נתקבלו. בעד, 24, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) סליחה, 25 בעד, כולל קולו של יושב-ראש הוועדה דוד רותם, העומד על הבמה ולא יכול היה להצביע. עבר החוק בקריאה שנייה. אדוני היושב-ראש, האם להצביע בקריאה שלישית?

אנחנו עוברים להצביע בקריאה שלישית על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 2). נא להצביע. מי בעד, מי נגד, בקריאה שלישית. נא להצביע. חוק ההוצאה לפועל (תיקון

כולל קולו של יושב-ראש הוועדה, אין מתנגדים,

אני קובע שהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 2) עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 62). החוק יוצג על-ידי יושב-ראש הוועדה, ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דוד רותם. בבקשה, אדוני, נא להציגו. יש הסתייגויות? לא, אין הסתייגויות. גם לחוק זה אין הסתייגויות, ולכן נצביע מייד לאחר הצגתו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, על דעת ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 62), התשע"א 2011. אדוני השר. כבוד השר מרגי וכבוד השר פלד ויושב-ראש הקואליציה,

הוועדה עמלה וטרחה,

אתם יכולים לדבר, רק בשקט. מתוך מגמה להקל על העומס המוטל על מערכת המשפט, מבקשת הצעת החוק להקנות לרשמי בתי-משפט סמכויות שפיטה בתובענות אזרחיות בסוגים מסוימים עד לסכום של 50,000 שקל. בהצעה המקורית היה מדובר על כך שהרשמים שיוכלו לקבל סמכויות שפיטה ימונו על-ידי שר המשפטים ונשיאת בית-המשפט העליון. כאשר אנחנו הכנו את החוק לקריאה שנייה ושלישית קיבלנו מהיועצים המשפטיים של הוועדה חוות דעת רצינית, עמוקה, המבוססת על חקיקה ועל פסיקה, שהדבר הזה הוא תקלה חמורה, משום שלא יכול להיות ששופטים ימונו על-ידי השר והנשיאה. ולכן, אנחנו הכנסנו לחוק שהרשמים האלה, שיכונו "רשמים בכירים", ימונו על-ידי הוועדה לבחירת שופטים ולא על-ידי נשיא בית-המשפט העליון ושר המשפטים. כמו כן דרשנו, על סמך אותו ייעוץ משפטי זו יוזמת ממשלה? יוזמת הממשלה היתה קצת שונה ממה שאנחנו העברנו. הבנתי, אבל החוק במקורו הוא יוזמת ממשלה. החוק במקורו הוא יוזמת ממשלה, כן. דרשה הוועדה כי הוראות נוספות המסדירות את מעמד השופטים, בין היתר בדבר אתיקה, שיפוט משמעתי ואופן ההדחה, יחולו גם על הרשמים הבכירים, כדי שיהיה ברור שמשעה שאנחנו נותנים בידיהם סמכויות להכריע בסכסוכים אזרחיים, הרי שיש צורך בהשוואת מעמדם למעמד שופטים. כבוד היושב-ראש, היום כל הרשמים נבחרים על-ידי הוועדה לבחירת שופטים?

זה התיקון הקודם, שעשינו את הוראת השעה, כי רשמים שמונו עד תיקון 29 צריך יהיה לחלק אותם בין בתי-המשפט לבין ההוצאה לפועל.

זה גם התיקון הבא שעליו נדבר. הבנתי, אוקיי, בסדר, גם תיקון 33. כן.

לרשמים תוענק סמכות לדון ולהחליט כמעט בכל התובענות האזרחיות בבתי-משפט השלום שסכומן אינו עולה על 50,000 שקל,

תאונות דרכים, תובענות ייצוגיות ותובענות שבית-משפט לענייני משפחה מוסמך לדון בהן. הצעת החוק גם מגבילה את כמות הרשמים הבכירים שניתן למנות. כדי למנוע יצירת מספר מעמדות משנה, ביטלנו בחקיקה את המוסד שנקרא "סגן הרשם", משום שקיבלנו מהנהלת בתי-המשפט מידע שבמוסד הזה לא נעשה שימוש במהלך השנים ואין בו צורך של ממש. אין להצעת החוק הסתייגויות, ואני מבקש לאשר אותה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצביע על החוק בקריאה השנייה מקשה אחת, שכן אין הסתייגויות לחוק זה. נא להצביע על הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 62) בקריאה שנייה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

1 9 נתקבלו.

בתוספת קולו של יושב-ראש הוועדה דוד רותם, בעד הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 62) בקריאה שנייה. אדוני היושב-ראש, האם להצביע בקריאה שלישית? כן, בקריאה שלישית, אדוני.

הואיל והיושב-ראש ביקש להצביע בקריאה שלישית, אנחנו עוברים להצביע על הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס'

התשע"א 2011, בקריאה שלישית. נא להצביע.

מי נגד?

נא להצביע. חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 62),

נתקבל. בצירוף קולו של חבר הכנסת דוד רותם, שנמצא על הדוכן, 21 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. האם להצביע בקריאה שלישית?

אנחנו נצביע על הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 62) בקריאה שלישית. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. חוק בתי-המשפט (תיקון מס'

19, בצירוף קולו של יושב-ראש הוועדה דוד רותם, בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 62), התשע"א 2011, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

אנחנו עוברים להצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33). נכון?

בבקשה, אדוני. גם להצעה הזאת, יש הסתייגות דיבור. הם הורידו. הורידו?

גם להצעת חוק זו, שהיתה לה הסתייגות דיבור, הורידו את ההסתייגות, ולכן נצביע מייד לאחר הצגתו על-ידי היושב-ראש.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס'

התשע"א 2011. הצעת חוק זו היא שוב שלב נוסף ביישומו של התיקון הגדול, תיקון מס' 29. הצעת החוק קובעת מערכת של הסדרים ביחס לרשמי ההוצאה לפועל כדי להביא אותם להיות חלק ממערכת המשפט, להיות עובדי מדינה שימונו על-ידי ועדה מיוחדת לבחירת רשמים. הצעת החוק קובעת מערכת של הסדרים, אופן המינוי וההדחה, מעמדם וסמכויותיהם של רשמי ההוצאה לפועל, מינוי ממונה על רשמים, אחראי על בירור תלונות. חידוש נוסף שיש בהצעת החוק הוא הרחבת ההחלטות שלגביהן תהיה זכות ערעור על החלטתו של רשם ההוצאה לפועל. מתוך הבנה כי החלטות מסוימות של רשמי ההוצאה לפועל הן בעלות אופי פוגעני במיוחד, הוחלט לאפשר לחייבים לערער על החלטות אלה בזכות, ולא רק ברשות, כפי שהמצב היום. להצעת החוק לא מצורפות הסתייגויות, ואני מבקש להצביע עליה בקריאה שנייה ושלישית. אני כבר בהזדמנות זאת, אדוני, מבקש להודות. תודה, תרד ותוכל להצביע.

אני רוצה להודות ליועצים המשפטיים של הוועדה, לעורכת-הדין סיגל קוגוט, לאלעזר שטרן, שעשו כאן עבודה מצוינת. חוות הדעת שלהם היו מבוססות, מנומקות, עם חקיקה ועם פסיקה מן הארץ ומן העולם. כך ראוי שייעשו.

תודה רבה ליושב-ראש הוועדה. אנחנו נצביע עכשיו בקריאה שנייה, ואם יושב-ראש הוועדה עדיין לא יגיע לכיסאו, אני אצרף את קולו. נא לשבת, רבותי. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33), התשע"א 2011, בקריאה שנייה מקשה אחת. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אני אוסיף את קולך, דוד.

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33) עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש הוועדה, האם להצביע בקריאה שלישית? ובכן, אנחנו מתבקשים להצביע על הצעת החוק בקריאה שלישית, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33). נא להצביע בקריאה שלישית.

מי נגד?

נא להצביע. חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33), התשע"א 2011, נתקבל. בעד, 19, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33), התשע"א 2011, עבר בקריאה שלישית, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה. אני אודה מאוד לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס שתבוא להחליף אותי. בקשת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר סמכות הנתונה לשר השיכון על-פי סעיף 1(2) לחוק הגנת הדייר (מוסדות ציבור), התשכ"ד 1964, לשר לשירותי דת. בבקשה, אדוני, נא להציג. לא נרשם עדיין איש לדיון. נרשמו?

אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הסבר קצר להודעת הממשלה. במסגרת חוק הגנת הדייר יש מושג של דייר מוגן, ויש במדינת ישראל כמה בתי-כנסת ששוכנים בדיור מוגן של חברות משכנות, כגון "עמידר" ודומיה. הסמכות להוציא את האישור, אם אותה דירה אכן משמשת בית-כנסת, נתונה לשר לשירותי דת. עם פירוק המשרד זה הועבר לשר השיכון. בעבודה משרדית אותו מיקרון בסמכות מועבר כרגע למשרד לשירותי דת. שוב אני מבהיר, זה קשור לבתי-כנסת ששוכנים בדיור מוגן של חברות הדיור הציבוריות.

תודה רבה לכבוד השר יעקב מרגי. אנחנו מתחילים את הדיון בנושא. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. נעבור לדובר הבא ברשימה, חבר הכנסת דב חנין,

חבר הכנסת אורי אריאל, איננו. שלא יאמרו שלא קראתי את השמות, אז מי שאני קוראת בשמו ולא נמצא יאבד את זכותו לדבר. חבר הכנסת גדעון עזרא, גם הוא איננו.

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, זו עוד הצעת חוק שבאה להאדיר את משרד הדתות. בעיני זה משרד מיותר, אין בו צורך, לא היה בו צורך. בגלל הסכמים קואליציוניים, צריך להגיד את האמת, המשרד הזה חזר, לא בממשלה הזאת, בממשלה של קדימה, גם אז לא היה צריך להיות משרד כזה. דינו של המשרד הזה להיות מפורק, ולא לתת לו סמכויות אדירות. עד היום חיינו בשלום כשהסמכויות היו במשרד השיכון, אז מה קרה פתאום? זה עוד נתח, עוד סמכויות, עוד מינויים פוליטיים, עוד קוניונקטורה פוליטית. בשביל מה, ולמה צריך? דרך אגב, מבחינה פוליטית, משרד השיכון זה תחת השר אטיאס, משרד הדתות תחת השר מרגי, שניהם מש"ס, אז מה הועילו חכמים בתקנתם להעביר מיד זו ליד אחרת? בשביל מה אתה צריך את הסמכויות האלה? מה, המדינה, עד עכשיו שירותי הדת נפגעו? ממה נפגעו, להאדיר עוד את סמכויות שר הדתות?

אפילו מהטעם הזה שבו כל הזמן ממירים סמכויות ממשרד אחד למשרד אחר,

יש הרבה מאוד שרים שאין להם מה לעשות, יש יותר מדי שרים וסגני שרים, כל מה שהם עושים, כל יום מעבירים מכאן לכאן. אם היו מעבירים, כמו למשל את מערך הכיבוי, לשר לביטחון פנים, אני יכול להבין, זה נראה לי מצוין, זה נראה לי מקצועי מאוד. אבל למקום שבו לא צריך, לתת עוד סמכויות, זה דבר מיותר, ולכן אנחנו נצביע נגד. תודה רבה, חבר הכנסת שלמה מולה. אנחנו נעבור לבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת וסגן יושב-ראש הכנסת מגלי והבה. מוותר.

מאחר שחבר הכנסת יעקב כץ אינו נוכח, וגם חבר הכנסת מיכאל בן-ארי אינו נוכח, אנחנו נעבור להצבעה. הצבעה על בקשת הממשלה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר סמכות הנתונה לשר הבינוי והשיכון על-פי סעיף 1(2) לחוק הגנת הדייר (מוסדות ציבור), התשכ"ד 1964, לשר לשירותי דת. אנחנו עוברים להצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכות משר הבינוי והשיכון לשר לשירותי דת נתקבלה. בעד, 14 חברי כנסת, נגד, 3, אין נמנעים. אני קובעת שבקשת הממשלה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר סמכות הנתונה לשר הבינוי והשיכון על-פי סעיף 1(2) לחוק הגנת הדייר (מוסדות ציבור), התשכ"ד 1964, לשר לשירותי דת, עברה. אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק "גלי צה"ל" שידורי רדיו של צבא-הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א 2011. יציג את הצעת החוק השר מתן וילנאי, בשם שר הביטחון.

כבוד היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, חברי מטבריה, ציון פיניאן, תקשיב לי.

אתה בעד, אבל תקשיב, תדע למה אתה בעד. אני יודע. אני מתכבד להביא לדיון בקריאה ראשונה את הצעת חוק "גלי צה"ל" (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א 2011. בחוק זה מוסדר נושא שידור תשדירי השירות ושידורי החסות בתחנת "גלי צה"ל", תמורת תשלום ופיקוח ציבורי על שידורים אלה. הוראת השעה נחקקה בעקבות המלצת בית-המשפט העליון, בעתירה שהוגשה בידי כמה תחנות רדיו אזוריות, להסדיר בחקיקה את הסוגיה של שידורי החסות ותשדירי השירות, מתוך כוונה להבהיר את המצב המשפטי בכל הקשור לסמכויות "גלי צה"ל" לשדר תשדירים בשידורים אלה. הוראת השעה משקפת את המצב שהיה נהוג בפועל לפני החקיקה. הוראת השעה נחקקה לתקופה של שנתיים ב-2005, הוארכה שנית ב-2007 ובשלישית ב-2010. בהצעת החוק מוצע להאריך פעם נוספת את תקופת הוראת השעה, דהיינו עד ה-13 במאי 2012. ישאל השואל, למה כל הזמן להאריך, הרי יש גבול בעניין? ולכן, הממשלה החליטה, בישיבתה ב-15 במאי שנה זו, כי בתקופה זו ייבחן ההסדר של שידורי החסות ותשדירי השירות בתשלום ב"גלי צה"ל" ומנגנון הפיקוח הציבורי עליו. ואכן, שר הביטחון מתכוון למנות ועדה שבתוך חצי שנה תציג לו מסקנות מכל התהליך הזה. מאחר שהוראת השעה הסתיימה כבר ב-13 במאי 2011, מוצע כי תחילתו של החוק המוצע תהיה ביום פקיעת תוקפה של הוראת השעה כנוסחה היום. אני מבקש כי המליאה תאשר את ההצעה בקריאה ראשונה ותעביר אותה להמשך דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. תודה רבה לכבוד השר מתן וילנאי, בשם שר הביטחון. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת מגלי והבה, שהוא גם סגן יושב-ראש הכנסת. גברתי היושבת-ראש, השר מתן וילנאי, חברי חברי הכנסת, אני יכול להגיד, חבר הכנסת עפו אגבאריה, תן לו לפחות, אני בטוח, יש לו כישורים רבים. גם זה. אני יכול להגיד לך, השר מתן וילנאי, הייתי חבר הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים עד שאישרנו את הדבר הזה, שהוא חשוב ביותר להמשך התפקוד של "גלי צה"ל",

בשידורים על מנת להגדיל את ההכנסות ולהמשיך להחזיק את הרדיו הזה. אנחנו לא יכולים לעשות במקום הזה פרסומות, אבל "גלי צה"ל" הוכיחה את עצמו לאורך השנים בחיים הדמוקרטיים של מדינת ישראל. גברתי היושבת-ראש, אני רוצה להגיד, וחשוב שהשר מתן וילנאי ישמע, כשהתחילו המהומות בסוריה היתה כתבת טלוויזיה שהנשיא בשאר אסד מינה אותה. היא עבדה שנים בטלוויזיה, וביום שהתחילו המהומות היא מתחה ביקורת על המשטר. למחרת היא כבר לא חזרה להיות עורכת ולא חזרה להיות אחת המגישות החשובות בסוריה. מה אני רוצה להגיד? אדוני השר מתן וילנאי, ישנו שר ביטחון במדינת ישראל, שהיה פעם גם ראש ממשלה, אבל נתייחס לתקופה הזאת,

שהחליט על מפקד "גלי צה"ל", שלדעתי עושה את העבודה שלו בצורה מצוינת, לא רק אני אומר את זה, אלא כל מי ששמעתי בבית הזה מעריך אותו, וגם אתה מכיר ומוקיר אותו, מודיע לו במסיבה, דרך אמצעי התקשורת, שהוא החליט לסיים לו את תפקידו. אז אני רוצה להגיד לשר הביטחון שאנחנו לא בסוריה ולא במשטר דיקטטורי, והרדיו של "גלי צה"ל" שאנחנו רוצים לדאוג לו, ולדאוג לו לתקציבים על מנת שיוכל לקיים את עצמו ולהיות הרדיו האובייקטיבי ביותר או בין אמצעי התקשורת שאמורים להיות האובייקטיביים ביותר במדינה הזאת, שימשיך לשרת נאמנה את הציבור. על התנהלותו ופעולתו של שר הביטחון, אנחנו במשטר דמוקרטי, אדוני השר מתן וילנאי. אם הוא שכח, אז אנחנו יכולים לשלוח אותו לצד השני שיישאר שם. אבל אם הוא לא שכח, כך לא מתנהגים למפקד "גלי צה"ל" מוצלח. לכן אני תומך בהצעה שלך, שהיא הצעה ראויה, ותביא אותה לקריאה שנייה ושלישית, על מנת שניתן חמצן לרדיו "גלי צה"ל", שהוכיח את עצמו,

ואת שר הביטחון, אני מקווה שאתה תחליף אותו מהר מאוד. תודה, גברתי. תודה רבה לך, חבר הכנסת מגלי והבה.

לבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, חבר הכנסת חנין. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש,

רבותי השרים, רבותי חברי הכנסת, אני תומך בפלורליזם באמצעי התקשורת. אני תומך בהמשך קיומה של תחנת הרדיו "גלי צה"ל", ולכן אני חושב שצריך לאפשר לה להמשיך להתקיים. אבל ביקשתי את רשות הדיבור כדי להתייחס לנושא אחר, שלטעמי הוא שערורייתי, והוא דרך פיטוריו או קציבת כהונתו של ראש התחנה על-ידי שר הביטחון אהוד ברק. צורת ההתנהלות של מר ברק מוכרת כבר לכולנו. הוא יודע להתנהל רק בפקס, ובמידה שהוא לא מצליח לשלוח את הפקס, בגלל ליקויים טכנולוגיים, הוא מתַקשר רק באס.אם.אסים. אגב, גם לכנסת הוא לא מגיע. אם הוא היה יכול, הוא היה רק מעביר לנו את עמדתו באס.אם.אס, כי בדרך אחרת הוא לא יודע לתקשר. אני לא רואה אותו מדבר על דוכן הכנסת, אני לא רואה אותו מגיע לוועדות הכנסת, לא ראיתי אותו היום מתייצב בוועדת החינוך ונותן הסברים על ההתנהלות שלו.

לכן הצעתי שמתן וילנאי יהיה שר הביטחון והוא, מתן וילנאי ודאי עדיף בהרבה, ואני חושב שממש לא ראוי להזכיר את שמו יחד עם שמו של אהוד ברק. אבל יש טעם מאוד כבד לפגם בצורת התנהלות כזאת של שר ביטחון שחושב שהוא מעל לפרלמנט, מעל לדמוקרטיה, לא חייב דין-וחשבון לאף אחד, לא חייב הסבר לאף אחד, וגם מתנהל כמו מהדורה מקומית, קצת פחות צבעונית, צריך לומר, של ברלוסקוני. כן, אני מניח שזו אולי קצת מחמאה למר ברק, שניהם מתחילים בבי"ת, זה לא מכובד, לא, באמת, וההתנהלות שלו היא מכובדת? ההתנהלות שלו היא מכובדת? הוא נתן הסבר מאוד מפורט שבו הוא אמר, הוא לא נתן הסבר לכנסת. הוא לא נתן הסבר לכנסת והוא לא נותן הסבר לכנסת. חברת הכנסת עינת וילף, הרשימה עדיין פתוחה. אם ברצונך לעלות ולדבר, אז אני מוכנה לצרף אותך לרשימה.

גם כתומכים אפשר לעלות ולדבר. בכל מקרה, המשותף, חברת הכנסת וילף, להתנהלותו של מר ברק ולהתנהלותו של ראש ממשלת איטליה ברלוסקוני, זה ששניהם רוצים שיהיה להם כלי תקשורת ביתי. לברלוסקוני יש יותר כסף והוא מצליח לרכוש כלי תקשורת ולהשתמש בהם ככלי תקשורת ביתיים. אני מניח שלמר ברק יש כסף, אבל לפי המודל הישראלי שראש הממשלה הנהיג אותו, אלה שיש להם כסף ויש להם גם עמדה שלטונית, לא מוציאים את הכסף. הרעיון הוא שמישהו אחר יזמין אותך לארוחה. ולכן במקום להוציא כסף ולרכוש לעצמו תחנת רדיו, הוא משתמש, או רוצה להשתמש, ב"גלי צה"ל" כתחנת הרדיו שלו. אם לראש הממשלה יש עיתון שנקרא "ביביתון", למה שלשר הביטחון לא תהיה תחנת רדיו, שאולי תיקרא ה"ברקתון", במקום "גלי צה"ל". אני אומר את הדברים בחיוך,

עמיתי חברי הכנסת, הדברים רחוקים מלהיות מצחיקים. ההתנהלות הכוחנית הזאת מול אמצעי תקשורת מרכזי במדינת ישראל, ההתנהלות של שר ביטחון שחושב שהוא יכול לקבוע עורך ראשי וראש תחנה בלי לתת דין-וחשבון, בלי להסביר, בלי לנהל איזשהו תהליך של התייעצות ציבורית, זו התנהלות כוחנית, לא ראויה, לא ראויה למדינה דמוקרטית, וראוי שהכנסת תאמר בנושא הזה דברים ברורים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת דב חנין. אני מקריאה את רשימת הדוברים, ואחר כך אני אסגור את הרשימה. אז בדקה התשעים אני אוסיף גם את חברת הכנסת זהבה גלאון. אני מקריאה ומי שפספס, פספס את המועד. הבאים בתור ברשימה: חבר הכנסת נסים זאב, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת רוני בר-און, חבר הכנסת עתניאל שנלר, חברת הכנסת עינת וילף וחברת הכנסת זהבה גלאון. כעת נעבור לחבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. נסים,

בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב, לרשותך שלוש דקות. כשאת מקריאה, גברתי היושבת בראש, את השמות, זה נשמע כמו איזה דרמה, כולנו במתח.

כל רגע נוספים עוד, וכנראה שהדיון הזה הופך להיות מסעיר מרגע לרגע.

מה זה "גלי צה"ל", מה התפקיד של "גלי צה"ל" זה תשדיר שירות, תחנה צבאית שאמורה להיות מופעלת על-ידי יחידה צבאית, ולתת את התכנים, גם החינוכיים, כל מה שקשור לחיזוק החיילים והמערכות בצה"ל. בעצם "גלי צה"ל" היום הפך להיות תחרות מספר אחת לרשת ב'. מי שזוכר, עיקר החדשות בבוקר ב"גלי צה"ל" היו בין 08:00 ל-09:00 וברשת ב' זה היה בין 07:00 ל-08:00. אז לפחות היתה מין חלוקה, אז ידענו שעיקר החדשות זה בין 07:00 ל-08:00 ו"גלי צה"ל" בעצם היה משלימה אולי את החסר, אולי חוזרת על החדשות, כדי שנזכור את זה די טוב. אבל מה שקורה היום בפועל הוא ש"גלי צה"ל" הפכה להיות ממש תחרות מול רשת ב'. אני מבין, אולי יש כאלה שזה מקומם אותם, לא אותי. אני חושב ש"גלי צה"ל" חשובה ואני בהחלט תומך בחוק. אני חושב שצריך לעגן את זה. אני גם לא מסכים שזה נקרא, משהו שתמיד נותנים, "הוראת שעה". אז כתוב: במקום שאמרו להאריך, אין רשאי לקצר, במקום שאמרו לקצר, אינו רשאי להאריך. לכן לתת שנה אחת זה משהו, לא נראה לי שתוך שנה יחולו איזשהם שינויים דרמטיים, שהנושא התקציבי והכול יבוא למין הסדר כזה שלא נצטרך אפילו לחשוב עליו. אני רוצה לומר בהמשך לדבריו של חבר הכנסת דב חנין, היום התקיים דיון בוועדת החינוך לגבי דרך פיטוריו של מפקד השידור בצה"ל. אני חושב שבאמת הצורה היתה מאוד פוגענית, אני חושב שיש כן מקום להתנצל. יכול להיות שהיתה פה איזושהי פליטת פה של שר הביטחון, שהוא כבר החליט לפני כן והוא אמר את זה מעל גלי האתר. אולי לא התכוון לכך, אבל בהחלט אני חושב שזה לא ראוי ששר ביטחון לפחות לא יאמר או יבהיר את עמדתו בנושא הזה, שאולי לא התכוון. גם אם הוא התכוון, מותר לו לשקר במקרה הזה, אני אומר לכם שמפני דרכי שלום מותר אפילו לשקר. אני חושב שיש מקום להתנצלות ואני מסכים בהחלט עם מה שאמר קודמי, חבר הכנסת דב חנין. תודה רבה לך, חבר הכנסת נסים זאב. לפנים משורת הדין, אני הוספתי עוד שני דוברים, והרשימה עכשיו סגורה בהחלט. הדוברים שנוספו: חבר הכנסת נחמן שי, שהאמת שהיה רשום בתחילה אך לא הגיע לתחילת הדיון, אז יחכה לתורו בסוף, וחבר הכנסת איתן כבל. כנראה שנוכחות "גלי צה"ל" כאן גם מוסיפה לרייטינג של המליאה ורשימת הדוברים הולכת ומתארכת. בבקשה, חבר הכנסת שלמה מולה, אתה מוזמן לשאת דברים. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, האמת היא, מאוד קשה למצוא מלים טובות על אהוד ברק בימים אלה, והאמת היא שגם אז, יכול להיות שהוא היה חייל מצוין, חייל מעוטר,

היה חייל מעולה, אבל מאז שהוא נכנס לפוליטיקה, אנחנו צריכים להוסיף לו עכשיו על שר ביטחון גם את "המפרק הלאומי" במדינת ישראל. המפרק הלאומי, הוא פירק את מפלגת העבודה והוא פירק את תהליך השלום. את השלום פירק לנו בשנת 2000, הביא לנו את האינתיפאדה, אנחנו לא מצליחים להתאושש ממנה. עכשיו מצא לנו עוד עלה תאנה חדש, מצא את "גלי צה"ל", הוא רוצה לפרק את "גלי צה"ל". הוא שולח מכתב למפקד "גלי צה"ל", הוא אומר לו: לך הביתה. אנחנו שואלים שאלה. אומרים לנו, הוא אדם אינטליגנט.

איך הוא יכול לעשות את המעשה הזה? האמת היא, על-פי תורתו של אהוד ברק, כנראה מדינת ישראל צריכה להיות פטורה מתקשורת, פטורה מלבקר אותו, שכולם יהיו בעדו, לא יהיה מישהו שיעז לשאול שאלות את שר הביטחון. כשמישהו שואל אותו במדינה דמוקרטית, התקשורת היא בעצם המבקרת של אותם אנשים שהם קובעי המדיניות. אז אהוד ברק מצא לו דרך, במקרה "גלי צה"ל" היה אצלו, זה נמצא באחריותו, בא ואמר, עכשיו אני אפגע. אבל אני רוצה להגיד לשר הביטחון, אנחנו רוצים לומר לו: אדוני השר, אתה לא תפרק את "גלי צה"ל", לא תפגע בדמוקרטיה. כל הגישה הזאת, הוא רוצה להטיל פחד ואימה על העיתונאים, על עובדי "גלי צה"ל", באמצעות הפיטורים של מפקד "גלי צה"ל". לא ייסלח לו. אני מציע לשר הביטחון באמת לחשוב פעמיים האם זו הדרך, האם זו הדרך החינוכית של שר ביטחון, מי שהיה רמטכ"ל בצבא-הגנה לישראל, איך הוא מתנהל, איך הוא מתנהג. הוא פשוט צריך לקום בבוקר, לעמוד מול הראי ולחשוב, האם אני עושה מעשה נכון או לא נכון, כל יום. ולכן, גברתי היושבת-ראש, אנחנו נתמוך בהצעה שהגיש השר וילנאי, אבל אנחנו מוחים על התנהלותו של והתנהגותו של שר הביטחון בזירה הציבורית. כל מה שהוא עושה, איפה שהוא נוגע, הכול מתפרק לנו בידיים. בנושא השלום, דיברנו על זה. הוא עלה התאנה של הממשלה הזאת, והכול מותר וכשר, העיקר להישאר בכיסא, בכס שר הביטחון. אני יכול להגיד לידידתי שלי יחימוביץ, האמת היא, זה שברק עזב אתכם, פשוט עושה לכם מעשה חסד. עד שהוא יעזוב את משרד הביטחון, כנראה הוא יעשה הרבה מאוד נזקים, בטח ל"גלי צה"ל". תודה רבה, חבר הכנסת שלמה מולה. והבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. מולה, פקחת את עיני... בבקשה, חבר הכנסת חסון, לרשותך שלוש דקות. זה משודר ישירות ב"גלי צה"ל" גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני כמובן תומך בהצעת החוק הזאת ואני חושב שזו הצעת חוק טובה וחשובה שמאפשרת לקיים תחנה חשובה כמו "גלי צה"ל". אני מצטער שמדובר בהוראת שעה ולא במשהו קבוע. אני יודע שהצעת החוק הזאת יש לה השפעה גדולה על שוק התקשורת, בוודאי הרדיו, יש השפעות על הרדיו האזורי, תחנות רדיו אחרות. אני חושב שטוב שתהיה תחרות. אני חושב שגל"צ, מעבר לעובדה שהיא גם כמובן תחנה שיש לה ערך משמעותי לצה"ל, לחיילים, היא גם חלק מהאקטואליה הישראלית, וצריך לתת לה את האפשרות להתמודד גם בכלים של התקשורת היום. לכן זה חשוב. אז אני תומך בהצעת החוק. אבל את שתי הדקות הנוספות שיש לי אני רוצה לנצל לעובדה ולהסב את תשומת לבם של חברי הכנסת. אתם יודעים, כנראה שזה לא פעם ראשונה שהחליטו להחליף את מפקד "גלי צה"ל". זכותו של שר הביטחון לעשות את זה, אבל למה דווקא במקרה הזה, ובמקרה של שר הביטחון הזה, זה נראה כל כך רע?

מה יש לאיש הזה, שר הביטחון הזה, אהוד ברק, שלא יודע להתנהג לאנשים ולא יודע לקבל החלטות בצורה נכונה, שקטה, שפויה, אלא הכול אצלו ברגע האחרון, בהודעות חפוזות, בהפתעות, בלי לכבד את הבן-אדם ולקרוא לו ולהגיד לו ולדבר אתו? אין עוררין שלשר הביטחון יש את הזכות להחליף את מפקד "גלי צה"ל", למנות אותו, גם להחליף אותו ולשים אדם אחר, אין על זה בכלל עוררין. אבל מה קרה? אי-אפשר לצפות לקצת דרך-ארץ? אי-אפשר לצפות לכבוד? אי-אפשר לצפות לעשות את הדברים האלה בצורה, אתם יודעים מה, דיברו קודם, ככה כשהזכרנו את זכרו של זאביק בוים, דיברו על הדר בית"רי. אז הדר בית"רי גם יכול להיות למי שגדל בקיבוץ ולא בבית"ר, ויכול להתנהג לאנשים קצת יותר טוב. אז אני יכול להגיד לפחות למפקד "גלי צה"ל" הנוכחי, שהסיטואציה האחרונה, הוא יכול להיות רגוע, לא מראה עליו שום דבר. היא בעיקר מראה על שר הביטחון שלנו, על האדם הזה, על האיש הזה, אהוד ברק, שאין לו דרך-ארץ ואין לו כבוד, ואני מקווה שנמשיך להאזין וליהנות מהשידורים של "גלי צה"ל" עוד הרבה שנים קדימה.

תודה רבה, חבר הכנסת יואל חסון. והבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת רוני בר-און.

לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני ממש מתפעם מכל ההתנפלות הזאת על שר הביטחון, אבל אני למרבה הצער בחגיגה הזאת לא יכול להיות שותף, למרות שאני כולי עזוז וגבורה להגיד לו משהו, וזה לא בגלל שהוא צודק, זה בגלל שאיציק טוניק הוא באופן אישי חבר שלי ואני לא מרגיש נכון לדבר על העניין הזה מעל במת הכנסת. אבל נושא הדיון הוא תיקון הוראת השעה שכרוכה בהמשך הפעילות או בזריקת החמצן היחידה האפשרית כדי לאפשר את הפעילות של "גלי צה"ל". ואני מבין שהיו פה החלטות וזה מתגלגל שנים אחרי שנים, והממשלה קודם אמרה לא ואחר כך אמרה כן ואחר כך עוד פעם נעשתה איזו פעילות פוליטית בתוך הממשלה, איך נאמר, לצרכים שהדעת אינה סובלת בהתערבות של הכוחות הפוליטיים בשאלת המשך קיומו של "גלי צה"ל", ובזה גם לא כדאי להכביר מלים. אני חושב ש"גלי צה"ל" היא פרח מוגן במציאות התקשורת הישראלית. אני בכוונה אומר פרח מוגן ולא פרח-בר מוגן, וזה ממש נשמע אידיוטי שכנסת ישראל מכולם היא זאת שתרים את ידה כנגד היכולת של "גלי צה"ל" להמשיך ולהתקיים. לכן, אני קורא לחברי הבית לשקול ולהגיע להחלטה האחת היחידה בנסיבות העניין, הגידו כן ל"גלי צה"ל" והצביעו בעד הארכת הוראת השעה, מתן תוקף לתקופה נוספת. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לך, חבר הכנסת רוני בר-און, ותודה רבה על כך שעמדת בזמן הדיבור ואפילו קיצרת. וכעת לבא בתור, רגע, רגע, זה עוד לא קרה לי. ידעתי שתגיד משהו. כעת נעבור לחבר הכנסת עתניאל שנלר, בבקשה. חבר הכנסת שנלר, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני כמה שנים, אדוני היושב-ראש והשר, תודה. אני מודה לכבודכם. לפני עשור וחצי עסקתי במאבק בתאונות הדרכים, ולא הצלחנו להניע את רשות השידור להקים מערכת למאבק בתאונות דרכים.

יחד עם חבר הכנסת מגלי והבה, אתה זוכר? ואז פניתי לשלונסקי, שהיה מפקד "גלי צה"ל", והיתה לי הזכות הגדולה להיות בין יוזמי ומקימי "גלגל"צ". וכל זאת למה? כי לא היה ממון. ואז הביאו את מרב מיכאלי, אם אני לא טועה, ארז טל ואחרים, כמערכת, ותכנַנו איך מייצרים רשת שיאזינו כמה שיותר חבר'ה צעירים, כדי להכניס מסרים על בטיחות בדרכים, שתהיה פופולרית ותיתן דיווחים על הדרכים וכיוצא בזה. אבל אז הסתבר שאין כסף לרשת לתת,

לממסרים, לאנטנות, ואני הייתי צריך מתקציב הבטיחות לעזור לשים ממסר באבו-גוש, אנטנה חדשה באבו-גוש, אם אני לא טועה בעובדות. ואז הסתבר שאין גם תקנים, ואין מי שיכתוב את הרעיונות, את המסרים. ובכן, אז המינהל לבטיחות בדרכים, יחד עם צה"ל, עם "גלי צה"ל", הקמנו את "גלגל"צ", כדי לעסוק בחינוך חשוב מאוד, בנושא הבטיחות בדרכים, ובכך אני רואה חשיבות גדולה מאוד.

המצב היום, שהיא יכולה לקחת חסויות, ויכולה לקבל הכנסה כספית מעבר לתקציב מערכת הביטחון, מטבע הדברים הוא חיוני במצב הקיים. ומשום שהוא חיוני, אך טבעי שנתמוך בבקשת הממשלה לסיים את העבודה שלהם, כפי שאמר והבהיר השר, עד מאי הבא, ולקבוע נהלים קבועים, ברורים, חדים, שיאפשרו לתחנה החשובה הזאת לקיים את ייעודה לא רק כתקשורת איכותית, אלא גם למטרות שהיא לוקחת על עצמה כמטרות חברתיות, לאומיות, אפילו מעבר לתחום הצבאי פר-אקסלנס. לכן, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לבקש מכל החברים, ונדמה לי שאין על זה מחלוקת, לתמוך בבקשת הממשלה בהקשר הזה ולאפשר ל"גלי צה"ל" להמשיך לתרום לחוסן החברה הישראלית, מכל ההיבטים, גם מעבר להיבט החדשותי הרגיל, וכמובן לאותם יעדים אמורים, על-פי החוק, לגבי תחנה המוגדרת תחנה של צבא-הגנה לישראל, צבא העם למען העם.

תודה רבה לחבר הכנסת שנלר. וכעת לבאה בתור ברשימת הדוברים, חברת הכנסת עינת וילף. צריך להיזהר עם העקבים. עומדות, עומדות, ואפילו הולכות בזה. חברת הכנסת וילף, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת,

תבוא כל יום. אם כך נראים הדיונים, על כל הצעה שאמורה לעבור בתוך כמה שניות,

זה מצוין, זו הזדמנות להגברת הנוכחות בדיונים בכנסת. עינת, איך זה היה נראה אם רזי היה אומר

עינת, תבואי כל יום? להחליף את פואד, אתה אומר. בבוקר. לא פואד, כל יום. הרי היית רוקדת ברחובות. האמת היא שלא חשבתי לדבר בהתחלה, כי חשבנו שזה חוק טריוויאלי,

תומכים, חסויות, עתניאל,

לא, טריוויאלי לתמוך. מה יש לא לתמוך כאן? חבר הכנסת חסון,

כולנו בעד. אמרתי: מה, לא צריך לדבר. אבל בממשלה זה לא היה ככה. בממשלה זה לא היה ככה. אבל בניגוד למה שעשה עתניאל שנלר, שהיה ראוי ונכון, היו כמה חברי כנסת שהסתכלו בלו"ז ואמרו: אהה, הזדמנות לדבר נגד אהוד ברק.

קודם כול, זה נכון. לא. בכלל, אני בעד שכל יום ישימו בסדר-היום של

היא אמרה,

מי שהיה או מי שעדיין ראש "גלי צה"ל", פופולרי הוא לא היה במיוחד בקרב העובדים, אבל אין כמו לריב עם ברק,

אני מספרת לכם מה אמרו לי. תנו לה את הזמן שלה בבקשה. אבל,

אין כמו לריב עם ברק כדי להפוך אדם לפופולרי. האמת, זה פיתוי גדול.

גם אני אעשה את זה, ואני אזכה בפופולריות אדירה. אז למען אלה שאולי בכל זאת מעוניינים בהסבר, אומנם חבר הכנסת דב חנין לא פה, אבל שר הביטחון היה בכנסת, נתן את ההסבר, והסביר היטב, שהיתה תקלה. הוא דיבר עם צה"ל, דיבר על רצונו להחליף, ואף אחד לא מערער,

הוא זה שמינה, ואחרי שלוש שנים, וזה די מקובל, הוא רשאי שתהיה ועדת איתור ולסיים את התפקיד. הרי אף אחד לא הולך נגד זה. בצבא ביקשו שהם יעבירו את המסר.

בסוף הצבא דיווח שכן העביר את המסר. מסתבר שהעבירו את המסר בצורה עקומה, והוא יצא עם ההודעה. לא דרמה גדולה, אבל במסגרת שעת הדיבור נגד ברק זו עוד הזדמנות נחמדה. אבל למי שמתעניין בעובדות, אלה העובדות. לא דרמה, לא סיפור גדול, לא ברלוסקוני, לא השתלטות על כלי תקשורת, סיפור קטן ולא חשוב.

וזו גם הזדמנות להגן, ואת ההזדמנות הזאת גם ניצלת. השר ברק עשה משהו כן, כעת, אנחנו נעבור לבאה בתור ברשימת הדוברים, חברת הכנסת זהבה גלאון. אני מוסיפה, פעם אחרונה וחביבה-חביבה, עוד אחת לרשימת הדוברים, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בסוף אני היחיד שלא מדבר. אתה מבין? אני אשמח אם תאמרו את הדברים האלה כך שגם כולנו ניהנה מהבדיחה. אני מרגישה שמנטרלים אותי פה. אבל מה שבטוח הוא שאהוד ברק מאחד את הכנסת. מה שבטוח הוא שהוא קיבל פה שעות מסך. אני לא יודע אם הן חיוביות.

בבקשה. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, אמרתי לחברי חברי הכנסת שאנחנו,

בעד "גלי צה"ל", אבל לדעתי יש קונסנזוס במליאה הזאת היום: יש לנו מה-זה מה להגיד על אהוד ברק. ואני רוצה להתחיל. כשאהוד ברק היה רמטכ"ל, אחת ההחלטות הראשונות שלו בתור רמטכ"ל, אחת ההחלטות הגאוניות שלו, שלשמחתי סוכלה כבר אז, היתה לומר: אני סוגר את כל מה שלא יורה. הוא התכוון כבר אז לסגור את "גלי צה"ל". האמירה הגאונית הזאת, "אני סוגר את כל מה שלא יורה" מתן, אל תעשה ככה בראש. אתה יודע שזה נכון. "גלי צה"ל" נסגר? בסדר, הוא עכשיו מתכוון לסגור אותה?

אני אסביר. הוא רוצה להשתלט על "גלי צה"ל". אני רוצה להראות, בוא נראה מי המפקד,

אדוני סגן השר, אני רוצה להראות, שר.

השתנו דברים מאז שהגעתְ. השר מתן וילנאי, רק למען הסר ספק, השר מתן וילנאי הציג פה את הצעת החוק בשם שר הביטחון, מה שאומר ששר הביטחון, בכוונתו כן להמשיך את שידורי "גלי צה"ל".

אתה יודע שעם כל הביקורת שיש לי על שר הביטחון, אני אוהבת אותך,

אני אומרת את זה במליאה. אני אוהבת אותך, ואין מה לעשות, אבל אני רוצה להזהיר מהמגמה ששר הביטחון מבקש לקדם. התפיסה הזאת לא השתנתה. התפיסה הכוחנית הזאת, שאפשר לסגור גוף שבמשך עשרות שנים ביסס לעצמו מעמד כתחנת שידור, כרדיו ציבורי, שלא נתון ללחצים של טייקונים, של אילי הון, שידור ציבורי במיטבו, כך אפשר לקרוא לתחנת "גלי צה"ל",

ההחלטה הזאת, שכנראה היתה מאוד לא נוחה,

כשיש תחנה שמבקרת גם החלטות שהתקבלו בצה"ל, כולל מינוי הרמטכ"ל, גם החלטות שמדברות על נהנתנות אישית וגם ביקורת אישית, היה לו, לשר הביטחון ברק,

אני חושבת שתפקידה של הכנסת הזאת לומר לשר הביטחון וידידי השר מתן וילנאי, אני חושבת ששמעת היום פה כמעט אחדות מקיר לקיר, חוצת מפלגות. למעט חברת הכנסת עינת וילף, בסדר, אני מבינה אותךְ, בסדר,

גילתה עצמאות.

אבל לא מוכרחים להגן על ההחלטה הזאת. לא מוכרחים, ממש לא. זו היתה הצעה אומללה, זו היתה החלטה אומללה. התפקיד שלנו זה לעזור ולשמור על שידור ציבורי במיטבו.

תודה רבה, חברת הכנסת זהבה גלאון. אני חייבת להגיד לזכותה של חברת הכנסת וילף, שהיא לא היתה מוכרחה. אני אפילו הצעתי, והיא קיבלה את ההצעה מאחר שהרשימה היתה עדיין פתוחה. וכעת לחבר הכנסת נחמן שי, הבא בתור ברשימת הדוברים. גם לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, על התיקון הזה או על הוראת השעה הזאת היו דיונים בוועדת השרים לענייני חקיקה והיא לא עברה באופן שקט. היתה ישיבה אחת שהדיון הסתיים בתשובה שלילית, ואז שר הביטחון ערער והנושא חזר, כי יש ספקות לגבי הנושא של תשדירי חסות ופרסומות ב"גלי צה"ל", או מעין פרסומות ב"גלי צה"ל". יש גם בתחום הזה תחרות כבדה, והיו גורמים שמחו על כך. אבל אחרי שקרה מה שקרה עם מפקד "גלי צה"ל", פרץ גל של אהדה כל כך גדול פתאום לתחנה, ואז גם הטיעונים הסבירים של ההידברות, האם צריך או לא צריך לקיים חסויות ותשדירים מהסוג הזה ב"גלי צה"ל" זה נעשה שולי לגמרי. אני רוצה לומר שלושה דברים בהקשר הזה. אחד, "גלי צה"ל" זקוקה למשאבים הכספיים הללו. אם הם לא יעמדו לרשותה, היא לא תוכל להתקיים.

אתה ליווית את התחנה הזאת,

ואני צריך לומר גם במליאת הכנסת, שאני לא חושב שהיה ראש אכ"א ששמר על "גלי צה"ל" כמו שמתן וילנאי שמר על "גלי צה"ל". יש לו עוד כמה זכויות, אבל זאת היתה אחת מהן, והוא היה מגן עליה מכל הכיוונים ולא נתן להתערב בה. לכן, נכון, באותה תקופה קריטית,

הוא לא היה שותף לאותו רעיון לעשות בדיקה, שגם אני חשבתי שהיא לא הגיונית. אבל צריך לקבוע מסגרת בבוא הזמן, כמה משאבים מהמסחריים או ממשפחת הפרסומת ייכנסו ל"גלי צה"ל", ולסגור את התקציב של התחנה הזאת, כדי שהיא לא תיטול מהשוק הזה יותר מדי.

היא זקוקה לזה, ובלעדי הנתח הזה היא לא תוכל להתקיים. זו הנקודה השנייה, מדינת ישראל, הדמוקרטיה הישראלית, עולם התקשורת בישראל זקוק ל"גלי צה"ל". הוא זקוק ל"גלי צה"ל" כתחנה פורייה, תחנה שמפרה את הדיון הציבורי, תחנה שמייצרת דורות של עיתונאים ושדרים שאחר כך נקלטים בשורות התקשורת ומהווים את העתודה לשידורים ולשדרים במדינת ישראל, והדבר הזה חיוני. והדבר השלישי והאחרון, ייתכן שביום מן הימים נגיע גם למצב שנצטרך חוק ל"גלי צה"ל" שיסדיר את המעמד של התחנה הזאת. היא תלויה איכשהו בין כל מיני עולמות, פותחת פתח לכל מיני מעשים חריגים מסוג ההדחה של יצחק טוניק, שהיתה מיותרת, ודיברנו על זה היום בוועדת הכלכלה, ושנחזיר את התחנה הזאת באמת, נעמיד אותה על יסודות מוצקים חוקיים כמות שהם. לא צריך להתחמק מהרגע הזה, לא צריך לפחד ממנו. לא יקרה בסופו שהתחנה לא תתקיים, היא תתקיים גם הלאה, אבל היא תהיה חסינה מפני התערבויות לא תקינות, והיא תעבוד במסגרת חוקית וחיונית. ואני חוזר ואומר ישראל זקוקה ל"גלי צה"ל". תודה רבה לך, חבר הכנסת נחמן שי. נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו, אחרונת הדוברים, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה, חבר הכנסת כבל. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, האמת שלא התכוונתי לדבר, אבל אמרו שמי שיעלה היום וידבר נגד אהוד זו סגולה לעולם הבא. אני כאן כדי לומר את הדברים שלי. דוד רותם, למה אתה חייב לקלקל לי? אני ביקשתי התערבותך? חסויות אחר כך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

רוצה לומר את הדבר הבא. העניין הזה של ההתנהלות של שר הביטחון אהוד ברק בעניין "גלי צה"ל" היא הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו מסתכלים. היום קיימנו דיון בוועדת החינוך של הכנסת, ושם, אם אפשר היה לרקוד גם "דבקה", היינו עושים את זה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חולשתה של הכנסת אל מול הרשות המבצעת באה לידי ביטוי, מיכאלי, נתתי קיזוז לאלי ישי ואתה מפריע לי? נכון, לאט לאט נחשפים כל

שניים. אני חוזר ואומר: חולשתה של הכנסת באה לידי ביטוי בצורה הקשה ביותר. קיימנו היום דיון בוועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת מילר הוביל את הדיון. אבל בסופו של עניין, אנחנו חברי הכנסת מצאנו את עצמנו מאוד פתטיים, אני אומר את זה כאן ללא כחל ושרק. למרות ההודעה המאוד לוחמנית, אדוני יושב-ראש הכנסת, אין לנו יכולת לזמן אותו, הוא לא שם עלינו בכלל. לא רק עליך. על אף אחד. סליחה, חברים, אני מדבר ברצינות. אני מתייחס לדברים בצורה הכי רצינית. אני לא עליתי כאן כדי להיות עוד אחד שחובט, אלא לבוא ולומר שדווקא דרך העניין הזה אתה רואה כמה כנסת ישראל אין לה באמת שום יכולות אמיתיות לפעול מול הרשות המבצעת. וכל מה שאנחנו הפכנו להיות, זה מחוקקי חוקים.

כל העבודה שלנו בכנסת, וזה לא מעט,

אבל יחד עם זאת, בנושא שהוא לפחות, חברי חברי הכנסת, לבוא ולעשות עבודת פיקוח כל כך בסיסית, אתה קורא לשר הביטחון, אדוני השר, השר בגין, אם אפשר לרגע. אני מודה לכם. ואני אומר זאת בקל וחומר כלפי אהוד ברק. אני באופן אישי מכיר את סוג

זה לא שזו לא זכותו, יואל, לקרוא למי שעובד תחתיו, אבל יש דרך, ונמאס לעמוד כאן ולדבר על זה שהוא לא מבין, והוא אטום והוא לא יודע ולסלוח. זאת אומרת, אני אומר את זה לכם. לנו זאת קריאת כיוון, למרות שאני לא רוצה להעליב את עינת, ידידתי, ובאמת, כשאמרו עצמאות, הם יחיו עד יום העצמאות. אבל עבר כבר. זה עבר.

זה היה, התקנון נותן לך אחר כך לענות, אני מסיים. זה ניתן לכם, איך אומרים, כשלב א', זה עד יום העצמאות הבא. ואם אחרי זה,

פעם ארבעה ח"כים מגינים על שר אחד, היום ח"כ אחד מגן על, ואני אומר את זה, במשפט אחרון, ל"גלי צה"ל": זו אחת התחנות, אם לא התחנה בה"א הידיעה, ויש בה תוכניות יוצאות מן הכלל, ואני מניח שגם הדוברים של אהוד ברק מתקשרים כדי לעלות. נכון, לא תמיד זה יוצא כמו שהוא בדיוק רוצה. הרי אם זה לא יוצא בדיוק, נכון, מתן? כשהוא מעביר לך, תגיד ככה, אבל בדיוק תגיד ככה. עינת, למה אמרת כך? אם היית אומרת כך, הכול היה בסדר, ובא לציון גואל. תודה. חבר הכנסת כבל, מאחר שפנית ישירות ושאלת את השר מתן וילנאי, אני אתן לו גם להגיב. אנחנו נסיים את הסבב ותגיב. חשבתי שחשוב לך. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ולאחר מכן גם תגיב, מן הראוי. בבקשה, חברת הכנסת יחימוביץ. לרשותך, שלוש דקות. אורלי, זה לא פייר. את גרה פה בשכונה על יד. רק שתדע שאני באמת חוזרת צפונה בלילה, ואני גם נוהגת לבד. אז קחו את זה בחשבון. קצרו בדברים. בבוקר, בלילה. כדי לא להשכיב את הילדים.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, גילוי נאות, עבדתי ב"גלי צה"ל" חמש שנים. לא התחלתי שם את הקריירה העיתונאית שלי כרוב האנשים שמשרתים שם ועובדים שם, אלא בשנת 2000, כשעזבתי את רשות השידור ועברתי לערוץ-2, החלפתי פעם בשבוע את רזי ברקאי בתוכניתו "מה בוער". עד כאן הגילוי הנאות. הוא בא גם כדי לומר שאני מכירה את עבודתה של התחנה הזאת מבפנים, על מקצועיותה ועל ניקיון כפיה וענייניותה. אבל אני לא באה לכאן ממקום אישי אלא ממקום עקרוני. התקשורת בישראל היום נשלטת רובה ככולה בידי בעלי הון, למעט רשות השידור ו"גלי צה"ל". זו עובדה. התודעה שלנו כבושה ומשובשת באמצעות אינטרסים שמוכתבים על-ידי הבעלים של כלי התקשורת האלה, ואם לא בעלים כי אז מפרסמים בסדר גודל כזה, שאם חס וחלילה הם יכעסו ויפסיקו את הפרסומות, יש ממש סכנה, קריסתו של אותו כלי תקשורת. והאיום הזה הוא תמידי, ותאמינו לי, זה איום יותר גדול מלחץ של פוליטיקאים. הייתי כאן והייתי שם, ואני אומרת לכם שלחץ של בעלי הון ומפרסמים הוא חזק ומסוכן ומשבש את תוכן השידורים יותר מכל לחץ אחר. נכון, גל"צ זו אנומליה. לא סביר שתחנה צבאית היא זו שתחזיק על גבה השחוח את חופש הביטוי,

שאנחנו מתכתבים עם מציאות, והמציאות היא לפעמים משונה והיא מייצרת סיטואציות חדשות, ובסיטואציה שנוצרה, שבה בישראל יש שידור ציבורי שנאבק על חייו ואת "גלי צה"ל", על "גלי צה"ל" מוטלת המעמסה הכבדה הזו של להחזיק תחנת שידור פופולרית שפועלת לפי שיקולים עיתונאיים. הפלא ופלא, שיקולים עיתונאיים, בלי לחצים. ועל הדבר הזה צריך פשוט לשמור מכל משמר למען חופש הביטוי וחופש העיתונות במדינת ישראל.

מה שאנחנו עושים עכשיו, הארכת תוקף הוראת השעה, הוא מצוין, הוא חשוב, טוב שאנחנו עושים אותו.

אם כי, ידידי נחמן שי, הייתי נזהרת מלחוקק חוק. לך תדע, לפעמים דווקא האנומליה הזו מאפשרת את הקיום של תחנה כל כך מוצלחת. אתה מתחיל לחוקק חוקים, אתה לא יודע לאן זה יביא אותך.

תודה רבה לך, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. השר מתן וילנאי, כמי שמציג את החוק, יש לך גם את הזכות לעלות ולענות לדוברים.

ברק הפסיק להיות בעל הון?

לך?

כמה אפשר? גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, לא התכוונתי לעלות לדבר, אבל הכרחתם אותי, ואני חייב,

למען הגילוי הנאות, להזכיר ולהגיד שאני זה שהמציא את שידורי החסות, על מנת לעשות את הדברים שכרגע דיברה עליהם חברת הכנסת שלי יחימוביץ, כי אני הבנתי את הבעיה של הרמטכ"ל, וזהבה צדקה בעניין הזה, לקצץ כל מה שלא יורה, אבל הבנתי את המשקל של התחנה הזו במערך השידור של מדינת ישראל ולכן התעקשתי על זה. אני המצאתי את זה עם כללים ברורים ועם תקנות שכנראה לאורך השנים, כי אני מדבר אתכם על דבר של לפני למעלה מ-20 שנה, התעקמו לאורך הזמן. לכן, ביקשו מאתנו להפוך את זה לחוק. ואני מקבל את ההערה, שחוק ממש, גם אני לא אוהב אותו, צריך היה למצוא משהו אחר. אני לא אוהב חקיקה מהסוג הזה, אבל עכשיו יש ועדה והיא תטפל בזה. שר הביטחון לרגע לא התכוון לסגור את התחנה. מאז האמירה של רמטכ"ל של לפני למעלה מ-20 שנה. אז בואו לא נתבלבל בעניין הזה. אין כאן שום אמירה, חבר הכנסת כבל, אמרתם ככה אמרתם אחרת. התחנה הזו נקייה, היא ראויה, היא מסדרת סידורים לרווחת כולנו, מכל בחינה שהיא. לא בעלי הון ולא בעלי עמדה, למרות שהיא תחנה צבאית. ואני מכיר את זה היטב כאלוף בצבא, משני צדי המתרס, שכתבי "גלי צה"ל" היו מתייצבים בצד השני, וגם עם זה הייתי צריך להתמודד. והתמודדתי גם עם הדבר הזה. ולכן בממשלה היה דיון לא פחות סוער מהדיון הזה. כל פעם שעולה "גלי צה"ל" מתחיל הדיון הזה. ואני אומר לכם במלים פשוטות: שר הביטחון מתכוון שהתחנה תתקיים ורוצה לעגן את זה בחקיקה ראויה, ולכן הגענו לדיון הזה. אין לו שום כוונה לסגור אותה ואין שום כוונה למישהו אחר לסגור אותה. היתה תקלה קשה בעניין של ההודעה לטוניק. אני מוקיר את טוניק מהימים שהוא הוביל אותי כנווט מסוקים לעומק מצרים. לא על זה נדבר כאן היום. לא נדבר על זה בכלל,

אבל משם אני מכיר אותו. שר הביטחון מינה אותו, שר הביטחון ביקש להישאר בתפקידו, עשה את הכול בתוקף חוק, בתוקף הכללים שלו, וטוניק הוא לא מפקד התחנה שעשה את הקדנציה הכי קצרה. יש כאלה שעשו קצרות ממנו. אז לא צריך בעניין הזה להתבלבל גם. אבל במקומותינו, אהוד ברק, כולם מתנפלים. מצוות אנשים מלומדה. אני חייב להודות פה לחבר הכנסת רוני בר-און, שהוא בולדוג פוליטי ידוע, אבל עם החושים הנכונים, על הצורה שהוא דיבר פה, וכמובן לנחמן, שהיה מפקד התחנה וידע על מה מדובר, וגם לשלי שעבדה בתחנה, ולעתני, שדיבר על העניין של "גלגל"צ" וכולם נבהלים ממנו. אני זוכר את התקופה הזו שלהילחם בתאונות דרכים יש לנו את "גלי צה"ל", ולא את האחרים שיש להם חישובים משלהם, כי תאונות הדרכים זה טוב לכותרות אבל לא לעבודה אמיתית. אז את זה כולנו שוכחים. אני מבקש שנצביע בצורה הראויה על מנת שהתחנה תמשיך להתקיים ושכולנו ניהנה ממנה, ואני אומר לכם דבר נוסף: אני אומר לכם, והאמינו לי, אני מבין משהו בביטחון, לא כמוכם, טיפ

תודו כל פעם מחדש שברק הוא עוד שר הביטחון שלנו. כשצריכים לשקול שיקולים ביטחוניים,

לא כולם נמצאים פה, הוא יודע כיצד לשקול אותם, ואני אומר לכם את זה בביטחון של 200%, אין לי ספק בזה בכלל. והתקלה שהיתה בפיטורים של טוניק, אכן היא תקלה, אבל תסלחו לי, אני שירתי 36 שנה בצבא, עברתי תפקידים מפה עד להודעה חדשה. בכל התפקידים הקריטיים שהתמניתי אליהם ושלא התמניתי אליהם, הכנסת לא דנה ולו פעם אחת בתקלה כזו או אחרת, לא בוועדת הכלכלה ולא בוועדת החינוך, ולא בוועדת החוץ והביטחון. ותפקידי "גלי צה"ל" לא נחשבים בכלל לעומת התפקידים שעליהם אני מדבר. איפה הייתם אז? אבל כשזה אהוד ברק מתנפלים, כרגיל. אז אני מציע לכולכם להירגע ולשקול את השיקול הראוי להצעת החוק שעולה כאן ולא לשום דבר אחר. תודה רבה לכם. אצל אהוד ברק זו לא תקלה, זו שגרה.

וגם על הדברים החשובים,

חבר הכנסת חסון וחבר הכנסת מולה, היתה לכם זכות דיבור ודיברתם. אנחנו נעבור עכשיו להצבעה. הצעת חוק "גלי צה"ל" שידורי רדיו של צבא-הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א 2011, קריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק "גלי צה"ל" שידורי רדיו של צבא-הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א 2011, לוועדת הכלכלה

נעבור לתוצאות ההצבעה: בעד,

אפס מתנגדים ואפס נמנעים.

(שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה)

התשע"א 2011, עברה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכלכלה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. חבל שחברים עוזבים, כי הנושא הבא על סדר-היום לא פחות חשוב, ובעיני אפילו חשוב יותר: הצעת חוק שכר

יציג את הצעת החוק השר מתן וילנאי בשם שר התמ"ת, השר שלום שמחון. מתן, זה יום העצמאות היום. השר וילנאי, בבקשה. אנחנו נשמח שיהיה קצת שקט, כי הנושא הזה כל כך חשוב, ואני בטוחה שהוא נוגע לכל אחד ואחת מאתנו ולציבור שאנחנו מייצגים.

הצעת חוק שכר מינימום (העלאת שכר המינימום, הוראת שעה), התשע"א 2011, מועלית כהצעת חוק ממשלתית ביוזמתה של מפלגת העצמאות כחלק מהסכמים קואליציוניים ובדחיפתו של שר התמ"ת, חבר הכנסת שלום שמחון, חלק ממאבק לצמצום הפערים, לחיים בכבוד, והבטחה כי עבודה יכולה גם היא להוציא מעוני. חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987, קובע בסעיף 1 שבו, כי שכר מינימום לחודש הוא 47.5% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי. במהלך כהונת הממשלה הקודמת הועלו סכומי שכר המינימום בהדרגה במסגרת חוק שכר מינימום שהועלה אז לכנסת, עד לסכום השווה ל-3,835.18 שקלים חדשים. הוראת שעה זו באפריל השנה היתה 47.5% מהשכר הממוצע במשק על הסכום האמור. בהתאם לעדכון האחרון, שכר המינימום לחודש הוא 3,890.25 שקלים. הצעת החוק שלפנינו מבקשת שוב להעלות את השכר, באופן הדרגתי, בהוראת שעה, בשתי פעימות, כפי שתואם עם הסתדרות העובדים הכללית ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, ובהתבסס על ההסכם הקיבוצי הכללי. ההעלאה הראשונה תחול בכ"ט בסיוון, 1 ביולי 2011, כחודש מהיום, ותעלה את שכר המינימום ל-4,100 ש"ח. ההעלאה השנייה תחול בט"ו בתשרי, 1 באוקטובר 2012, ותעלה את שכר המינימום ל-4,300 שקלים חדשים. באפריל 2012 שכר המינימום לחודש יהיה הגבוה מבין אלה: 47.5%, או הסכום שנקבע בפעימה הראשונה בהצעת החוק, של 4,100 שקלים. אני מבקש להביא את ההצעה הזאת לאישור, ולהעביר את זה לוועדת הכלכלה, העוסקת בנושא. לא, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. סליחה, לוועדת העבודה והרווחה. תודה רבה. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת מוחמד ברכה, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, תמיד טוב להעלות את שכר המינימום. זה מצוין. אבל השאלה היא למה באחוזים קבועים יחסית למה שקיים, ולמה בהוראת שעה ולא כחוק קבוע. לפני כמה שבועות הבאנו הצעת חוק, אני וחברי כנסת אחרים, לקבוע את שכר המינימום בשיעור מסוים ביחס לשכר הממוצע במשק, ואני חושב שזה תקין יותר וצודק יותר. כי אם רמת החיים עולה בכל המדינה, ראוי שהשכבות החלשות, שמקבלות שכר מינימום, יעלו גם הן, ואם ירדו, כולם ישלמו את המחיר. אני חושב שזה לא יורד. הניסיון הוא שזה לא יורד, השכר הממוצע. אבל למה הוראת שעה אם כבר השגתם את ההישג הזה? למה לא חוק קבוע? גברתי היושבת-ראש, מה שקורה כאן, לדעתי, הוא מאוחר מדי ומעט מדי,

וגם לפרוס את זה על שלוש פעימות, מה שנקרא, שתי פעימות. שתי פעימות, אני חושב שגם זה מיותר. אני אתן לך, אדוני השר וילנאי, רק השוואה קצרה למה שקורה. אתה זוכר, לפני כמה שנים, חבר הכנסת עמיר פרץ רצה ששכר המינימום יהיה 1,000 דולר. זה היה בימים ש-1,000 דולר היו קרוב ל-5,000 שקל. הממשלה התנגדה, וכו' וכו'. היום שכר המינימום הוא יותר מ-1,000 דולר, אבל לעומת זאת, לזכותו של עמיר, הם העלו את שכר המינימום. נכון. כן, אבל לא קיבלו את ה-1,000 דולר. לא, לא, אבל בקדנציה הזאת היתה עוד הצעת חוק של עמיר, וגם היה בממשלה דיון סוער, ההצעה של עמיר בקדנציה הזאת דיברה על 50% מהשכר הממוצע. אני הגשתי הצעה על 60% מהשכר הממוצע. אבל אני אגיד לכם מה ההיגיון ב-60% וב-50%. במחצית הראשונה של 2007, גברתי היושבת-ראש, עלה שכר המינימום ל-3,850 שקל, והשכר הממוצע היה אז 6,840 שקל. זאת אומרת, שכר המינימום היה 56% מהשכר הממוצע. לעומת זאת, היום השכר הממוצע הוא 3,890, כפי שאמר אדוני השר, ורוצים להעלות את זה עכשיו ל-4,100, אבל ממוצע השכר היום הוא 8,420 שקל. זאת אומרת, שכר המינימום הוא 46% מהשכר הממוצע, לעומת 56% ב-2007.

כשדיבר עמיר פרץ על 1,000 דולר, המצב עוד היה מזהיר לעומת מה שקיים עכשיו, כי שכר המינימום היה 56%, והיום שכר המינימום הוא 46% מהשכר הממוצע במשק. גם אחרי שהוא יועלה בפעימה הראשונה ל-4,100, זה עדיין 48.7%. בעצם, הצעה שהועלתה לא מזמן על 50% היא הצעה של הממשלה. אני חושב שצריך לפחות לחזור לממדים של 2007. תראה, ב-2007 כולנו צעקנו וזעקנו ששכר המינימום הוא נמוך ולא מאפשר קיום בסיסי וכו' וכו'. עכשיו אנחנו שואפים להגיע למה שהיה ב-2007, להעמיד את שכר המינימום על קרוב ל-60% מהשכר הממוצע במשק, חבר הכנסת ברכה, אם היו אוכפים את החוק כמו שקיים היום, אפילו אנחנו יודעים שישנם עובדים שלא מקבלים את שכר המינימום כבר במחיר הנמוך,

זאת צרה בפני עצמה. זאת עוד סוגיה שעומדת בפני עצמה, והיא כמובן חשובה, שצריך לאכוף. גם צריך לטפל בבגידה, ואני מצטער על הביטוי, של ההסתדרות שלפעמים חותמת על כל מיני הסכמים להשהות העלאת שכר המינימום או לעשות את זה בפעימות וכו' וכו' במקום לעמוד לצד השכירים. זה צעד בכיוון הנכון, אבל זה מעט מדי ומאוחר מדי. זה גם לא מאפשר לשכבות החלשות לעלות כשהמשק עולה. כולנו מתגאים, נציגי האוצר,

מתגאים בכך שהצמיחה היא 5%. אז נכון, יש 5% צמיחה,

הצמיחה הולכת לכיסים שכבר מלאים בלאו הכי, הצמיחה לא הולכת לשכבות החלשות. זו גם סוגיה שצריך לטפל בה, ואני חושב שצריך לטפל בה בחקיקה ולא בהוראת שעה וביחס לשכר הממוצע, ולא בפעימות כאילו שזה צדקה מדי פעם, אלא נגיד 60% מהשכר הממוצע במשק. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לך, חבר הכנסת מוחמד ברכה. כעת, הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין.

גברתי היושבת-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, הנושא שנמצא על סדר-יומנו צריך להפנות את תשומת לבנו לאחת הבעיות הקשות והחמורות שמאפיינות את החברה הישראלית בשנים האחרונות. אנחנו מדברים, בישראל, על דמות חדשה של עוני ועל דמות חדשה של עניים. העניים בישראל, כפי שאנחנו למדים מהדוחות היום, הם יותר ויותר אנשים עובדים, אנשים שקמים בבוקר, הולכים למקום עבודתם, עובדים קשה כל היום, חוזרים בערב הביתה, ועדיין נמצאים מתחת לקו העוני. הבעיה הזאת, של העובדים העניים, היא בעיה שנובעת בין היתר משחיקה נמשכת של השכר בדרגות היותר-נמוכות. אחד המנגנונים המשמעותיים להתמודדות עם התופעה הרעה והמסוכנת הזאת, אם אנחנו באמת רוצים לעודד אנשים לצאת לעבודה, זה להעלות את שכר המינימום. אמרה היושבת-ראש, ובצדק, קודם כול לאכוף את שכר המינימום שכבר נקבע. הרי כולנו יודעים, ולא צריך להשתדל לחפש מסביב כדי למצוא, המוני מקרים שבהם אנשים עובדים בשכר מתחת לשכר המינימום. זו מציאות בלתי אפשרית. צריך בנושא הזה להגביר מאוד את האכיפה, את הפיקוח, לגרום לכך שאנשים שנתפסים בגין העסקה בשכר מתחת לשכר המינימום באמת יובאו לדין, וישלמו את המחיר על העסקה כזאת. אם לא נעשה את זה, אנחנו יכולים לחוקק כל מיני חוקים, אבל לא יהיה להם שום קשר למציאות. וכמובן, ופה אני ממשיך את דברי חברי חבר הכנסת ברכה, הנושא הזה ראוי לטיפול דחוף ומיידי. הבעיה היא בעיה קשה, הבעיה היא בעיה כואבת, הבעיה היא בעיה אקוטית, והיא דורשת טיפול מיידי, עכשווי. אני חושב שהמתכונת ההדרגתית שהממשלה מציעה היא טיפול באקמול למחלה שהיא יותר קשה ויותר מסוכנת. הטיפול שצריך לעשות, צריך להיות מהלך אחד ברור וחד של העלאה אמיתית בשכר המינימום. גם אני כמו חברי חושב שהרמה שאנחנו צריכים להגיע אליה היא 60% מהשכר הממוצע במשק. אני מכיר את הנימוקים שמועלים נגד הטענה הזאת, אבל אלה אותם נימוקים ששימשו גם נגד ההצעות הקודמות שהיו להעלאת שכר מינימום, המשק לא יעמוד בזה, המעסיקים לא יעמדו בזה. מה לא שמענו עוד בקדנציה הקודמת כשעלו הרעיונות על העלאת שכר המינימום. והנה, היתה העלאה בשכר המינימום ולא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר, המעסיקים לא פשטו את הרגל, המשק לא התמוטט, ונעשה צעד קטן, קטן, לכיוון של יותר צדק.

להיפך, כושר הקנייה של שכבות נוספות גובר, ואז התנועה במשק גוברת, ואז זה חוזר לאותם כיסים. בוודאי. בוודאי. בוודאי. אני אחזור על הדברים של חבר הכנסת ברכה רק למען הפרוטוקול. לסיום, כי אנחנו צריכים, כאשר מעלים את השכר, ישנם יותר אנשים במשק שיכולים גם לקנות, ואז המשק כולו מרוויח. לכן העלאה אמיתית של שכר המינימום היא עניין של צדק חברתי, אבל היא גם עניין של כדאיות כלכלית לחברה הישראלית. תודה רבה. אני חותמת על כל מלה. תודה רבה לך, חבר הכנסת דב חנין. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת שלמה מולה, אחריו, חבר הכנסת מגלי והבה. תופעה נוספת היא של שני הורים עובדים ועדיין המשפחה נמצאת מתחת לקו העוני. זו קטסטרופה שלא להאמין שהיא קיימת במציאות. בבקשה, חבר הכנסת שלמה מולה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר,

אנחנו מברכים אותך שהבאת את החוק, וזה חשוב. גם אם זה טיפה בים בעיני, גם אם זה מאוחר, כל הישג, כל דבר שיכול לבוא, להיטיב, בעיקר עם האוכלוסיות החלשות בחברה הישראלית,

מספרים לנו שישראל הצטרפה ל-OECD, כולם מתהדרים בכך ומספרים לנו שהמשק משגשג בישראל, אבל רק שכחנו דבר אחד, יש הרבה מאוד אנשים עניים שלא נהנים מאותו הישג כלכלי אדיר שמדברים עליו שר האוצר, ראש הממשלה, מובילי המשק. והנה לנו, כשאנחנו מדברים במיוחד על שכר מינימום, לעדכן את שכר המינימום, זה צריך להיות לא רק בפעימות, לא רק בעוד 200 שקל, בעוד 300 שקל, בעוד איזושהי פריצה. צריך להסתכל על האזרחים שידם אינה משגת, אותם אזרחים שקמים בבוקר ב-06:00, חוזרים אחר-הצהריים, בעיקר כששני בני הזוג עובדים, ועדיין הם נמצאים מתחת לקו העוני, עדיין הם נזקקים להגנה חקיקתית כדי שהם יקבלו את אותם 22 שקל לשעה. ואז אנחנו שואלים, מי האזרחים האלה? בעיקר אלה שלא אקדמאים, בעיקר אלה אנשים שלא הזדמן להם להיות אקדמאים, או לא התאפשר להם להיות אקדמאים: עולים חדשים, חד-הוריות, ערבים, חרדים. כשאתה מפלח בסופו של דבר, בדיוק בסוף אתה מגיע, האוכלוסייה קשת היום הזאת היא זו שצריכה את ההגנה שלנו כחברה. ואז בצד אחד אנחנו אומרים: הנה, אתם מספרים לנו באמת, ובצדק, על העלאת שכר המינימום, אבל אני שואל שאלה, מה קרה בשנתיים האחרונות במשק? בכמה התייקר החלב? בכמה התייקר הלחם?

בכמה התייקר, הדלק. הדלק, התחבורה הציבורית. דיור.

ובסוף אתה בא ואומר, אתה מגיע למסקנה, זה טיפה בים. כשאתה מגיע למסקנה בסופו של דבר שגם אותו עושר שאנחנו מדברים עליו, לאן הולך הרווח? איך הרווח מתחלק? למי זה מגיע בסופו של דבר? לאותם בעלי הון. יכול היה אותו מעסיק לשלם יותר. ואני רוצה לומר יותר מזה. אפילו כשאתה היום, מדברים על הדולר, זה נכון, יש בעיה עם היצואנים. אבל עם היבואנים אין בעיה. הרי הדולר הוא נמוך ועדיין השקל חזק.

בסופו של דבר, כשאתה עושה את הניתוחים הכלכליים, אתה מגיע למסקנה שהעוני הולך ומתרחב, מעמד הביניים מצטמק והמשק משגשג. יש לך שתי שכבות אוכלוסייה במדינת ישראל: אלה שיש להם, אלה שאין להם. לכן בעניין הזה, אדוני השר,

אני אומר לך, אתה מייצג את שר התמ"ת, אני לא חושב שיכולה להיות מחלוקת פוליטית כשאנחנו רוצים להגדיל את שכר המינימום ביותר ולתת יותר הטבות, לכן אנחנו נתמוך בחוק, אבל בחרדה גדולה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת שלמה מולה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת וסגן יושב-ראש הכנסת מגלי והבה. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים וחברי הכנסת, אני מסכים עם כל חברי שדיברו קודם, והתחושה שלי, דרך אגב, שהממשלה או חלק מהממשלה, לא מסתובבים ולא רואים מה קורה אצל העם. נכון שזה מאוחר מדי וטיפה בים. כאשר אנחנו באים לדבר על שכר המינימום, מישהו שאל את עצמו, נוסיף לו עוד 200 או 300, או כמו שהסביר את זה חבר הכנסת ברכה, 1,000 דולר שהיה פעם, מה יכול אזרח, שעובד דרך אגב, לעשות במשכורת הזאת? אנחנו רואים שהמדיניות או סדר העדיפויות של הממשלה הזאת, העשירים מתעשרים, והעניים נעשים יותר עניים. כשאנחנו פעם השתמשנו במושג עני, התמונה הצטיירה אצלנו שזה אחד שלא עובד,

חברי חברי הכנסת, אני מסתכל על חברי בקואליציה, שיכולים להשפיע, והצבענו על תקציב. כשאנחנו מדברים על עניים, אלה חברים שעובדים משרה מלאה, ולפעמים שני בני-הזוג, אבל התקציב לא מספיק להם. וכשאנחנו היום מדברים, גברתי היושבת-ראש, 750,000 במדינת ישראל עובדים בסקטור הציבורי, שליש מהם עובדים בפחות משכר המינימום. איך אתם רוצים שהמדינה תתנהל? איך אתם רוצים שהחיים שלנו יתנהלו? ואחר כך מתפלאים למה יש כל מה שאנחנו רואים, התופעות האלה בחברה, כשאנחנו מסתובבים לפעמים ומנסים להזיז את הראש, כנבחרי ציבור, כשאנחנו רואים אנשים נוברים בפחי האשפה בשביל לחפש שאריות או הולכים לשוק ומבקשים, וכשרואים את העמותות האלה עושות יותר ויותר. נכון, צריך לברך שסוף-סוף, אני גם לא יודע למה שתי פעימות, הרי כל הזמן, כחבר ועדת הכספים, כל הזמן בא אלינו שר האוצר ומציג לנו את התחזיות ואת הצמיחה, וחברי, כל מי שאומר לכם שיש בעיה של כסף במדינת ישראל הוא טועה ומטעה. יש בעיה של סדר עדיפויות. וסדר העדיפויות הנכון שאנחנו מדברים עליו זה כיצד תהיה חמלה חברתית לאותו ראש ממשלה, לאותה ממשלה, לאותם שרים, שיצעקו סביב שולחן הממשלה. לא יכול להיות שעניי ישראל יגיעו לפת לחם. לא יכול להיות שאנשים עובדים, אני מתבייש מעובד מדינה, אני מסתכל עליו, מרחם עליו. הוא עובד כל החודש, עם כל השעות הנוספות, הוא לא יכול לשלם את המשכנתה ולא יכול לשלם את הנסיעות ולא יכול לחנך ולהשקיע בילדים שלו. לאן הגענו? אז אני מקווה, לסיכום, ובאמת חברי ניתחו את הדברים, והשתדלנו. אנחנו נתמוך בהצעה הזאת, אבל אנחנו מקווים שהממשלה תשנה את סדר העדיפויות, כדי לעזור לשכבות החלשות.

תודה רבה לך, סגן יושב-ראש הכנסת וחבר הכנסת מגלי והבה. ובאמת קצת כואב הלב, כי המעגלים מתרחבים, אותם הורים לא יוכלו לתת לילדים שלהם את הכלים ללמוד לימודים אקדמיים, וזה דור שני ושלישי. ורק נקודה אחת שפשוט עומדת לי פה על קצה הלשון, וקשה לי שלא, אנחנו מדברים על צמיחה של 5%, ובאותה מידה הממשלה, כאשר היא מחזירה לציבור, זה רק ב-2.5%. זה אולי ראוי לדיון נוסף בממשלה, ואני בטוחה שתציג את הדברים נאמנה. זה יעלה גם בדיון בוועדה. צריך לעסוק בחוק הזה. נהדר, אנחנו נשמח אם זה יהיה.

אנחנו נעבור להצבעה. הצעת חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום, הוראת שעה), התשע"א 2011, אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק שכר מינימום

2011, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. אנחנו עוברים לתוצאות: בעד, 16, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובעת שהצעת חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום, הוראת שעה), עברה בקריאה ראשונה ותעבור להמשך דיון והכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. כעת להודעה של סגן מזכיר הכנסת. בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הרשות לשיקום האסיר (תיקון), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק החברות (תיקון מס' 17) (הבראת חברות), התשע"א 2011, קריאה ראשונה. יציג את החוק השר לביטחון פנים, השר יצחק אהרונוביץ, בשם שר המשפטים יעקב נאמן. בבקשה, כבוד השר. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק החברות (תיקון מס' 17) (הבראת חברות), התשע"א 2011, לקריאה ראשונה, בשם שר המשפטים. תחום הבראת החברות התפתח מאוד בשנים האחרונות, אולם על אף העיסוק הגובר בו, ההסדר הנורמטיבי מבוסס על סעיף אחד בחוק החברות, סעיף 350. הצעת החוק נועדה לתת מענה חקיקתי לכמה סוגיות הדורשות הסדרה. להלן עיקרי הצעת החוק: 1. הגשת בקשה להקפאת הליכים שלא על-ידי החברה, בהתאם לדין הקיים, בקשת הקפאת הליכים יכולה להיות מוגשת על-ידי החברה, מפרקה, בעל מניות או נושה. כדי שלא לאפשר שימוש בהליך ההבראה נגד החברה, מוצע לקבוע כי נושה או בעל מניות יהיה רשאי להגיש בקשה להקפאת הליכים רק אם קמה לו זכות בנסיבות העניין להגיש בקשות פירוק בעילה של חדלות פירעון. 2. הגנה הולמת, בהתאם לחוק הקיים, נושה מובטח רשאי לממש את בטוחתו על צו הקפאת הליכים, אם הוכיח כי לא ניתנה לו הגנה הולמת. מוצע להבהיר את המונח "הגנה הולמת". 3. מינוי בעל תפקיד, מוצע לקבוע הוראות לעניין מינוי בעל תפקיד וקביעת סמכויותיו. כמו כן מוצע להבהיר כי בית-המשפט יהיה רשאי למנות נושא משרה לבעל תפקיד, ובלבד ששוכנע שיהיה בכך כדי לסייע להבראת החברה, וכי אין במינוי כאמור כדי לפגוע בנושי החברה. 4. שירותים חיוניים, מוצע להסמיך את בית-המשפט לחייב ספק של שירות החיוני להפעלת החברה, להמשיך לספקו, ובלבד שנוכח שהדבר דרוש לשם הבראת החברה, והתמורה בגין אספקת השירות במהלך הקפאת ההליכים תיפרע במועדה. 5. חוזים קיימים, מוצע לקבוע כי בעל תפקיד, באישור בית-המשפט, יהיה רשאי לאמץ חוזה קיים או לוותר עליו. בית-המשפט לא יאשר אימוצו של חוזה קיים, שקיימת לצד השני זכות לבטלו לפי דיני החוזים, אלא אם כן נוכח כי התמורה בגין חיובים שיבוצעו בתקופת הקפאת ההליכים תשולם במועדה, וכי הדבר דרוש לשם הבראת החברה. 6. אשראי חדש, מוצע להסדיר את סמכות בית-המשפט לאשר לבעל תפקיד לקבל אשראי חדש. ככלל, סכומים הנדרשים לפירעון האשראי החדש ייחשבו הוצאות הבראה. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה, ולהעבירה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לך, כבוד השר לביטחון פנים, השר יצחק אהרונוביץ. אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק החברות (תיקון מס' 17) (הבראת חברות), התשע"א 2011, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. תוצאות ההצבעה:

אני קובעת שהצעת חוק החברות (תיקון מס' 17) (הבראת חברות), התשע"א 2011, עברה בקריאה ראשונה וחוזרת לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, להכנה לקריאה שנייה ושלישית. הנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4)

ההגבלות לפי החוק המוצע יחולו על מי שפרש משירות הציבור וכיהן בשלוש השנים שקדמו לפרישתו בתפקיד שיש לו רגישות מיוחדת. רשימות התפקידים שעליהם יחולו ההגבלות כאמור ייקבעו על-פי הצעת השר הממונה, על כל רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין, ובהסכמת שר המשפטים. בהצעת החוק מוצעות מספר הגבלות לאחר פרישה: 1. פורש שמילא תפקיד המנוי ברשימת התפקידים שנקבעה כאמור לא יקבל בתקופה של שלוש שנים מיום שסיים את התפקיד זכות ממי שהופעלה לגביו סמכות אכיפת החוק על-פי דין, אם לפורש היה קשר להפעלת הסמכות האמורה. בהפעלת סמכות יכולה להיות בין היתר סמכות חקירה, איסוף מודיעין או הגשת כתב אישום, 2. בכל רשות אכיפת חוק יוסמך עובד כממונה על הגבלות לאחר פרישה. הממונה יהיה מוסמך להטיל הגבלות או איסורים נוספים שיחולו בשלוש השנים לאחר שחדל הפורש למלא את אותו תפקיד, 3. מוצע להטיל על הפורש חובת דיווח לממונה על הגבלות לאחר פרישה. בין היתר ידווח הפורש על רצונו לקבל הצעה למשרה, תפקיד או עבודה מכל גורם בתקופה שבה חלות עליו הגבלות לפי החוק המוצע. הצעת החוק תחול על רשויות אכיפת החוק שיימנו בתוספת השנייה לחוק, ויהיה אפשר לשנותה לפי הצורך. בהתאם לכך מוצע שביום כניסת החוק לתוקף, הוא יחול על פורשים מהרשויות הבאות: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משטרת ישראל, משרד הביטחון, פרקליטות המדינה ומחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, צבא-הגנה לישראל ושירות בתי-הסוהר. כמו כן מוצע להחיל את הוראות החוק, בהתאמות הנדרשות, על הפורשים מהרשות להגנת עדים. לאחר חקיקת החוק, ובהתאם לצורך, יהיה שר המשפטים רשאי לבחון החלתו על רשויות נוספות שיש להן סמכויות אכיפה על-פי דין, או שעוסקות באיסוף מודיעין, וזאת בהסכמת השר הנוגע בדבר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. אבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה, ולהעבירה לוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. תודה לשר לביטחון הפנים. להצעת החוק בעצם נרשם חבר הכנסת שלמה מולה. מוותר? לחוק הבא. לא לזה. רשום לי לחוק הזה, אבל לא נורא, אם אתה מוותר, אנחנו נעבור להצבעה. אני מבקש ועדת חוקה. ועדת הכנסת תחליט. השר ביקש. השר ביקש ועדת הפנים, הוא מבקש ועדת חוקה, אז שוועדת הכנסת תחליט.

אני מכיר את זה היטב, לכן אמרנו: ועדת הכנסת תחליט. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם ולבקשכם לאשר בקריאה ראשונה את הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון, סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"א 2011. עניינה של הצעת החוק שבפניכם הוא הגברת הביטחון האישי של אזרחי המדינה ותושביה והרחבת הכלים הנתונים בידי המשטרה לשם מניעת אלימות במקומות ציבוריים ובעיקר במקומות בילוי, תוך איזון ראוי בין הצורך לשמור על זכויות הפרט לבין ביטחון הציבור. הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה 2005, (להלן: החוק), כך שיורחבו הכלים הנתונים בידי המשטרה לשם מניעת אלימות ותתאפשר עריכת חיפוש על גופו של אדם, בגדיו וכליו בשני מצבים: האחד, כאשר יש חשש סביר כי האדם עומד לבצע מעשה אלימות,

במקומות מוגדרים מראש המועדים לאירועי אלימות וזאת אף אם לא התעורר חשד מוקדם לגבי אותו אדם בנוגע לנשיאת נשק או שימוש בו.

לציין כי על מנת למזער את הפגיעה בפרטיות כתוצאה מחיפוש על גופו של אדם יוגבלו הסמכויות על-ידי צמצום מטרת החיפוש לאיתור נשק בלבד. נוסף על כך, סמכות החיפוש הוגבלה כך שתתקיים רק בעסקים שלפי טיבם מועדים לאירועי אלימות ורק בשעות הפעילות של אותם מקומות ובסמוך לשעות אלה. סוגי העסקים הם: מועדון,

דיסקוטק, מקום שבו נערכים משחקי הימורים למיניהם ומקום שבו מתקיים אירוע ספורט. כולי תקווה שתיקון זה יסייע להגברת הביטחון האישי של אזרחי המדינה ותושביה. אבקשכם לאשר את החוק המוצע בקריאה ראשונה ולהניחו על שולחן ועדת הפנים לשם הכנתו לקריאה שנייה ושלישית. תודה לשר לביטחון פנים. סמכויות חיפוש בוועדת הפנים? למה לא בוועדת החוקה? כן, בטח, זה משטרה. לי אין בעיה.

זו ועדת חוקה. חייב להיות, ועדת הכנסת תחליט אם יש, לי אין בעיה. אוקיי, תודה. חברי חברי הכנסת, להצעת החוק נרשמו כמה מתדיינים מחברי הכנסת שנמצאים כאן. חבר הכנסת הראשון הוא חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת שלמה מולה. אלה הרשומים כאן ונמצאים

יש לך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני חייב לומר לכם שבצער אני מוצא לנכון להתנגד להצעת החוק הזו, ואני מציע לכם, עמיתי חברי הכנסת, להצביע נגדה. הצעת החוק בעצם עושה צעד גדול בכיוון מאוד בעייתי. גם היום שוטר יכול לחפש בגופו של אדם אם יש חשד. בעצם, הצעת החוק הזו מוותרת על יסוד החשד,

אם תרצו, הופכת את כולנו לחשודים. לא צריך עוד חשד, בעצם גם בלי חשד אפשר לחפש על גופו של אדם. עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שאזרחי ישראל אינם חשודים ולא צריכים להיתפס כחשודים. אפילו אתה, חבר הכנסת רותם, לא צריך להיתפס כחשוד. בוא נאמר ככה,

אז זהו, אז מבחינתי אני אומר, אפילו אתה לא צריך להיתפס כחשוד ובוודאי אזרחי ישראל לא צריכים להיתפס כחשודים. אחד המנגנונים שמטרידים במיוחד בהצעת החוק הזו הוא אותו מנגנון שאומר שישנם מקומות שהם מעצם טבעם מקומות מועדים לבעיות,

את אותם מקומות אנחנו תופסים כמקומות עוד יותר חשודים מאשר החשד הכללי, אם זה מגרשי ספורט, מועדונים, אנחנו בעצם מאפשרים במקומות האלה סמכויות הרבה מעבר למה שקיים היום בחקיקה הישראלית. אני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו לא נמצאים במצב שבו בכל המקומות האלה יש הפקרות וכולם מסתובבים עם כלי נשק. הרי יש מאבטחים בכניסה והם פועלים על-פי סמכויות על-פי דין. כל הדברים האלה כבר קיימים היום בחוק וכבר מוסדרים היום בחוק. ההחמרה הגדולה הזו, ההקצנה הגדולה הזו שהופכת את כולנו לחשודים, שנותנת לשוטרים סמכויות במקומות מוגדרים לבצע חיפושים בגוף באופן שאיננו מתקשר לחשד ספציפי ואפילו לא לחשש ספציפי, אם אנחנו מדברים על המקומות האלה, אני חושב שזו הליכה הרחק הרחק למקום שאיננו מתאים למדינה דמוקרטית. לכן אני מתנגד להצעת החוק, ואני פונה לכולכם,

להתנגד לה גם כן. תודה לחבר הכנסת דב חנין. אני מזמין את אחרון המתדיינים בהצעה הזאת, חבר הכנסת שלמה מולה. לאחר מכן נעבור להצבעה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, האמת היא: בעיית האלימות בחברה הישראלית, המלחמה שבה חשוב וצריך לייצר כלים להילחם באלימות, אבל יש הבדל גדול מאוד בין מתן כלים למלחמה באלימות לבין חקיקה שאמורה לפגוע בזכויות האדם או בזכויות האזרח. ואני חושב, הקשר, אני מנסה לפחות,

מהבוקר, כשאני ראיתי את החוק, ניסיתי למצוא איזשהו פתרון סביר, שיכול להיות במסגרת החקיקה המוצעת, לבין מתן סמכויות חיפוש לשוטר. לפעמים גם מתן סמכויות יתר לשוטר, זה יכול לייצר אפקט הפוך. זאת אומרת, אם כל אדם שנכנס לפאב הופך להיות כמעט חשוד, וכל אדם שנכנס למגרשי ספורט, אנחנו יודעים את האלימות שיש במגרשי ספורט. אני לא מקל ראש, אבל אני לא בטוח שזה שאתה יושב מולו, או יעבור שוטר על-יד אנשים שיושבים במגרש הספורט, יבוא ויגיד: אתה נראה לי חשוד, אני בא לחפש, זה יכול להשפיל את האדם, יכול לפגוע בכבודו של האדם. אותו דבר גם בפאבים. אם אני יושב עם רעייתי, אני סועד, למאן דהוא אני איראה אדם חשוד כי אני בצבע שחור, או יכול להתבלבל אותו שוטר בחוץ ונכנס ופגש מישהו אחר, ולכן הגבול הוא מאוד דק, הגבול הוא מאוד בעייתי. הפתרון לא יכול להיות מתן סמכויות חיפוש לשוטר באופן אוטומטי. לכן, אני חושב שהחוק הקיים כרגע מאפשר. שוטר יכול לעצור אדם שנראה לו חשוד, יכול לעצור אותו, יכול לבקש ממנו להזדהות ולחפש. אני חושב, אדוני השר, שמתן סמכויות מהסוג שאתה הצגת, בעיקר הסוג השני, של חיפוש במועדונים, בפאבים, במגרשי ספורט, הוא מאוד מרחיק לכת. לכן, נראה לי שמתן סמכויות יתר דווקא במקומות האלה יכול להיות פגיעה אנושה בכבודם של הרבה מאוד אנשים. מדינת ישראל לא יכולה להיות מדינה שבה,

כל אזרח שהולך חושד שהשוטר שעובר לידו עלול לחפש אחריו. הפרשנות ששוטר יכול לקחת יכולה להיות מרחיקת לכת ופגיעה בכבוד האדם ובזכותו של האדם לסעוד בשקט, לשבת בשקט. אני שוב בא ואומר, אין ספק שהמלחמה באלימות היא נר לרגליך, אדוני השר, אבל אני לא חושב שמתן סמכויות יתר אלה דווקא יסייע במלחמה באלימות. אני אשמח מאוד אם ההתדיינויות המקצועיות בוועדה, אני מקווה שזה יהיה בוועדת החוקה, יהיו משמעותיות. נראה איך הדברים מתפתחים, אבל על פניו כרגע זה נראה בעייתי מאוד.

ראיתי כמה אתה מתייסר, אדוני השר לביטחון פנים, אבל צריך לזכור, לא כל השוטרים בדמות של השר אהרונוביץ. יש שוטרים רבים שלוקחים את החוק לידיים. יש בעיה. אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים להפסיק להתייפייף, יש בעיות אלימות במועדונים ובמגרשי כדורגל, אתם רואים ואתם צופים. צריך לאפשר סמכויות נוספות, שאני חושב שצריך להציע אם יש חשד סביר. צריך לעגן את זה, לסדר את זה בוועדה, אין בעיה. אבל צריך לטפל ברמת האלימות במדינה הזאת. תודה בכל אופן על ההתייחסות. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"א 2011. ההצעה להעביר את הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"א 2011, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 11, שני מתנגדים, אין נמנעים.

תיקון החוק יאפשר תשלומים כאמור לחברי המועצה ולוועדותיה, שאינם עובדים של גופים מתוקצבים ונתמכים או נשלחים על-פי החוק לייצג גוף אחר, דוגמת נציגים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה. ברצוני לקדם הצעת חוק זו בכנסת הנוכחית, כאשר במקום להסמיך את שר האוצר לבדו, יוסמך שר חינוך, בהסכמת שר האוצר, להתקין את התקנות שיסדירו את התשלומים הללו. משרד האוצר הביע הסכמתו לשינוי זה. תודה לשר לביטחון פנים, שהציג את החוק במקום שר החינוך. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 16) (גמול והחזר לחברי המועצה וועדותיה), התשע"א 2011. ההצעה להעביר את הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון

16) (גמול והחזר לחברי המועצה וועדותיה),

לוועדת החינוך התרבות והספורט נתקבלה. בעד, 12, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותועבר לוועדת החינוך, התרבות

עד שיגיע השר לביטחון פנים אני רוצה להעיר, גם כחבר נשיאות וגם לשר שמשתדל לתת תשובות בזמן ולעניין. אני בא בטענות לחברי הכנסת שמעסיקים אותנו. היום באמצעות הרשתות החברתיות אתה מקבל און-ליין מה התוכנית, מה סדר-היום ומתי תהיה תשובת השר.

אני מצטער על כך שחלק מחברי הכנסת שהעבירו שאילתות, אני גם מבקש, אל תעביר את זה לפרוטוקול, שתהיה להם בעיה, שבפעם הבאה ידעו לשאול ולהעסיק את השר לביטחון פנים, להיות כאן כדי לקבל את התשובות. אני מקריא את סדר השאילתות של מי שנמצא פה. כמובן ההערה זאת היא לא לך, אדוני. ההערה היא לנו ככנסת, ואנחנו נתייחס לזה בישיבת הנשיאות. הוא לא צריך לענות למי שלא נמצא.

ולכן ביקשתי להדגיש את זה, כדי שלא יירשמו סתם. שאילתא 1306, אין עליה תשובה. זו שאילתא של חברת הכנסת חנין זועבי, שאינה נוכחת. שאילתא 1387 של חבר הכנסת טלב אלסאנע. שאילתא 1447 של חבר הכנסת אברהם מיכאלי.

סיכמתי עם השר. תודה רבה לך. אתה גם פה, אז אני מודה לך. שאילתא 1469 של חבר הכנסת דוד אזולאי. הסכמנו שגם יקבל בכתב, תודה. שאילתא 1475, של חבר הכנסת זחאלקה. שאילתא 1482, של חבר הכנסת מוחמד ברכה. שאילתא 1495, של חברת הכנסת מירי רגב. אם כך, אני מודה לך, אדוני השר לביטחון פנים. אני הכנתי את כל החומר. אני בטוח. אני יודע, גם מוקיר ומכיר את מה שאתה עושה כל הזמן בנושאים האלה. ראיתי גם את התשובות המפורטות, ולכן אנחנו רק יכולים להתנצל בפניך. חבר הכנסת מיכאלי,

גם אתה, וגם זו הערה לכל חברי הכנסת, כאשר אתה מסכם עם השר לקבל מכתב, תעביר את ההודעה הזאת דרך המזכירות. אני מאוד מודה לכם. תודה. חברי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, כ"ז באייר התשע"א,